הכנסת, היום יום שני,

תש"ע, 22 בפברואר 2010 למניינם. אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת, ומבקש מייד לברר מדוע השר המשיב מטעם הממשלה להצעות האי-אמון עדיין לא כאן. חברת הכנסת אדטו פה, חבר הכנסת נפאע פה. בבקשה, אוקיי, הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הכנסת, הנני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 17), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס' 61), התש"ע

שהחזירה ועדת החוץ והביטחון, הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון מס' 16), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הפנים והגנת הסביבה. לדיון מוקדם: החל בהצעת חוק פ/2138/18 וכלה בהצעת חוק פ/2151/18, הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון, טיפול נפשי),

של חבר הכנסת אורי אריאל, הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון,

מאת חבר הכנסת כרמל שאמה, הצעת חוק חובת סימון אזהרה על מכשיר פולט קרינה, התש”ע 2010, מאת חברי הכנסת חיים אמסלם,

הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון, שירות ניתוב שיחה לפי מיקום

כמו שאתה זוכר, אנחנו בכנסת פותחים על השנייה את הישיבות. לא רוצים לגזול מאדם, כמובן בהמשך היום אני גם אומר מלים מספר על סגן השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, סגן ראש העיר

מהיום הראשון לכינונה של הממשלה שאתה עומד בראשה היה ברור כי מערכת הבריאות אינה עומדת בראש סדר העדיפויות שלך. מתוך 74 חברי קואליציה לא היה אף צדיק שהיה מוכן לקבל על עצמו את תיק הבריאות. אף שהממשלה הנוכחית הינה הגדולה והבזבזנית בתולדות המדינה, תיק הבריאות נשכח תקופה ארוכה. מספרים כי בזמן חלוקת התיקים חששו המועמדים להתעטש בנוכחותך שמא תאמר להם "לבריאות". ואכן, יחס זה שלך, אדוני ראש הממשלה, משקף את יחסך למערכת הבריאות, ובעקבות כך גם את יחסו של משרד האוצר. לשם המחשה, אבקש להדגים למה אני מתייחסת בדברי. בשבוע האחרון שמענו על הצפיפות הקשה בכמה בתי-חולים. אינני מתרשמת מהנתונים שהוצגו מאחר שבמהלך השנה בכלל, ובחורף בפרט, קיימים אירועים דומים של צפיפות במחלקות ילדים ובמחלקות פנימיות. לא תפוסה חולפת של למעלה מ-100% הינה הבעיה. העובדה כי דוח שהוצא על-ידי ועדה משותפת של משרד האוצר ומשרד הבריאות קבע כי עד סוף שנת 2015 צריך להוסיף עוד 3,640 מיטות כלליות, ומשרד הבריאות מצדו הודיע כי חסרות כבר עכשיו 1,500 מיטות.

משרד האוצר מתעלם מהעובדה כי קיימת עלייה בתוחלת החיים. אנשים חיים אומנם יותר שנים, אך הם גם חולים יותר בסוף ימיהם. אין דרך להתעלם מהמגמה העולמית של עלייה בתוחלת החיים. אדוני ראש הממשלה, בהיותך שר הבריאות וכן שר-על כלכלי, בסמכותך וביכולתך להורות על מימוש ההחלטה להוספת מיטות על מנת שאותה מטאפורה של הזקנה במסדרון תמצא סוף-סוף מנוחה. ומה עם משבר האשפוז בבתי-החולים הפסיכיאטריים? בסוף ימיה של הכנסת הקודמת קודמה רפורמה בבריאות הנפש, ואף עברה בקריאה ראשונה, אך נעצרה וממתינה להחלטה אם להחיל עליה דין רציפות. באמתלה של הרפורמה אין השקעה בבינוי בבתי-החולים הפסיכיאטריים. אדוני ראש הממשלה, אני הייתי שם. ראיתי את "כפר שאול", ראיתי את "אברבנאל", ראיתי את "מזרע". אות קין הוא לחברה שלנו לראות את החולים האומללים, בתוכם גם ניצולי שואה רבים, המאושפזים בתנאים-לא-תנאים. אין צורך בביקורי לילה מתוקשרים. מנהלי בתי-החולים רק מבקשים שנבוא לראות את התנאים הקשים שבהם הם עובדים במסירות עד אין קץ, ואת התנאים הלא-אנושיים שבהם הם נאלצים לאשפז. 14 גברים מגודלים, חולי נפש קשים, שוכבים זה ליד זה בחדר אחד, צפופים, במרחק של 30 סנטימטר ממיטה למיטה. אם היית אתה, ראש הממשלה, מגיע לאחד מבתי-החולים הפסיכיאטריים לראות במו-עיניך את אשר אני מנסה לומר, ולוקח עמך לסיור את שר האוצר ואת חבורת הצעירים במשרד האוצר הקובעת מהם סדרי העדיפויות במערכת, אין לי כל ספק כי הדבר הראשון שהיית עושה היה למצוא תקציב מיידי על מנת לשפר את התנאים האלמנטריים. חברה נמדדת ביחסה לחלשים, ובממשלה שבהנהגתך, המונעת בעיקר משיקולי קואליציה והישרדות, שכחו חמלה מהי. חמלה וחסד נחשבים למאפייני היסוד של העם היהודי לדורותיו, ואף נאמר: שלושה סימנים יש באומה זו: רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים. ומה עם שירותי הרפואה בפריפריה? חוסר השוויון במערכת הבריאות זועק בכל דוח המתפרסם. עכשיו זה כבר מוכח מחקרית כי במרכז הארץ גם חיים יותר שנים. האם לממשלה של "כל אזרחיה" אין חובה גם לפריפריה, למגזר הערבי, למגזר הדרוזי, העולים ועוד ועוד? יש פתרונות למצוקה בפריפריה, צריך רק להקצות לשם כך משאבים, אבל גם רצון ובעיקר חזון. קיוויתי כי מערכת הבריאות תונחה משיקולים מקצועיים בלבד ולא משיקולים פוליטיים זרים, אך שפעת החזירים והחלטתך החפוזה על מתן חיסונים טפחה על פני. בבוקר ה-28 ביולי העיתון הנפוץ במדינה הקדיש את עמודו הראשון לכותרת: "מדינה בשפעת". ראש הממשלה מיהר, באותו יום, לכנס בעקבות כך מסיבת עיתונאים ובה הודיע, בניגוד לעמדת משרד הבריאות, על קניית 7.5 מיליוני חיסונים לכלל אזרחי מדינת ישראל. היתה זו החלטה פזיזה, לא שקולה ולא מקצועית, החלטה שעלתה לאוצר המדינה, מתקציב שלא היה קיים, לא פחות מ-300 מיליון שקלים. כידוע, למרות כל האזהרות וההסברה, 16 מיליון לתקציב פרסום, לא התחסנו יותר מ-650,000 אזרחים, ואתה עצמך, ראש הממשלה, שקראת לכולנו ללכת להתחסן, לא שימשת דוגמה ולא התחסנת. לפחות באומרי זאת אינני אומרת זאת כחכמה לאחר מעשה, כי אם אמרתי זאת מעל כל במה אפשרית מייד לאחר הכרזתך על קניית כל החיסונים, שבאותה תקופה עדיין לא היו. בעוד אנחנו מדברים, דרך אגב, הכריז היום, לפני כמה שעות, ארגון הבריאות העולמי על סיומה של מגפת שפעת החזירים, ואנחנו נותרנו, אפשר למכור. חבר הכנסת ליצמן, אם אתה רוצה לומר לבר-און באופן אישי אתה יכול, אבל עוד מעט תשיב מעל הבמה. דרך אגב, סגן השר ליצמן, בהגינותו, בתגובה על שאילתא בשבוע שעבר, אמר שהמשרד יחזיר 100 מיליון שקל למשרד ראש הממשלה במסגרת העודפים שנותרו כרגע. בהחלט הוא אמר את זה, כאן על הבמה. נושא סל התרופות, גם הוא העסיק אותנו רבות. החלטתו של סגן השר להוציא 65 מיליון שקלים לטיפולי שיניים לילדים גם היא הגיעה לבג"ץ. עדיין לא הוכרע, אבל זה נמצא שם. בג"ץ עיכב את זה בשלב הזה. לא, לא. אינני נגד רפורמה בבריאות השן, אך אני נגד קיצורי דרך, החלטות פזיזות, משאלי טלפון בין שרים, הנעשים באישון לילה תוך דריסה של אחד המוסדות המפוארים של מערכת הבריאות,

והפיכתו לקופה הקטנה של משרד הבריאות ומשרד האוצר.

יום חמישי האחרון היה מבחינתי חצייה של קו אדום. בישיבה שהתקיימה בלשכתך, אדוני ראש הממשלה, בהשתתפות סגן השר ליצמן, מנכ"ל משרדו, שר האוצר ואנשיו, הכרעת לטובת קדושת המתים ולא בחרת בחיים. העדפת לשמור על שלמות הקואליציה, לאחר שסגן השר איים בהתפטרות, במקום לשקול שיקולים ענייניים לטובת תושבי אשקלון, אשדוד ועוטף-עזה. בניית חדר מיון ממוגן באשקלון הוכרעה כבר על-ידי הממשלה הקודמת וזכתה להסכמת הרבנות, לאחר שהתגלו קברים עתיקים במקום שבו עתיד חדר המיון להיבנות. אדוני ראש הממשלה, אשקלון וסביבותיה צמודות לרצועת-עזה וסכנת המלחמה עדיין לא חלפה. ההחלטה לבנות חדר מיון מעל רמפה באזור מגרש החנייה, רחוקה ממחלקות האשפוז, הינה החלטה אומללה שתעלה לא פחות מ-160 מיליון שקלים נוספים, כאשר 100 מיליון שקלים יהיו לטובת תכנון מחדש ובינוי באזור מגרש החנייה, ועוד 60 מיליון זה לטובת כיפת מתכת שתגן עכשיו על חדר המיון הישן, עד שייבנה החדש. ההחלטה הזאת, שעולה כאמור 160 מיליון שקלים, דוחה את תחילת הבנייה לפחות בשנה, זאת עד השגת אישורים, תוכניות בנייה חדשות ועוד ועוד. ולמה ההחלטה היא כה צינית וגרועה? כי גם בעת חפירת הניסיון שנעשתה במתחם החדש של מגרש החנייה, גם שם התגלו עצמות וקברים.

איפה שמירה על הקדושה, כאשר מתעלמים מהקברים החדשים שהתגלו? אין היגיון, אין מוסר. הכול מותר בשם ההישרדות הפוליטית ושמירת מסגרת הקואליציה. צר לי, אדוני ראש הממשלה. אם נחזור אל המקורות נראה את מעשיו של משה, המנהיג הגדול. נאמר שם: ויצא אל אחיו וירא בסבלותם. הנהגה פוליטית שאינה חומלת, אינה רגישה, אינה רואה בסבלותם, אינה ראויה להיות הנהגה.

ישיב שר הבריאות,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי חברי הכנסת, הכינו לי תשובה לאי-אמון אבל החלטתי לחרוג מזה. קצת הרגיז אותי מה שחברת הכנסת אדטו אמרה, בלשון המעטה. אם זה קצת, זה בסדר, אין שום בעיה להרגיז, אבל לפחות אם העובדות הן אמת ולא שקר. אני רוצה להסביר, גברתי. היה פעם איזה ראש ממשלה, בעבר, לפני איזה מאה שנה, קראו לו: אהוד אולמרט. אתם זוכרים? מי זה? והוא החליט, אותו ראש ממשלה החליט, להעביר את חדר המיון באשקלון לאותו מקום שאני החלטתי. אותו ראש ממשלה, לפני ארבע שנים, שלוש שנים וחצי. אז אולי תסבירי לי למה ראש הממשלה לשעבר התעסק בפוליטיקה? אהוד אולמרט החליט, יש לי הפרוטוקול, יחד עם רענן דינור, להעביר את זה לאותו מקום שליצמן החליט. למה זה לא פוליטיקה ולמה מה שליצמן עושה זה פוליטיקה? אותו אהוד אולמרט, אותו מנכ"ל, שהיה אותו ראש מפלגה שאת מתייחסת אליה היום. תסבירו לי איפה ואיפה.

שזה שונה, והרבנות הסכימה. אל תסבירי לי רבנות, אנחנו לא מדברים רבנים. תסבירי לי מה ההבדל, כשאולמרט עשה אותו דבר, הכול בסדר, וראש הממשלה נתניהו עושה,

בדיוק אותו מקום. תסבירי לי מה קרה. אז הוא החליט ואתה החלטת. אתה היית בממשלה, אתם הייתם בממשלה, והייתם אותם השרים, תסבירו לי מה קרה,

אם מישהו יסביר לי את זה, אני רוצה להבין. אל תביאי לי: עשיתם פוליטיקה, הכול פוליטיקה.

לפרוטוקול, החליט שהוא לא רוצה את המקום שיש שם, הוא רוצה להעביר את זה בדיוק לאותו מקום שאני החלטתי. אז מה לא טוב?

זה שונה, שום שונה, ואם הוא היה עושה את זה אז, מנהל בית-החולים, לפני ארבע שנים,

היה היום בית-חולים, היה כבר חדר מיון. הוא סירב, הוא התחכם, ועכשיו פתאום ליצמן. 11 חודש אני בתפקיד, אני אשם. אני אשם בכול. עוד מעט אגיע לכל הדברים שאמרת, ותאמינו לי, אני אפילו לא קורא מהכתב, אני מבטיח לכם. לא, לא, זה יותר גרוע שאני לא קורא. יש גבול לציניות, יש גם גבול לצביעות, עם כל הכבוד. אז פתאום רצים לבג"ץ. כשאולמרט החליט לא רצו לבג"ץ, ליצמן מחליט, בג"ץ. אם יש בג"ץ סימן שיש דברים בגו, לא? רגע אחד, לא גמרתי אתכם.

המכתב של הרבנות, אם כבר הזכרת את זה, יש לי מכתב אחר מהרב עמאר, שאומר שזה לא נכון. אני רוצה שאת תסבירי לי בדיוק מי אשם במערכת הבריאות. אני סך הכול נכנסתי לתפקיד שלי אחרי יום העצמאות. רשמית זה היה ערב פסח, נכנסתי מייד אחר כך. אנחנו כועסים על זה שלא נותנים לך מספיק כסף לתקן את הדברים. עוד מעט, תאמין לי. אני אשמח מאוד אם תעזרו לי בכסף, יש הרבה דברים שאני עשיתי כבר, בלגנים שאני עשיתי כבר, ואני לא צריך להוכיח, גם היום עם כל מיני דברים. לא רוצה לפרט. אתה מסתדר,

קופה קטנה אין לי. אני גר ב-57 מטר רבוע. בכמה אתה גר? הפכת את סל התרופות לקופה קטנה. עוד מעט אגיד על סל התרופות, עוד מעט אדבר אתכם על השיניים. יש לי זמן בלתי מוגבל. אני מפקיר את הרפואה, כי אני עושה, חברת הכנסת חוטובלי, את ממקדת הרבה התייחסות, ושומעים עד פה. אני עושה מחלקת רדיותרפיה בצפת. מה אתם עשיתם בגליל? שלוש שנים הייתם בשלטון, בבתי-חולים, מה אתם עשיתם שם? האם מיטה אחת הוספתם, שאתם מטיחים לי אחרי 11 חודש, ושלוש שנים הייתם בשלטון? הגדלתם את מספר הרופאים? קיצצתם את מספר הרופאים. אתם בתקופה שלכם הורדתם, חתמתם שטיפות-חלב זה בהפחתה, בשלטון שלכם. אני הגעתי לדבר מוכן. אתם העברתם את בריאות התלמיד להפרטה, לא אני, הממשל הקודם. ומי דרדר את הנושא של בריאות הנפש? אני ב-11 חודש, או עשר שנים אחורה מה שהיה? איפה הייתם שלוש שנים? עשיתם ביקור אחד בנושא של בריאות הנפש? שיפוץ אחד למוסד אחד? אל תספרו לי סיפורים. עכשיו אתם מטיילים, יש לכם זמן. כשהייתם בשלטון לא טיילתם שם. אם אתם רוצים, אפשר לבטל את האי-אמון. מה עשיתי? עשיתי דבר נורא ואיום: הכנסתי את הטיפול בבריאות שיניים לסל. נורא ואיום. אי-אמון, הכול נופל. כי העזתי לתת לאלו שאין להם כסף לטיפולי שיניים, המסכנים, ומייד יגידו: חרדים. מה אחוז החרדים במדינה? 8%? 100%? אני רוצה שיקבלו. ואף אחד לא העז לעשות את זה. אני העזתי לעשות את זה. אז במקום להגיד לי: תודה רבה. משחה לקרחת יותר חשובה משיניים, מה שאתם הכנסתם לסל הבריאות ולא בתקופתי, שאת מתיימרת להגיד שכל כך טוב היה.

לקרחת? צריך לטפל בבריאות הנפש, מיטות אשפוז, ואני אעשה כמיטב יכולתי, ואני מגיע לשם, ואני רואה מקרוב, ואני מזעזע את המערכת. לא נעים לי שאני מדבר על עצמי. עבודה זה מה שאני עושה. גם היום הבאתי אישור בוועדה, שאף אחד לא עשה עשר שנים. פתאום רק ביקורת. מלה אחת לא טובה? שום דבר לא טוב? אצלכם הכול היה מאה אחוז בסדר? אני בתפקיד עשרה חודשים, אז הכול הולך לטמיון, לדיראון עולם? זה המצב? אפילו לא צריך לקרוא, אני מציע, אדוני, להוריד את האי-אמון.

תודה רבה לסגן השר ליצמן. אני מזמין את חבר הכנסת זחאלקה, השר יצחק כהן איננו פה? נא להכניס את השר כהן פנימה.

ידענו שאתה מאחורי הדלת. ויצחק עומד בשער. עשר דקות עומדות לרשות חבר הכנסת זחאלקה, מבקש להביע אי-אמון בממשלה בקשר עם התוכנית להריסת מאות בתים של פלסטינים בירושלים, הצעת אי-אמון מטעם סיעות בל"ד, רע"ם-תע"ל וחד"ש. בבקשה, אדוני. מכובדי היושב-ראש,

בירושלים המזרחית יש מחסור מיידי של יותר מ-1,500 כיתות. ויש מחסור בגלל הגידול הטבעי של יותר מ-2,500 כיתות. הנושא הזה מתמשך הרבה שנים, והמעט שנבנה אינו מדביק את הגידול הטבעי. עיריית ירושלים, משרד החינוך, ממשלת ישראל, במקום למלא אחרי התחייבותם לחינוך נאות על-פי הדין הבין-לאומי ככוח כובש, במקום לבנות כיתות לימוד ובתי-ספר, מתעסקים בעיקר בפינוי תושבים מבתיהם, בהריסת בתים, בהטלות קנסות כבדים על תושבים בגלל מה שקרוי בנייה בלתי חוקית ובהשארת אלפי משפחות במצב של חוסר ודאות.

כשהורסים בית

עצם מסירת צו ההריסה למשפחה מכניס אותה למצב של אי-ודאות, למצב של חרדה, ואנחנו, לא שמעתי שמישהו נתן את הדעת על העניין הזה. סיפור קטן: רק לפני כשבועיים פנו אלי דיירים של בניין בבית-חנינא, בניין של 32 דירות, אדוני היושב-ראש. גרים בו 160 אנשים. קיבלו צו הריסה. מישהו יכול לחשוב מה מצבן של המשפחות האלה עכשיו? לאיזו חרדה הם נכנסים? מצב חוסר הוודאות שלהם? פעמים זה נמשך שנים, וטוב שלא הורסים, אבל גם כשזה נמשך שנים המשפחה חושבת אלף פעמים לפני שהיא משפצת את המטבח, אולי יהרסו, למה להשקיע? או לשנות, לבנות פינת לימוד לילד. דברים של מה בכך. שלא לדבר על אנשים שפינו אותם מבתיהם ועל אנשים שהרסו להם את הבית.

התפרסם דוח פנימי של עיריית ירושלים, דוח של אגף הפיקוח על הבנייה, וכל הדוח התבכיינות על כך שבשנת 2009 הרסו פחות. ומי שקרא את הכתבות בעיתונים ובאתרי אינטרנט ושמע ברדיו, אסון קרה: הרסו "רק" 64 בתים לעומת 84 ב-2008, וזה מתואר בתקשורת כמחדל גדול, כמעשה שלא ייעשה. לא הרסתם מספיק, ואז רצים דוברי העירייה לתת תירוצים, זה המשטרה וזה ככה וזה ככה. וכמובן, מתעלמים מהעניין הפשוט, שכנראה, כבוד היושב-ראש, הלחץ הבין-לאומי כן פועל, כי התוכנית היתה להרוס מאות בתים. דובר ששנת 2009 תהיה שנת ההריסה הגדולה, ולא קרה. היה לחץ של האו"ם, היו דוחות של "אמנסטי", היו דוחות של Human Rights Watch, היה לחץ של האיחוד האירופי. על האמריקנים אני לא מדבר, כי הם נותנים גיבוי לכל מה שעושה ממשלת ישראל.

אנחנו לא יכולים להגיד על שום דבר, לא ההתנחלויות, לא גדר ההפרדה, לא הריסת הבתים בירושלים, לא בניית ההתנחלות בירושלים, כל זה ניתן באישורו, פעמים בעידוד ופעמים בשתיקה של ה-godfather,

וכל מעשה שעושה ישראל בשטחים הכבושים הוא מעשה ישראלי-אמריקני.

אמר לפני כמה ימים: יש 20,000 מבנים בלתי חוקיים במזרח-ירושלים.

העירייה והממשלה והמשטרה ומניעי הדחפורים ונותני ההוראות באים בידיים נקיות? האם הם נתנו לאנשים אפשרות לבנות? האם היו רשיונות, האם היה תכנון? האם היתה בנייה ציבורית? ומה עם המחדל של מחסור ב-1,500 כיתות? את מי מעמידים כאן לדין בעניין הזה, על הפשע הזה של תלמידים שאין להם קורת-גג? ולא מאפשרים, לא רק שלא בונים כיתות לימוד מצד אחד, ומצד שני הורסים בתים ורוצים להרוס עוד,

לא מאפשרים ומצרים את צעדיהם של אלה שרוצים לבנות חינוך עצמאי בירושלים המזרחית. מה אתם רוצים מאנשים? בתי-ספר אתם לא רוצים לבנות להם. אם הם רוצים לעשות בית-ספר, לא נותנים להם. מה יעשו? רשיונות לבנות בתים לא נותנים להם, ואם מישהו נאלץ לגור לרגע מחוץ לגדר, מאבד את תעודת הזהות. מה אתם רוצים? תחליטו פעם אחת. יש גבול. הדבר הכי צבוע זה

סיור בטלביה ותראה על כמה בתים כתוב בקרמיקה בתכלת יפה וצנועה: "אללהו אכבר". יש כאלה שעדיין לא הסירו אפילו את השמות של הבעלים המקוריים. תחזירו את הבתים בטלביה. אם אתה תובע רכוש יהודי, בבקשה. בטלביה, בשיח'-באדר גם. גם בשיח'-באדר. אז אם אתה תובע את זה, בבקשה.

אתה לא בא בידיים נקיות. אתה לא יכול להגיד שאתה שומר על דמוקרטיה ועל זכויות אדם. זה המצב.

לא הרסו "מספיק" בסוף שנת 2009 לעומת 2008? בגלל "בית יהונתן". יש חבר עירייה שאחראי לכספים, והוא פשוט לא נתן אישור כספים להריסה. למה? הוא לא רוצה שיהרסו את מה שקרוי "בית יהונתן". כאן נקבע תקדים, יש תג מחיר. אם הורסים את "בית יהונתן" שהוא התנחלות לא חוקית, אז תמורתו צריך להרוס מאות בתים של ערבים. תג מחיר.

לא רוצים להרוס את "בית יהונתן" מחפשים את אותה דרך שתאפשר את השארת בית המתנחלים שנבנה שלא כדין, לא לגיטימי, והריסת בתים של האזרחים הפלסטינים, מה אתה אומר על צווי בית-המשפט? אולי צריך לעשות הפרדה בין בית שנבנה שלא כחוק לבין בית שנבנה כחוק? אבל לא נותנים לך לבנות כחוק, אדוני היקר, זאת הבעיה. זאת הבעיה, אתה לא בא בידיים נקיות. מה אנשים יעשו, יתאדו? הסיפור הזה של החוק. הנה, העירייה החליטה ב-17 בפברואר לתת עדיפות להריסה של מבנים שפוגעים באינטרס העירוני. הפריעו לך, אני נותן לך עוד שתי דקות. בבקשה. ידידי המנוח ארנן יקותיאלי היה בסיור עם ראש העיר טדי קולק

טדי קולק עמד שם ואמר: פה צריך לבנות שכונה. מהנדס העיר אומר לו בתמימות: אדוני ראש העיר, פה שטח ירוק. אז טדי קולק אומר לו: זה ירוק לערבים. אתה שומע? זה ירוק לערבים. עכשיו נותנים עדיפות. מה קורה כאן? מה פירוש ההחלטה הזאת? זו החלטה שהיא אחת הטכניקות כיצד להשאיר את בית המתנחלים בסילואן על כנו ולהרוס בתים של ערבים. למה העדיפות היא למה שקרוי "שטחים פתוחים"? כי יש עדיפות, אזורים מסוימים מסומנים כאינטרס עירוני, ואז אפשר להרוס. "בית יהונתן" לא יסומן כאינטרס עירוני. המוח הקודח, שאתה רוצה לגזול את זכויותיהם של הפלסטינים,

זה לא דבר שטני, כי השטן זה הרשעות ללא מניע, הרוע לשמו. הרשעות הזאת, יש לה סיבה ותירוצים. יש תוכנית לייהוד העיר העתיקה או מזרח-ירושלים, יש תוכנית לשמור על המאזן הדמוגרפי, נוסחת 72% יהודים ו-28% ערבים. היום המצב הוא 67% 33% ורוצים לאזן את זה מחדש בכל מיני טכניקות. זאת המטרה האמיתית. אבל ממלכה שלא בונה 1,500 כיתות מחר והולכת להרוס בתים מחרתיים היא ממלכה לא דמוקרטית, לא אנושית, וידיה לא נקיות בלשון המעטה.

תודה רבה לחבר הכנסת זחאלקה.

השר יצחק כהן בשם שר הפנים וגם בשם האוצר. סימן,

אתה רואה? אי-אפשר לסתור את העובדות. ההצעה לסדר-היום להביע אי-אמון בממשלה זו אותה הצעה שחוזרת על עצמה בכל שבוע. בשבוע שעבר זה היה טלב אלסאנע, השבוע זה שבוע זחאלקה, בשבוע הבא זה כנראה יהיה ד"ר אחמד טיבי. חשבנו שמשבוע שעבר לשבוע ישתנה משהו. מה רצית שישתנה? שהממשלה תהיה יותר גדולה. אני אגיד לך מה השתנה. מה שהשתנה שהיום זה יום היסטורי. היום הצעת החוק של הרב נסים זאב לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב, הצעת החוק ההיסטורית הזאת, שבאה לפצות, או לפחות להביא בחשבון בכל משא-ומתן לשלום את אובדן הרכוש של 850,000 יהודים שהיו במדינות ערב, נרדפו, נרצחו, גורשו, היית מתייחס לזה, טלב, היית במשפט אחד מתייחס לזה. ודאי שאני אתייחס, אתה כל הזמן צועק "חק-אלעוודה". היית מתייחס לזה, אתה חושב שלא?

הכוונה שכל אחד יקבל את רכושו חזרה. זו הכוונה שלך, לא? חבר הכנסת זחאלקה, חבר הכנסת טלב אלסאנע, אולי אתם לא מבינים, אבל הוא משיב לך עכשיו. הוא עכשיו משיב לך. אני אתן לך הרצאה לפני שאני אשיב לך. רק קצת רקע היסטורי. עקב הסכסוך הערבי-ישראלי סביב הקמתה של מדינת ישראל נפגעו יהודים בארצות ערב, על רקע יהדותם, מאלימות, מחוקים מפלים, ולא זכו להגנת השלטון המקומי בארצות אלה, אני נזכר עכשיו מה שאמרת לגבי מזרח-ירושלים. בחלק מהארצות אף התרחש גירוש של יהודים. רובם המכריע של היהודים שעזבו ארצות אלה או גורשו מהן הותירו מאחור רכוש שהיה בבעלותם או בבעלות הקהילה היהודית ונאסר עליהם לממשו באופן מלא או להוציאו אל מחוץ למדינה. בתקופה זו עלו לישראל כ-600,000 יהודים מארצות ערב. יתר היהודים היגרו כפליטים למדינות אירופה ואמריקה.

והיתה אלימות והיו פוגרומים. לשאלתך, במדינת ישראל קיימת בנייה בלתי חוקית, אפילו במידה רבה, רבה וקשה בכל המגזרים. האחריות לאכיפת החוק מוטלת בראש ובראשונה על 116 הוועדות המקומיות והמרחביות הקיימות במדינה. היחידה הארצית לפיקוח על הבנייה במשרד הפנים אוכפת את החוק, בעיקר בשטחים הגליליים, ובמקרים מיוחדים אף בשטחים הפתוחים בתחומי הוועדות המקומיות. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה, האכיפה מתבצעת ללא משוא פנים בכל המגזרים, ויעידו על כך ההריסות הרבות שבוצעו בשנים האחרונות.

הריסת גני האירועים: "גן השקמים" במושב בני-ציון, זה יהודי או ערבי? "האגם הקסום" בכפר-טרומן, "גני האצולה" באלישיב, מתחם מסחרי גדול בבצרה, מפעל בלוקים במזור, חנות חומרי בניין ועוד ועוד,

אני לא אקריא לך את כולן. בד בבד מבוצעת אכיפת חוק גם בשטחים הפתוחים במגזר הלא-יהודי. מה לעשות, גם שם החוק צריך לחול, גם במגזר הערבי. במסגרת אכיפה זו מתבצעות לעתים הריסות מבנים, בעיקר על-פי צווי הריסה הניתנים על-ידי בתי-המשפט. הרשויות המקומיות פועלות למימוש מדיניות אחידה ללא אפליה, ללא הבדל דת,

מין או אזור גיאוגרפי. התשובה הזאת תהיה נכונה גם לשבוע הבא, ד"ר ג'מאל זחאלקה. תודה רבה. אני מציע, אדוני, לא לקבל את האי-אמון. השר מציע להסיר את האי-אמון, ולכן אנחנו נפתח עכשיו בדיון. אם השר היה מסכים לקבל, היינו הולכים ישר להצבעה, אבל הואיל והוא ביקש להסיר את האי-אמון, אני מזמין את חבר הכנסת יוחנן פלסנר, ראשון הדוברים בדיון הסיעתי. לכל אחד מהדוברים הקציבה הכנסת שלוש דקות. כל זמן שאני יושב פה, אנחנו נהיה יותר נדיבים, אבל לא יותר מארבע דקות. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. ראשית, אני רוצה להשתתף בצערה של משפחת פרוש. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, נכבדי חברי הכנסת, אני רוצה היום לספר לכם סיפור על אקורדיון.

אדוני היושב-ראש, שתי התכונות המרכזיות של אקורדיון? קודם מותחים אותו ואחר כך מקפלים אותו. זה שני דברים שהאקורדיון יודע שיעשו לו. מותחים ומקפלים בתנועה סיבובית. זה בסדר התכונות האלה כשמדובר באקורדיון, סך הכול לשם כך הוא נועד, שינגנו עליו, שימתחו ויקפלו אותו, אבל כשמדובר בראש ממשלה, אדוני היושב-ראש, זה דבר אחר לחלוטין. ראש ממשלה הוא לא אקורדיון, ומה שקורה לנו היום עם ראש הממשלה, שהוא מאפשר לחברים שלנו בש"ס ובמפלגות החרדיות האחרות, הם מייצגים את הציבור, אמרו לפני הבחירות מה הם הולכים לעשות, הם עושים את זה והם מצאו ראש ממשלה שאפשר למתוח אותו ואפשר לקפל אותו כשצריך, הם באמת מצאו שותף טבעי כמו שהוא מציג את זה, וזה בסדר גמור. אבל, אדוני ראש הממשלה, הציבור לא אוהב את המנגינה הזאת, הציבור לא אוהב שמנגנים בתזמורת הזאת,

ואני לא רוצה לדבר רק בדימויים, אני אתן דוגמאות ספציפיות ממה שקורה כאן היום במליאה. היום במליאה, אדוני היושב-ראש, עולה הצעת חוק שפוטרת ממכס בפוטנציה אלפי עמותות שמייבאות מוצרים, תלוי כמה ישתמשו בפער הזה שפוערים במעטפת המכס שלנו, תאפשר לייבא מיליונים או מוצרים במיליארדים, להכניס אלפי מכולות, כמעט בלי שום פיקוח, וזה רק מפני שרוצים לאפשר לעמותות לייבא מוצרים. משהו שאף אחד לא העלה על הדעת להעביר את זה בעבר, אבל יש לנו כאן את האקורדיון, אפשר למתוח אותו ולהגיד לו: זה מה שאנחנו דורשים, והוא לפי המנגינה הזאת. וזאת הצעת החוק שעולה היום. לא מספיק, הצעת החוק הזאת, הנה יש לנו עוד דרך למתוח את האקורדיון שלנו בנושא פטור, השתמטות, או יותר נכון הצעת חוק, ולכאורה הממשלה גם דיברה או קודמה באמצעות חברים מישראל ביתנו, חברים מקדימה, חברים אחרים, מטלון, ישראל חסון, דיברה על כך שאנחנו רוצים להילחם בתעשייה הזאת של הצהרות דת כוזבות.

מיועדת לשירות ביטחון, עשירית במדינת ישראל, על-פי נתוני אגף כוח-אדם, מצהירה הצהרה כוזבת של דת. לא מדברים על בנות חרדיות, לא על בנות מהציונות הדתית, מדברים על מרמה בהיקף נרחב. את זה בסך הכול רצינו לבלום, גם בגלל ההיבטים הערכיים וגם כי פשוט יש כאן הפרת חוק בצורה גורפת. מי עוד לא מאפשר לעשות את זה? עוד פעם, אותה המפלגה שמחזיקה את האקורדיון, מנגנת כרצונה.

ראינו שהיא גם מקפלת אותו כשהיא רוצה, ראינו את זה היום בוועדת הכספים, כשעלה הנושא של הרחבה בלתי מידתית ובלתי סבירה של עניין הארנונות, לכאורה לבתי-כנסת, בסוף דיברו על הרחבה לכל מוסד שיש בו איזו תרבות תורנית, לא דיברו על תרבות אחרת, לא דיברו על בתי-חולים, לא על האגודה למלחמה בסרטן. והרחבה גורפת.

בשיתוף עם החברים בישראל ביתנו, ואני מברך אתכם על הדבר הזה, פניה ואחרים, בנושא הזה קיפלו את ראש הממשלה. אבל לא ראש הממשלה ירד, ירדו דווקא החברים מש"ס ויושב-ראש הוועדה גפני, שהבינו שאולי כאן הם הגזימו קצת יותר מדי. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לסכם. בהתנהלות הנוכחית אני חושב שאין מנוס מלהצביע אי-אמון בראש ממשלה שהפך את עצמו לאקורדיון ואותנו לתזמורת שמנגנת מנגינה מאוד עצובה.

תודה רבה לחבר הכנסת פלסנר. חברת הכנסת פניה קירשנבאום תייצג את עמדתה של סיעת ישראל ביתנו,

חברת הכנסת יחימוביץ.

יושב-ראש הכנסת, חברי חברי הכנסת, משרד הבריאות

האם מדובר באמת במשבר במערכת הבריאות?

לאחר אותה הודעה ביטל משרד הבריאות את ההנחיה. יש לי הרגשה שוויסות של הפניית חולים ממד"א לבתי-חולים מסוימים הוא פעולה הנעשית בדרך קבע. האם אין מדובר באינטרסים פנימיים של בתי-חולים? האם האופוזיציה הנכבדה לא נפלה כאן בפח יחד עם עוד כמה חברים של בעלי אינטרסים המעוניינים לנהל קמפיין על גבה, אף שמדובר בפעולה שגרתית? עם זאת, אני חייבת לציין: בין בתי-החולים שהאופוזיציה מלינה על סגירתם נמצא גם בית-החולים "ברזילי" באשקלון, בית-חולים המשרת גם את תושבי אשדוד. בינתיים אנחנו שומעים עוד עובדה מטרידה: סגן שר הבריאות יעקב ליצמן טוען בוועדת הכספים כי הוא אינו מרוצה מתהליכי קבלת ההחלטות במכרז הממשלתי להקמת בית-החולים באשדוד, וזאת במלה עדינה. כמו שציין חבר הכנסת יוחנן פלסנר, החוק להקמת בית-החולים באשדוד עבר בשנת 2001, והיה זה חוק של סופה לנדבר. החוק קובע כי יוקם בית-חולים באשדוד. כולנו חשבנו שמדובר בסופו של מאבק ציבורי. חשבנו שהגענו אל המנוחה והנחלה. כמה שטעינו, זו היתה רק התחלה של מסכת מאבקים, בעיות וקשיים שהביאו לכך שעד היום, פברואר 2010, אין לנו קצה של התחלת בנייה של בית-חולים, אפילו אין התחלה של המכרז. הממשלה הנוכחית קיימת כשנה, החוק עבר ב-2001, ובחשבון הפשוט אנחנו רואים שגם ממשלת קדימה היתה יכולה, אם כל כך ראתה את זה לנכון, להתחיל בהקמת בית-חולים באשדוד. אבל אני רוצה להזכיר לכם עוד פרט אחד קטן. בשנת 2007, אם איני טועה, מפלגת ישראל ביתנו אז, בכספים קואליציוניים, דאגה להעביר כסף למיון מוגן בבית-החולים "ברזילי" באשקלון. גם אז ממשלת קדימה התקפלה בפני הלחץ של הסיעות החרדיות, ולא הוקם שם חדר מיון קדמי. גם כשהיתה הפצצה על אשקלון נאלצו לרדת למרתפים, ועדיין אין פתרון של הבעיה הזאת. אז קל מאוד להוריד את האחריות מעצמם ולהטיל את האחריות על אחרים, אבל כשהאחריות היתה בידיהם הם לא ידעו לנצל את האחריות הזאת. היום מתקיימים מאבקים קשים בין האוצר למשרד הבריאות בעניין הקמת בית-חולים באשדוד, מאבקים שחלקם לא ענייניים, אך פוגעים בתושבי אשדוד פגיעה קשה שלעתים יכולה אף לעלות בחיי אדם. כמו שאמר סגן שר הבריאות: אני נאבק נגד כולם. נקבעו לי שתי פגישות עם שר האוצר, ושתיהן בוטלו. הגיע הזמן שהאוצר ישתף את משרד הבריאות בנושא. אני הייתי מציעה שבפגישות האלה ישתתפו גם נציגי ציבור ותושבי אשדוד, כדי שיספרו על הבעיות שקיימות ועל קושי ההגעה מאזורים מסוימים באשדוד לבית-החולים "ברזילי". ואם כל זה עדיין אינו חמור מספיק, אתמול האוצר שלף קלף נוסף ואמר שאם במכרז שיוצא עכשיו לא יימצא יזם מתאים, המכרז יבוטל לגמרי. האם אנחנו מבינים את המשמעות של ביטול המכרז הזה? לכן אני קוראת לכל הנוגעים בדבר להתעשת. ולמזלנו, יש מי שמסתכל על הכול מלמעלה, השר-על הכלכלי, וגם שר הבריאות, שנכון להיום הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואני מבקשת ממנו לעשות סדר בבלגן ולהבטיח לתושבי האזור ולתושבי אשדוד שהבעיה הזאת תיפתר. לעניין האי-אמון, אני מבקשת להתנגד להצעת האי-אמון, ואני בטוחה שהממשלה הזאת כן תצליח לקדם את נושא הבריאות במדינה.

תודה רבה לחברת הכנסת פניה קירשנבאום. אני מזמין את חברת הכנסת שלי יחימוביץ מטעם מפלגת העבודה, ולאחריה, חבר הכנסת נסים זאב, אשר יביא את עמדותיו ועמדות ש"ס. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אנצל את הדקות שעומדות לרשותי להתייחסות לשני עניינים, האחד קשור למערכת הבריאות. בשבוע שעבר התלוויתי לסגן שר הבריאות, ידידי יעקב ליצמן, בביקור פתע שהוא ערך בבית-החולים "אברבנאל",

לחולי נפש בבת-ים. זה היה ביקור פתע לכל דבר, איש לא ידע על בואנו, פשוט עברנו את השער ונכנסנו בשערי בית-החולים. המחזה שנגלה לעינינו היה מחריד. אין מלה אחרת לתאר את הדברים. היה צריך רק לראות את פנייך, זה היה מספיק. גם את פני וגם את פני כל, כי כל עם ישראל ראה אתכם נכנסים, וראו את התדהמה על פנייך. אנחנו רגילים למצוקה במערכת הבריאות, אבל כאן אין מדובר רק במצוקה, אלא בשפל ובביזוי כבוד האדם. חדרים שמדיפים ריח של שתן, מקקים על הרצפה, קירות מכורסמים וסדוקים, שורשי עצים שמרימים את המרצפות. ולרגע שלא יעלה מישהו על דעתו שאני מבקשת להאשים כאן את סגל העובדים במקום, העובדים המסורים שעובדים בבית-החולים. חשוב לי לומר זאת משום שהעובדים שראו את סגן השר, ואת מצלמות הטלוויזיה של ערוץ-2, מיהרו להתנצל ולהצטדק על המצב הנורא,

כשקצת יורדים לעומקם של דברים, מה שלא היינו חייבים לעשות כדי להכיר את מצבו הקשה של בית-החולים "אברבנאל" אתה, אדוני היושב-ראש, ואני, וליצמן, בהיותו חבר הכנסת, עסקנו בכך בוועדת הכספים. אנחנו יודעים מה קרה שם, יודעים שהעובדים אינם

התקבלה החלטה לסגור את בית-החולים. אבל מה לעשות ובית-החולים עומד על כנו, ויש בו 300 חולים. ומה עושה האוצר כשיש לו כוונה לסגור והדבר לא מתבצע? הוא משתמש באותה טכניקה ידועה של ייבוש. הוא פשוט לא מעביר תקציב, לא לפיתוח, לא לשיפוצים, לא לתפעול. ואז אותה מנקה, שפעם היתה מנקה קומה אחת חזור ונקה, שוב ושוב, עד שהחדרים היו נקיים, אותה מנקה, באותו היקף משרה, עכשיו צריכה לנקות שני מבנים. ולכן החדרים מלוכלכים. ואותו עובד שצריך להחליף את המצעים של המאושפזים, עכשיו מוטלת עליו עבודה קשה הרבה יותר, כיוון שברגע שעובד פורש,

כיוון שבית-החולים נמצא תחת גזירת הייבוש. לא פעם, לוועדת הכספים מגיעים פקידים, צעירים בדרך כלל, של האוצר, אני אסתפק בנושא אחד,

זה לקח יותר זמן ממה שחשבתי. יש לך עוד דקה וחצי תמימות. לא פעם מגיעים לוועדת הכספים, וגם לוועדות הכנסת האחרות, פקידים צעירים של האוצר. הם מאוד נחושים, הם יודעים הכול על מערכת הבריאות, הם יודעים הכול על מערכת החינוך, יש להם תפיסת-על כלכלית של ייעול, היפטרות משומנים, רפורמה, מיקור חוץ, outsourcing, הבראה, גמישות תעסוקתית. הייתי רוצה שהאנשים הצעירים האלה, ששפר עליהם גורלם: הם קיבלו השכלה טובה, הם גדלו במשפחות עם יכולות כלכליות סבירות ואף יותר, הם סיימו לפחות תואר ראשון בכלכלה באוניברסיטה, הייתי רוצה שלפני שהיד הצעירה הזאת והבטוחה בעצמה הזאת, קוברת מחלקות שלמות בבית-החולים, ויוצרת מצב שבו מושפל כבוד האדם בבית-חולים לחולי נפש, הייתי רוצה שהיד הזאת, לפני שהיא מקלידה על המקלדת את הגזירה הבאה, תצא יחד עם הראש שהוגה את הרעיונות האלה לביקור מן הסוג שעושה סגן שר הבריאות יעקב ליצמן בבית-החולים. אני בטוחה שסיור אחד בן עשר דקות במסדרון אחד של בית-החולים "אברבנאל" היה משנה מעט את תפיסת העולם הכל-כך-כל-כך שחצנית ומנותקת, של אותם אנשים שגוזרים גזירות שהציבור אינו יכול לעמוד בהן, ועל אחת כמה וכמה ציבור כל כך חלש, כל כך חסר ישע, שכל כך תלוי בנו ובחסדינו וברצוננו הטוב. בהזדמנות הזאת אני גם רוצה לברך את סגן שר הבריאות יעקב ליצמן, שנכנס כרוח סערה למשרדו ומתמודד עם קשיים מאוד מאוד עמוקים ועם חוליים ארוכי שנים. אני חושבת שהוא עושה עבודה מצוינת. תודה, אדוני היושב-ראש. אני מאוד מודה לחברת הכנסת שלי יחימוביץ ומזמין את חבר הכנסת נסים זאב, ולאחריו, את חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. רע"ם-תע"ל עדיין לא נתנה לי את שם הנואם מטעמה. היו פה עד עכשיו שלושה מהחברים. אם הם לא יהיו הם יוותרו ממילא. חבר הכנסת גנאים, אתה מדבר בשם הסיעה? טלב אלסאנע.

אוקיי. בבקשה, חבר הכנסת נסים זאב. בבקשה, כל ארבע הדקות לרשותך, אדוני. ראשית אני רוצה לדבר על הנושא של החולים, וגם להזכיר את ביקור החולים ואת נושא הרופאים. אדוני היושב-ראש, הנושא של "ביקור חולים" בירושלים עלה לדיון לפני כשנתיים, וכפי שעשה סגן השר בנושא של בית-החולים "אברבנאל" ואני חושב שהוא עשה מעשה טוב ונכון, אותו דבר, צריך להציל את בית-החולים "ביקור חולים" שנמצא במרכז העיר, בלב לבה של ירושלים. צריכים לזכור את תקופת האינתיפאדה, כמה חשיבות היתה לבית-החולים שהיה במרכז העיר. אני חושב שאחת הבעיות הקשות שלנו היא שאנחנו משחררים את המוחות הטובים ואת הרופאים הטובים, והם עוזבים את מדינת ישראל. בתחילה הם עוזבים אולי להשתלמות כזו או אחרת, ובסופו של דבר, מכיוון שלא מאפשרים להם את המחקרים, וכל רופא, ההשתוקקות שלו היא להגיע למחקרים, ואין לו הכלים ואין לו היכולות ואין התקציבים האלה, לכן אותם רופאים חשובים עוזבים את מדינת ישראל, ועוזבים הרופאים הכי טובים. אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, יש בתי-חולים שהעומס שם בכל מה שקשור לכירורגיה, לנושא הכירורגי, הוא קשה ביותר. יש מטלה על רופאים מקצועיים, עומס בלתי נסבל, הייתי אומר. עובדים כמעט עשר ו-12 שעות בחדרי ניתוחים, כאשר המוח והידיים והגוף ממש עייפים. זה צריך תיקון, וצריך לתת את הדעת על כך. הנושא השני, אני רוצה להעלות בעקבות הסיור שוועדת הפנים קיימה בשכונת סילואן. מי שלא ראה את הבנייה המופקרת של מאות מבנים, יחידות דיור, בעקבות הסיור בנושא של "בית יהונתן", נוכחנו לראות שיש כאן מדיניות של איפה ואיפה. מבקשים בדחיפות, בבהילות, את ההריסה של "בית יהונתן", כאשר כמעט כל גן-המלך, והמלך יושב בשער המלך, כל גן המלך ושער המלך שם בנויים בעשרות רבות של יחידות דיור, ללא רשיון, ואין מי שנותן את הדעת.

יש צווי הריסה עוד מלפני עשרות שנים, ומעניין מאוד, שאלתי על כמה מבנים שאולי כבר 20 שנה מתנהל משפט של צווי הריסה, מינהלי ושיפוטי, ואחר כך צווי התליה, ואחר כך צווי הרחקה, כמו שאנחנו מכירים את הסיפורים האלה, ופתאום "בית יהונתן" קם קול זעקה, עוד מהיועץ המשפטי לממשלה, שהדבר הוא בלתי נסבל שראש העיר לא מבצע את ההריסה. אז אני רוצה לומר לך, אדוני היושב-ראש, יש שני סוגי אינתיפאדה. יש האינתיפאדה שאנחנו מכירים: ההתאבדויות שהיו בירושלים, שנהרגו בהן יותר מ-210 איש, ורוב הפיגועים היו באוטובוסים, בבתי-קפה, ברחובות הפתוחים, והיו פיגועי ירי, זה אינתיפאדה מסוג אחד, שאנחנו מכירים אותה, אבל צריך לזכור שערביי ישראל, השטחים, כולל ירושלים, ברובם המכריע הם מתנגדים אפילו להחלת הריבונות הישראלית על הכותל. הפלסטינים מדברים על זכות השיבה גם בירושלים. יש להם רשימה ודרישה לבעלות לפחות על 7,000 בניינים. הם לא משלימים עם המצב שהשכונות היהודיות שהוקמו בירושלים לא יפונו ויועברו לידיהם.

יש אפשרות אחת ויחידה: לקום ולעשות מעשה. בונים בבית-חנינא, בונים בסילואן, אנחנו עושים בעצמנו את זכות השיבה,

את המשא-ומתן ואת הדיונים על זכות השיבה. ולכן, אדוני היושב-ראש, אני חושב שכשמדברים פה, באי-אמון, על קול הזעקה והצעקה המדומה של כאלה שמקבלים צווי הריסה, צריך לזכור שפשוט גוזלים אדמות מדינה, שטחים ירוקים, בונים בניינים ואומרים: אנחנו נמצאים כאן, ונראה אם הממשלה יכולה לעשות דבר וחצי דבר. ולכן אין לנו ברירה, אנחנו חייבים, אם אנחנו רוצים לשמור על ירושלים, שתישאר ברובה יהודית, אנחנו חייבים לשמור גם על החוק במקביל. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. יעלה חבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. לרשותך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חברי חברי הכנסת, אני חוזר זה עתה מהלווייתו של כביר המעש ורב הפעלים הרב מנחם פרוש, ששימש בבית הזה כחבר הכנסת 35 שנה, בכל מיני תפקידים, שימש גם במשרד העבודה והרווחה, כסגן שר במעמד שר, עשה רבות למען הכלל והפרט. יעידו על כך אלפי אלפי המלווים, שעוד עכשיו מלווים אותו, מ-12:00. הרב פרוש היה עסקן דגול, לכלל ולפרט. בצד אחד לוחם למען קודשי בית ישראל. זכורים המאבקים שלו כאן בכנסת בשנות קום המדינה, אשר ניהל ביד רמה, אם בנושא של גיוס בנות, אם בנושא של ניתוחי מתים, כשרות, קדושת ירושלים, קדושת השבת, ולפרט, הוא היה מסור בלב ובנפש לכל דורש ופונה כמעט בכל שעות היממה. ידעו בכל עת שאם מישהו צריך איזה טובה, ישנו ר' מנחם, והוא לבד היה מרים את הטלפון, הוא לא היה צריך לא מזכירים ולא מזכירות,

הטלפון למנחם פרוש פתוח 24 שעות ביממה. ובאמת כך היה האיש. ויורשה לי, אדוני סגן השר, אני חושב שהוא מדבר על דברים שהם ברומו של עולם. כבודו מפריע. לא הקשבתי. תודה. ויורשה לי, ידידי חברי הכנסת, לספר לכם אנקדוטה, על מה שהיה לי כאן בכנסת הזאת אתו, עם ר' מנחם. בשנת 1977 אני ישבתי עם הרב לורינץ והרב פרוש בוועדת הכספים על איזה נושא של תקציבי ישיבות, אני אז כיהנתי כיושב-ראש איגוד מנהלי הישיבות, ופתאום הרב לורינץ מקבל איזה פתק, הוא מעביר את זה לפרוש, ופרוש מסתכל עלי, יוצא לחדר השני. אחר כך הוא קורא לי לחדר ואומר לי: מוזס, תשמע, אמא שלך בבית-חולים, אבל היא חיה, זה בסדר. מה קרה? אמי התמוטטה בבית ולקחו אותה לבית-חולים.

כבן יחיד, לא ידעתי שום דבר, והוא קיבל פתק להזעיק אותי. קודם הוא הרגיע אותי. כשאני מגיע לבית-חולים, עומד הרופא לבד, ד"ר פנחס, על-יד הפציינט, עומד לבד על-יד הפציינט, על-יד אמא שלי ואומר: דוד שלך דיבר אתי.

הרב פרוש. אמרתי: הוא לא דוד שלי. הוא אומר: תשמע, כפי שהוא דיבר, הוא אמר לי שאמא שלך היא אלמנה של אחד מהאחים הכי טובים שלי. ביידיש אומרים "א גוטער ברודער", והוא חשב שזה באמת דוד שלי. בכל אופן, ר' מנחם הזה, איפה רואים כאלה עסקנים? יום-יום הוא התקשר, מה נשמע. לבסוף, רצו להתחיל בדיקות לאמא שלי, הוא היה מעורה בכל העניין הזה מההתחלה ועד הסוף. הוא נפטר לפתע פתאום. רק בשבוע שעבר היינו בבר-מצווה של הנכד, ושאל אותו מישהו מה גילו, אז הוא אמר: בגיל אני בן 94, ברוח אני בן 49, רק התחלפו המספרים. יהי זכרו ברוך. תהי נשמתו צרורה בצרור החיים, ותנחומים לבנו, סגן שר החינוך, חברנו חבר הכנסת הרב מאיר פרוש, ולבנו, ר' נפתלי, ולכל בני המשפחה. המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד. תודה לחבר הכנסת מנחם אליעזר מוזס. יעלה חבר הכנסת טלב אלסאנע. חבר הכנסת אלסאנע, גם לך יש ארבע דקות. לא עשר דקות? ארבע דקות. אם תרצה, נוסיף לך. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

שלא מודעים לחשיבות ולרגישות ולמעמד המיוחד שיש לירושלים, לגבי האוכלוסייה הערבית, מוסלמים ונוצרים כאחד, ומתייחסים לזה כאילו עוד מקום, עוד בניינים, ורק ליהודים מותר. רק ליהודים מותר להפקיע, רק ליהודים מותר לבנות, ולערבים יש אופציה אחת ויחידה: להרוס להם את הבתים ולקיים מדיניות של טרנספר. ואז גם מדברים על צדק ועל דמוקרטיה.

צריך להגיד את העובדות: ירושלים המזרחית,

ולא תהיה לעולם חלק ממדינת ישראל. היא בירתו של העם הפלסטיני. החוק הבין-לאומי, וגם כל מדינות העולם, אף אחת לא מכירה בירושלים כבירתה של ישראל, חוץ מהישראלים שמשלים את עצמם בזה שאם הם חושבים כך, אז זה צריך להיות כך. אז באמת, זה לא המצב. אף אחד לא מקבל את זה. אפשר להמשיך ולהגיד: לנצח, במיוחד וביחד, ולמכור לעצמנו את הלוקשים האלה, אבל זו לא המציאות. המציאות היא שזו מדינה, עיר, ששייכת לעם אחר, עיר שהיא בירתו של עם אחר, עיר שיש לה מעמד מיוחד לגבי המוסלמים והנוצרים, ואי-אפשר, לדעתי, וליהודים אין לה שום מעמד, אני מבין.

יש לה מעמד דתי.

אבל הבעיה היא: מאחר שאתם מדגישים את העניין היהודי,

ואתם לא זקוקים לי להדגיש את זה,

אז אני מדגיש את זה שאתם לא מדגישים. לנוצרים ולמוסלמים. ליהודים אין שום מעמד על ירושלים. אני לא כמו שהיהודים נוהגים להתעלם מהזכויות,

במידה שיש, של העמים האחרים. אין ספק שיש לה מעמד דתי.

אני חושב, יש לה מעמד דתי,

שהמוסלמים מקיימים שם פולחן דתי, כל מה שרוצים בירושלים. בממד הלאומי והפוליטי זו שגרתו, לא כל מקום שיש לכם זיקה דתית אליו חייב להיות בריבונות הישראלית. והדבר השני, הבעיה היא שאומרים: האדם הטיפש הוא זה שלא לומד מהטעויות שלו. כולם טעויות, יש לך זכות לנסוע מירושלים לתל-אביב.

לכולם מותר לעשות טעויות, אבל אסור לחזור על הטעות ולא ללמוד ממנה. באוקטובר 2000, עקב הניסיון לפגוע באל-אקצא, זה גרם, חברים, לא להפריע לדובר. זה גרם להתפרצות של האינתיפאדה השנייה, עם כל ההשלכות שלה, עם כל התוצאות הקשות. וזה בגלל הרגישות והמעמד המיוחד. המקום הזה, הרגיש והטעון, יש כאלה שמנסים כל הזמן גם לשפוך דלק וגם לזרוק גפרורים כדי לגרום לתבערה באזור הזה. ואני מזהיר שהגיע הזמן להפסיק עם המדיניות המטופשת והמרושעת הזו. צריך לתת לתושבים, האזרחים הפלסטינים, את הזכות לחיות בעירם, לבנות את הבתים שלהם. מאז 1967 הוקמו יותר מ-15 שכונות או התנחלויות, התנחלויות יהודיות, ובצד שני לא הוקמה אפילו שכונה פלסטינית אחת. מעניקים בנייה ציבורית ליהודים ומגרשים את הערבים. מה זאת אומרת באים לכאן ומדברים על "בית יהונתן"? בית בן שבע קומות, שנבנה ללא היתר. ואז מצד אחד, שר הפנים אומר, מתנגד להריסת, לא הריסה, רבותי. אף אחד לא מדבר. אפילו בית-המשפט לא הוציא צו להרוס את "בית יהונתן". שבע קומות בשכונת סילואן, לא מוציאים צו הריסה.

שבית-המשפט העליון, ולמרות שכל הנושא הזה מיצה את עצמו 20 פעם, התקיים דיון ודיון חוזר, ועוד בקשה ועוד דיון, כן, חבר הכנסת טיבי. יכול להיות שאתה מתכוון לעובדה שזה שייך ליהודים וזה שייך לערבים?

אתה רוצה להגיד שבגלל ש"בית יהונתן" ליהודים ולמתנחלים, אז זה לא אותו חוק ולא אותו דין?

הבנתי. ולכן, סליחה? יכול להיות שאמרת בדיון שהתקיים בנושא הזה, שהתוכנית של ראש עיריית ירושלים להכין תוכנית כללית,

וגם לסילואן, היא תוכנית טובה?

מה שאני אומר בוועדה, אני אומר כאן. ואני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת. עכשיו אני רוצה להגיד לך:

חבר הכנסת אלסאנע, אני הוספתי לך דקה וגם היא נסתיימה.

יש לי תשובות ענייניות ואני חייב להסביר את הנושא. כן, אבל אתה כבר חמש דקות. ואז, לגבי "בית יהונתן", אין, אף שמיצו את כל ההליכים, אין צו הריסה, יש צו פינוי ואיטום. ולמרות כל הדרישות, לא עשו את זה. שר הפנים מתערב כדי למנוע ביצוע צו של בית-משפט, ומצד שני, כאן עולים על הדוכן, חבר הכנסת נסים זאב ואחרים, ואומרים: להרוס את הבית של התושבים הפלסטינים, שחיים שנים שם,

שהמדיניות המרושעת, זו שמנעה מהם לקבל את היתרי הבנייה, מדיניות מכוונת כדי לעשות טרנספר. ואז בא ראש העיר ירושלים, ואומר: אני רוצה להחיל תוכנית מדיניות אחידה. גם לתת היתרי בנייה למבנים הפלסטיניים, תודה. לתת למבנה של "בית יהונתן", אבל גם להוריד לארבע קומות.

אני מבקש, חבר הכנסת דוד רותם, אל תנהל אתו דו-שיח, הוא כבר חרג מהזמן יותר מדי, ואני מזמן הייתי צריך להפסיק אותו. מאחר שאני, אני מעולם לא חשבתי, לא חשבתי, א.

צו הריסה נגד "בית יהונתן". אין צו הריסה, חבר הכנסת אלסאנע, אני מבקש לסיים.

ומאחר שאני חושב שכל בעיות התכנון והבנייה במגזר הערבי, וגם במגזר היהודי, אלא הבעיה היא שהורסים רק אצל הערבים, למרות שיש 50% מהבנייה ללא היתר אצל היהודים,

הפתרון הוא בהכשרה ומתן היתרי בנייה, ולאפשר לאנשים לבנות את בתיהם.

למתנחלים אין מה לעשות במזרח-ירושלים. חבר הכנסת אלסאנע. היא לא חלק ממדינת ישראל, היא לא שייכת לעם ישראל, היא בירתו של העם הפלסטיני, ואין להם מה לעשות שם.

תודה לחבר הכנסת אלסאנע. יעלה חבר הכנסת אריה אלדד, ואחריו, חבר הכנסת עפו אגבאריה. לרשותך ארבע דקות. אדוני היושב-ראש, תודה, גברתי השרה, חברי חברי הכנסת, חברי הכנסת, חבר הכנסת דוד רותם, חבר הכנסת אלדד כבר עלה לדוכן ואתם מפריעים לו לדבר. תמיד תענוג מיוחד לדבר אחרי חבר הכנסת טלב אלסאנע,

שאני רוצה להסכים אתו, שאנחנו אשמים, וצריך לסיים את הכיבוש: לסיים את הכיבוש הערבי של ארץ-ישראל, שהתחיל במאה השביעית, ואני אגיד את זה שוב ושוב ושוב. ולא רק את הכיבוש הערבי צריך לגמור, אלא גם את תוצאותיו, קרי החוצפה הערבית, שיכולה לבוא ולדבר מעל הדוכן הזה על כך שלעם היהודי אין זכויות בירושלים,

אלה זכויות דתיות.

אנחנו אשמים, כי אנחנו מרשים לדבר הזה להמשיך להתקיים. אבל, שתי הצעות אי-אמון הונחו בפנינו. אחת בנושא קריסת בתי-החולים והשנייה בנושא הבנייה הבלתי-חוקית הערבית בירושלים, ולצורך היעילות אני מציע לצרף את שתי ההצעות האלה, ואני מבקש לדבר על אוזלת ידה של ממשלת נתניהו להרוס מאות בתים של ערבים בירושלים.

מצבה של מערכת הבריאות קשה, בכי רע, אבל למען היושר ולמען הסטטיסטיקה והנתונים, המצב לא יותר קשה ממה שהכרנו לפני שנה ולפני שנתיים. תסתכלו על נתוני התפוסה במחלקות פנימיות לפני שנתיים: 125% פלוס מינוס, מדי שבוע עולה ויורד, לפי הקור ולפי הגשם. תסתכלו על מספרי המונשמים מחוץ למחלקות טיפול נמרץ. הדברים האלה לא השתנו באופן דרמטי. מצבה של מערכת הבריאות קשה,

אבל דומה מאוד למה שהיה לפני שנה ושנתיים, ואם היו לנו תקוות שנשנה במשהו את העומס על מערכת האשפוז ואם נקל על מצוקת החולים ועל מצוקת בתי-החולים על-ידי הקמת בית-חולים באשדוד,

שהוא השולט האמיתי במערכת הבריאות שלנו, ודחה את הקמת בית-החולים באופן כזה, שעד שנראה מיטות אשפוז נוספות במדינה, באמת עוד הרבה מאוד חולים יונשמו מחוץ למחלקות והרבה מאוד חולים ישכבו במסדרונות, ומערכת הבריאות לא צפויה לאיזה שיפור דרמטי בשנים הבאות. אבל בעניין הריסת הבתים, באמת מדובר באוזלת יד של הממשלה הזאת. כי נבנו מאות בתים לא חוקיים של ערבים בירושלים, אולי אלפים, ועשרות אלפים בנגב ובגליל. והממשלה, מפעם לפעם, באמצעות משטרת ישראל, מקצה כמה מאות שוטרים לביצוע הריסה, והיא טוענת שאין לה כוח-אדם להקצות כל יום מאות שוטרים לביצוע הריסות, אז היא עושה את זה כדי לצאת ידי חובה, כדי לא לבוא ולהציג כאילו היא לא עושה שום דבר. אבל בתחום הזה, יש עשרות אלפים של בתים לא חוקיים, אלפי צווי הריסה, ומה שמבוצע בפועל זה עשרות או מאות בודדות של צווי הריסה.

יש בית אחד, גם הוא בית לא חוקי שנבנה על-ידי ערבי, בשכונת כפר-השילוח בירושלים, אלא שהוא נבנה על-ידי ערבי בשביל יהודים, "בית יהונתן". על הבית הזה שמה מערכת אכיפת החוק, הפרקליטות, את כל כובד משקלה. הפרקליט מציק ומעיק ולוחץ על עיריית ירושלים לעמוד בצווי הריסה של בית-המשפט. אומרת עיריית ירושלים: יש מאות צווי הריסה אחרים, אנחנו לא יכולים להיות לוקים באכיפה לא שוויונית.

את זה תאטום, ואת זה תפנה, כי ככה אנחנו רוצים. מערכת אכיפת החוק שלנו לוקה באי-שוויונות,

אכן יבצע ראש עיריית ירושלים את צווי האיטום והפינוי וההריסה על "בית יהונתן", באמת שמול החוק לא תהיה לו ברירה, וכל אלה שרוממות החוק בגרונם צריכים יהיו לתבוע בשם אותה אכיפת חוק הריסה של מאות בתים של ערבים בסילואן. האם זה מה שאבירי החוק רוצים, שבאמת תהיה אכיפה וייקוב הדין את ההר בעניין הזה? בא ראש עיריית ירושלים ומציע תוכנית כוללת לאגן הזה.

קודם תהרוס, קודם תאטום, קודם תפנה את "בית יהונתן", אחר כך תביא את התוכניות האחרות שלך לגבי בתים ערביים בירושלים. הדבר הזה הוא באמת בלתי נסבל. הטענות והתביעות לאכוף את החוק באופן סלקטיבי נגד "בית יהונתן" בכפר-השילוח, ולעומת זאת לא לעשות זאת לכל אלה שהרסו את גן-המלך שעמד כשטח ציבורי פתוח אלפי שנה, ועד עשרות השנים האחרונות, כשהתחילה הבנייה הערבית הפרועה בגן-המלך. לא נגעו בו, ותחת שלטון ישראל לית דין ולית דיין, זה בלתי נסבל.

שיחייב את הריסת "בית יהונתן" יחייב גם הריסת מאות בתים ערביים בכפר-השילוח ובירושלים.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד. יעלה חבר הכנסת עפו אגבאריה, ואחריו, חבר הכנסת אילן גילאון. חבר הכנסת עפו אגבאריה, אני מראש נותן לך חמש דקות, כדי שאני לא אוסיף לך עוד דקה אחר כך. אדוני היושב-ראש,

זה שאני מדבר אחרי חבר הכנסת אלדד זה רק אולי כי אנחנו שנינו רופאים, ובדבר אחד יכולתי להסכים אתו, בעניין מיטות האשפוז. אבל בעניין ההריסה ובעניין הכיבוש אני רוצה להגיד לו שכנראה שהוא חי בעולם אחר, וכאילו אין פה עם פלסטיני כבוש, וכאילו הפלסטינים כבשו, כאילו האדמה הזאת היתה פעם, באיזה שלב, אין בה תושבים, וכאילו יש ואקום בעולם הזה. אז אני רוצה להגיד למכובדי ד"ר אלדד, שאין ואקום בעולם, וכל דבר, וכל מצב שיש שטח או שיש חלל, תמיד מתמלא במשהו, ואף פעם האזור הזה לא היה ריק, לא מאדם, לא רק מהמאה השביעית, אלא גם מלפני 7,000 שנה, ויריחו בת 7,000 שנה. כל העניין של הריסת הבתים, אני מוצא את עצמי, זו לא הפעם הראשונה שאני מדבר על הדבר הזה, וזה מצב שמאוד חורה לי, ואני דיברתי על זה שמדינת ישראל היא אולי אחת המדינות היחידות, וכנראה באמת היחידה שהורסת בתים לאזרחים שלה ולא בונה, ולא נותנת להם את האלטרנטיבה. בזמנו יושב-ראש הכנסת, רובי ריבלין, ביקש אפילו תחקיר על העניין הזה,

אלה היו הממצאים, שאין עוד מדינה שהורסת לתושבים שלה ולא נותנת להם את האלטרנטיבה, ואני מתכוון להריסות שמתבצעות בתוך מדינת ישראל, ולא בשטחים הכבושים. מה שמתרחש בשטחים הכבושים, ובעיקר בירושלים המזרחית, אני חושב שזה דבר, גם כן, שעושה עוול, מס השפתיים של הממשלה הזאת, שאומרת שהיא כאילו מכירה בשתי מדינות לשני עמים.

אם אתם הולכים באמת לעשות שלום, ואומרים את המלה "שלום" כל כך הרבה, אבל בפועל אין כיסוי אפילו למלה הזאת. כשמדברים על זה שיש זכות הפולחן בירושלים המזרחית לכל הדתות, אז אני שואל: כל יהודי יכול לבוא מהיכן שהוא רוצה ולבקר בירושלים, ואפילו להגיע לכותל המערבי להתפלל. האם כל מוסלמי, בתוך פלסטין, בתוך ישראל, או בכל העולם, יכול להגיע לירושלים ולהגיע למקום המקודש בשבילו, שזה כיפת-הסלע?

אין חופש קיום פולחן דתי.

האזור הכבוש, השטחים הכבושים, כולל ירושלים, הם לא שייכים למדינת ישראל, אז אתם באים והורסים שם, ובונים כל כך הרבה שכונות, ואחר כך על איזה משא-ומתן אתם הולכים לדבר עם הפלסטינים, על איזה בתים שכמעט לא נשארו? על איזו אוכלוסייה פלסטינית, מוסלמית, נוצרית, את הנוצרים אתם מגרשים גם, לא רק את המוסלמים, אז גם אותם. אז על איזה שטח ועל איזו ריבונות ועל איזה פולחן דתי אתם הולכים לדבר עם הפלסטינים? לא חושב שבעתיד, אחרי כל התוכנית הזאת של ההריסות, יהיה על מה לדבר עם האנשים האלה. לכן אני חושב שהממשלה לא רק עושה עוול, היא גם עושה עוול לדורות הבאים, שאולי יהיו בהם אנשים שהם קצת יותר, אנשים שרואים את העתיד, גם של מדינת ישראל, כדי לדבר עם הפלסטינים ולתת להם את האפשרות ואת הבסיס לדבר על שלום.

לא יכול שלא לדבר גם על מצוקת האשפוז. אני חושב שהמצב בבתי-החולים הפסיכיאטריים הוא באמת מאוד גרוע. מתוך ניסיוני, וביקרתי בהרבה בתי-חולים, אם אנחנו ניקח גם את המרכז והפריפריה, והאיזון בין המגזר הערבי לבין המגזר היהודי, אני חושב שגם פה הדבר הוא מאוד מאוד בוטה. אם אני רק אזכיר שאין אפילו בית-חולים פסיכיאטרי אחד למגזר הערבי, ואנחנו יודעים שעניין השפה, בטיפול בפסיכיאטריה, כמה הוא דבר עקרוני ונכון, ואם אתה יודע את השפה של המטופל, אתה יודע לטפל בו, אז אפילו דבר כזה לא קיים. יש כמה מיטות אשפוז באחד מבתי-החולים בנצרת, לצערי הרב, בסך הכול 12 מיטות, ומן הדין היה לתת ולעשות את המחלקה הזאת קצת יותר מוכרת, ולהקצות לזה את המשאבים.

תודה לחבר הכנסת עפו אגבאריה. יעלה חבר הכנסת אילן גילאון, ואחריו, חבר הכנסת אורי אורבך. האמת היא שאני אמשיך בשרשרת. לפני היו שני אנשים שיש לי אתם הרבה משותף, הם רופאים ואני חולה. על כן, אתה יכול לתת לי יותר מחמש דקות. לך יש כבר חמש דקות.

תסתכל, איך הגישו שניים אי-אמון בלתי אם נועדו, וכמה שני הנושאים האלה, ד"ר עפו אגבאריה, קשורים אחד בשני. חבר הכנסת עפו אגבאריה, אל תפריע לדובר. הרי זה משום שבחלוקה הפשוטה, אם הייתי צריך לעשות חלוקה בין בני-האדם, הייתי אומר שיש כאלה, מחולקים לזה, שלוקחים "נורמיטן", ויש כאלה שלוקחים "גלוקופאז'". פלסטינים, יהודים, מוסלמים,

יש הורים שהורישו לילדים שלהם כסף, ויש הורים שהורישו לילדים שלהם לחץ דם וסוכרת. יש לנו הרבה כאלה.

אדוני היושב-ראש, בשבוע שעבר יצא לי להיות בשני מקומות שקשורים לשתי הצעות האי-אמון: האחד, בבית-חולים, לא בתור מבקר, אלא בתור חולה, והמקום השני שהייתי בו, הייתי בסיור יחד עם סיעתי בכל אותם מקומות שהוזכרו כאן קודם, בסילואן, בראס-אל-עמוד, בשיח'-ג'ראח, בכל המקומות הללו. שני הנושאים כאחד קשורים לאותו נושא ולאותו עניין, ולו היה פה סגן השר ליצמן, אלי הוא לא היה יכול לבוא עם חשבון ולדבר ולומר לי, שגם בתקופה שלנו הדברים לא היו יותר טובים. הוא לא יכול היה לבוא ולהגיד לי מדוע בתקופה של אולמרט זה היה בסדר ובתקופה של ביבי זה לא בסדר. בתקופה של אולמרט זה לא היה בסדר, ובתקופה של ביבי זה לא היה בסדר, והפלא ופלא, אנחנו מדברים על מדינה שהשפיץ של העניין, הצנטרום של הפיילה שלה, זה הטכנולוגיה של הבריאות שיש לנו. זה מוצר יצוא שלנו. אבל תסתכל מה שקורה, הפלא ופלא, אדוני. ככל שהרפואה שלנו הפרטית הולכת ומתקדמת באותם מקומות, כפי שהיטב תיארה חברת הכנסת יחימוביץ, שיש בהם פואיה מכובד ונותנים לך ארוחת בוקר ועושים לך את שירות הלקוחות הטוב ביותר שיש, כך הרפואה הציבורית הולכת ומידרדרת, וחסרים לנו רופאים ורופאים מרדימים ומיטות. ולפני שאנחנו הולכים ל-OECD ומצטרפים, אני חשבתי שהיום לתת לנו להיות ב- OECDזה משול לנזם זהב באף חזיר, כי לא מספיקה צמיחתו של בנק הפועלים כדי להיכנס ל-OECD, אלא עוד כמה דברים, כמו למשל מיטות אשפוז, כמו למשל נגישות לטכנולוגיות, כמו למשל נושא של הרפואה. לא בכדי אני רוצה לצטט לך, אדוני, יהודי, היום יקר אפילו לי, שאף פעם לא הייתי מחסידיו ואני לא נסמך על תורתו, יהודי רוויזיוניסט

שדיבר על חמשת המ"מים, והמ"ם הראשונה זה היה מרפא. אם היה יושב כאן חבר הכנסת רובי ריבלין, אז הוא בקי מאוד בחמשת המ"מים של ז'בוטינסקי. המרפא הוא המ"ם הראשונה בתוך תפיסת העולם אפילו הרוויזיוניסטית, כלומר מדינת ישראל קמה על הרעיון שמרפא זה אחריות המדינה, האחריות הראשונה של המדינה. אז כמו שאומרים אצלנו: לעזאזל החיים,

וזה כל כך נכון. אנחנו הרבה הרבה שנים בונים את המיתוס הישראלי על נושאים שהם לא מסדר עניינם של כל אזרח ואזרחית הקמים בבוקר במדינת ישראל. כי סדר-יומם של כל אזרח ואזרחית במדינת ישראל מתחיל מה"גלוקופאז'" וה"נורמיטן", מהתרופות שהוא צריך לקחת, מהטכנולוגיות שהוא לא צריך לקבל. ואנחנו נמצאים היום, 61 שנים שמדינת ישראל קיימת בהן, מדינה שקמה לאור חזונם של נביאי ישראל, והיא אור לגויים ופנס לגויים ווינקר לגויים ופרוז'קטור לגויים, וכל התאורה לגויים שאתה רוצה, במציאות,

שמי שאין לו כסף לקנות טכנולוגיה או תרופה, הוא פשוט לא ישרוד,

ואם זה כך, מה צריך את כל הציונות? מה צריך את המדינה?

אם זה מה שהצלחנו לבנות כאן, ולכן העניין קשור. למה הוא קשור נושא בנושא? כי באותו יום שהייתי בסילואן, אתם רוצים להרוס, חבר הכנסת זאב?

אם הייתי גר שם הייתי מת שיהרסו את הבית הזה. אבל לאן האנשים האלה ילכו? חבר הכנסת זאב, לא להפריע.

במקום הזה, מתפתחת דרום-אפריקה של התקופה הקודמת והגרועה שאתה מכיר אותה. וכל זמן שלא רואים בעניין של ההסדר את המחצב העיקרי שיש למדינה הזאת,

גם לא סימני הנפט שאתה רואה אותם,

וטובה של מיטות אשפוז ותרופות לכל דכפין. ואני אומר לך באומץ שאני מעדיף לקנות הרבה פחות מטוסים והרבה יותר מיטות אשפוז וטכנולוגיות. אומר לך את זה בכל האומץ שיכול להיות. ולעזאזל הביטחון, העיקר הבריאות, זה מה שאני יכול להגיד לך. תודה לחבר הכנסת אילן גילאון. יעלה חבר הכנסת אורי אורבך, ואחריו, חברת הכנסת חנין זועבי.

האמת שאני מסכים לרוב דבריו של חבר הכנסת אילן גילאון. OECD לא נגמר רק בעניינים הכלכליים ובבנקים, יש דברים שהם לא פחות חשובים,

ברומו של עולם. בבקשה, חבר הכנסת אורי אורבך.

חברי הכנסת, כשאני שומע את הדיון ומשתתף בדיון על מערכת הבריאות הקורסת, אני נזכר במה שאמר בשביס-זינגר כששאלו אותו על היידיש שהיא גוססת. הוא אומר: היא גוססת כבר כל כך הרבה שנים, ואם היא תמשיך לגסוס ככה אז היא תחיה לנצח. ביידיש זה נשמע הרבה יותר טוב.

אבל מערכת הבריאות, זה נשמע הרבה יותר גרוע, כי מערכת בריאות שקורסת, גם אם היא לא נשכבת לגמרי פשוטת איברים, הקריסה כשלעצמה היא סכנת נפשות, ואני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לומר את הדברים בפה מלא, שבתי-חולים הם מקומות קדושים. אם היה אפשר לצרף את בתי-החולים למועצה לשימור אתרים ולשים שלט "מקום קדוש, נא לשמור על קדושת המקום", היינו מדינה מתוקנת יותר. זה לא במקום, חלילה, מקומות קדושים. או שמתוך 400 המיליון היינו לוקחים 4 מיליונים לטובת נכון. בתי-אבות, דיור מוגן, בתי "גיל הזהב", לא משנה.

ככל שהשם הוא יותר מפואר, הרבה פעמים המקום הוא יותר עלוב. חבר הכנסת אורבך, אפשר לאשפז אנשים במערת המכפלה. אפשר לאשפז אנשים בהרבה מקומות, אבל אני רוצה שאפשר יהיה לאשפז אותם במקומות שהם מיועדים לאשפוז.

חבר הכנסת גילאון, בתי-אבות צריכים להיות אתרים לשימור מורשת. בבתי-אבות יושבים אנשים שהם המורשת של העשורים האחרונים. כל הדברים שאני אומר זה לא במקום דברים אחרים. אני לא מאלה שאומרים: נעזוב הכול, נפסיק את התקציבים ונעזוב את כל הבעיות האחרות ונפעל רק בזה. אבל מבחינת התפיסה שלנו, מבחינת החשיבות, מבחינת המחויבות, בתי-חולים הם מקומות קדושים, ובתי-אבות הם אתרים לשימור מורשת, ואחיות בתי-ספר הן קצינים בקבע, והרופאים שלנו, אנחנו צריכים להתייחס אליהם כמו לטייקונים, באותה חרדת קודש, באותה אהבה, באותה הערצה. והפרמדיקים שלנו הם אנשים שמצילים חיים, גם אם הם לא מהמוסד או מהשב"כ או מצבא הקבע. ומעבדה לפוריות חשובה לפחות כמו בנק. ובנק הדם הוא לא רק בנק, הוא גם ידיד. אלו הדברים שאנחנו צריכים לשמר אותם, כי זאת המחויבות שלנו לאזרחים הצעירים, הילדים, האבות, הזקנים. כולנו מגיעים,

באיזה שלב, למוסדות רפואיים, ומי שלוחם על המוסדות הרפואיים האלה שהם יהיו מכובדים, ראויים, הגונים, קדושים, יהפוך את החברה שלנו לצודקת ולקדושה יותר. גם מי שלוחם על השתלת איברים הוא חייל בצבא ההגנה לבריאות. צבא ההגנה לבריאות, זאת המלחמה שלנו. שם אנחנו צריכים להילחם ללא הבדל דת,

וללא הבדל בריאות. ואם אנחנו נאמר את זה לעצמנו כמחוקקים ולתלמידינו בבתי-הספר ולילדינו ולהורינו, שהמקומות הקדושים הם המקומות שבהם אנחנו דואגים לחיים שלנו ולחיים שלהם, מחננו יהיה קדוש. זה הכי חשוב, הבריאות, זה הכי דחוף, זה הכי טהור, זה הכי קדוש. שם מתנהלת המלחמה שלנו על שימור המורשת, על המקומות הקדושים, לא במקום דברים אחרים אלא בנוסף, כי זו חובתנו

תודה לחבר הכנסת אורי אורבך. תעלה חברת הכנסת חנין זועבי, ואחריה, אחרון הדוברים,

הכנסת יריב לוין. גם לך אני מוסיף מראש דקה. אני לא חושבת שייקח ארבע דקות. אז יש לך חמש דקות.

חברי הכנסת, סוגיית הריסת הבתים והפקעת האדמות במזרח-ירושלים לא עולה רק פה, כי היא גם עלתה שוב בדיון התקופתי של מועצת הביטחון של האו"ם על המצב במזרח התיכון, ושם גם האו"ם ביקר את מדיניות ההריסה של 100 בתים של הפלסטינים במזרח-ירושלים, וגם האו"ם הביע התנגדות להריסת בתים והפקעת קרקעות במזרח-ירושלים. כך שלא רק חברי הכנסת, חלק מחברי הכנסת, חלק זעום מחברי הכנסת, דורשים לדון בסוגיה הזו ומוחים על מדיניות זו. היא עלתה והיא תמשיך לעלות כסוגיה בין-לאומית. ואני כחברת כנסת, כנציגת ציבור, חייבת לדבר, חייבת להפגין וגם חייבת להתנגד לכיבוש. זו חובתי המוסרית, וזו חובתי האנושית. וכך גם צריכה להיות התגובה הבין-לאומית.

והבעת התנגדות לא מספיקות כדי לעצור את הבולדוזר בירושלים, צריכים לדרוש מהקהילה הבין-לאומית ומהאו"ם הפעלת סנקציות. אך העניין הוא שלא מדובר רק בהריסת בתים שנבנו ללא היתר. ישראל לא רוצה רק להרוס את בתיהם של הפלסטינים, היא רוצה לשנות את המבנה, את האופי של מזרח-ירושלים, זו המטרה. מי עושה זאת לאנשים, לבעלי המקום ולמקום עצמו? רק כובש יכול לעשות את זה. רק כובש מרגיש שנוכחותם של ילידי המקום מאיימת עליו.

רק לכובש אין כבוד לאנשים,

להיסטוריה, ולמבנה הטבעי והקונסטרוקטיבי של המקום שעליו הוא משתלט. מדברים על משא-ומתן, ועושים את המשא-ומתן לאקט של בוגדנות בעם הפלסטיני. מי יכול ומי מוכן ומי רשאי לשבת עם מי שהורס ומתנקש ומגרש את העם שלו? כבר למעלה מ-40 שנה שלא הוצא אף היתר בנייה בסילואן. הטיעון של העירייה היה שבהיעדר תוכנית בנייה עירונית לא ניתן לאשר. הוכנה תוכנית בתוך ארבע שנים, והוגשה למשרד הפנים, ובאופן לא מפתיע כמובן הוועדה התנגדה והתוכנית נפסלה. רוצים הרי להפוך את סילואן לפארק לאומי, והעובדה שמצויים שם 88 בתי-אב לא מרתיעה אף אחד. אדוני היושב-ראש, זה לא הסיפור של סילואן בלבד, זה הסיפור של כל מזרח-ירושלים. המשימה שלנו פה, לפחות של חלקנו שמאמינים בזכויות האדם, היא לא רק לדבר, אלא גם לנהל מאבק נגד הכיבוש.

יודעת לכבוש, הפלסטינים מנגד יודעים איך לנהל מאבק למען החיים שלהם, למען הקיום שלהם, למען הזכויות שלהם. הפלסטינים יודעים גם כן לנהל מאבק נגד הכיבוש. תודה לחברת הכנסת חנין זועבי. יעלה אחרון הדוברים, חבר הכנסת יריב לוין. גם לך אני נותן חמש דקות. אם תצטרך יותר, נוסיף לך. אדוני היושב-ראש, לא הבנתי. הדקה שנשארה ממנה, עברה אליו.

כן, אני אנסה. זה אתגר גדול, אבל אני אנסה. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי הכנסת, ראשית, אני מתכוון לאמץ את הנוהג, את הנדיבות הזאת כעניין שבשיטה, אתה יודע. אני חושב שאני הייתי נדיב לכולם היום, לכל אחד הוספתי דקה לפחות.

אבל אני מוכרח לומר, אדוני היושב-ראש, שראשית אני לא כל כך אוהב את המצב הזה שאנחנו מדברים לפני שולחן ממשלה ריק. אני חושב שהדבר הזה, אני חושב שהשר פה.

אני חושב שהדבר הזה, אני אומר את זה, איננו ראוי. אדוני השר סילבן שלום, הוא נמצא פה, הוא רק יושב בצד. ואני מזכיר שאנחנו תיקנו רק עכשיו את תקנון הכנסת באופן,

אבל השר נמצא פה פשוט. כן, כן, בסדר גמור. אני אומר באופן שמחייב נוכחותו של שר במליאה לאורך כל הדיון, ואני חושב שטוב שכך, וחשוב שנקפיד על כך. לגופו של עניין, אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת, ירושלים היא בירת ישראל. אבל לא פחות מכך היא בירתו של העם היהודי. לנו יש עיר קודש אחת, ירושלים. לנו אין שלוש ערים או יותר מזה. אצלנו אין לא מכה ולא מדינה שנמצאות הרבה לפני ירושלים, ואין לנו מקום ועיר אחרת. למה אתה מזכיר אבל איך אני אשכנע אתכם אם לא תיתנו לי לגמור משפט?

עכשיו אני אומר, אדוני היושב-ראש, ירושלים היא לא רק בירתנו, אלא היא בירתנו המאוחדת על כל חלקיה. וכן, אנחנו,

חבר הכנסת בר-און,

אני נמצא פה רק שנה, אז מותר לי עוד להאמין שאולי אני אצליח לשכנע מישהו. אתה יודע, לפחות אנסה לעשות את תפקידי. וירושלים שהיא בירתנו, היא בירתנו המאוחדת. וכדי לשמור על ירושלים מאוחדת, בואו לא נשלה את עצמנו, יש רק דרך אחת, על-ידי כך שיהיה רצף של התיישבות יהודית רחבה בכל חלקי העיר שיחבר אותם בשרשרת חיים בלתי ניתנת לניתוק. זו הדרך, אין אחרת. כך נהגו מאז ראשית ימי הציונות. איפה שיהודים התיישבו שם אנחנו נמצאים, ואיפה שיהודים לא התיישבו, משם היה קל יותר לדחוק את רגלינו. ירושלים מצויה כבר שנים ארוכות במציאות בלתי נסבלת של השתוללות של בנייה בלתי חוקית, והנתונים, רבותי חברי הכנסת, הם נתונים קשים במיוחד דווקא בחלקה המזרחי של העיר. ואנחנו נדרשנו לנושא הזה בפרט בכל מה שקשור לבנייה באזור גן-המלך ובאזור כפר-השילוח. מסתבר שבמתחם שרובו בכלל אמור להיות גן לאומי ארכיאולוגי אסור בבנייה, נבנו עד היום 115 מבנים בלתי חוקיים בתא שטח קטן מאוד. לא רק שנבנו מבנים בלתי חוקיים, אלא לא מעט מהמבנים האלה הם מבנים רבי-קומות ומבנים שמשתרעים על מטרז' בנייה בהיקפים ניכרים מאוד. מתוך 115 המבנים האלה, יש חלוקה מאוד ברורה: יש אחד שנבנה על-ידי יהודים, הוא "בית יהונתן"; 114 מבנים, לא פחות, כולם בנייה בלתי חוקית של אוכלוסייה ערבית. עכשיו אני רוצה לומר לכם, חברות וחברי הכנסת, בפרט מסיעות רע"ם-תע"ל, חד"ש ובל"ד. לו באמת היתה הבנייה תוצאה של מצוקת דיור, אפשר היה לשמוע, אפשר היה להשתכנע, ואפשר היה גם למצוא את הפתרונות כדי לייצר לאנשים את תנאי המגורים. אבל מצוקת הדיור, אם היא בכלל קיימת, היא הרי התירוץ, היא בכלל לא העניין, כפי שאתם מעלים היום את הצעת האי-אמון שלכם לא בגלל החשש שיהרסו לאיזה אזרח את ביתו שנבנה שלא כחוק. אתם מעלים את זה משום שאתם רואים בבנייה הבלתי-חוקית אמצעי, לא מטרה, אמצעי כדי לדחוק את רגלי היהודים מירושלים, אמצעי כדי להשתלט על שטחים, חלקם לא מיועדים לבנייה, חלקם אולי בעתיד ייועדו לבנייה יהודית, לקבוע בהם עובדה בשטח ואז לנסות לייצר את האווירה הבין-לאומית, את ההפגנות, את הלחץ, ולמנוע את הפינוי של המבנים האלה. וכאן אני מוכרח לומר, ראוי שנאמר דברי ברכה ועידוד לראש עיריית ירושלים. נדמה לי שהעירייה באומץ רב פרסמה רק היום, אדוני היושב-ראש, דוח חמור על היעדר אכיפה בתחום הבנייה הבלתי-חוקית, בפרט במזרח העיר. ראש העיר מודה באומץ לב שיש בעיה, מנסה למצוא לה פתרונות, ומוצא את עצמו, כפי שכבר אמרתי כאן פעם, במצב אבסורדי, כאשר הוא עומד ונאבק לא רק על כך שיהיה שלטון חוק, אלא שתהיה אכיפה שוויונית אמיתית של החוק, והוא מוצא את עצמו נאבק דווקא כנגד המערכת המשפטית שלו בתוך העירייה, שמשום מה ממשיכה להתעקש שבית יהודי צריך להרוס ו-114 בתים אחרים אפשר לטפל בהם, אם בכלל, במועד אחר, עתידי. לכן אני אומר: לו היתה הצעה שלכם, הצעת האי-אמון הזאת, הצעה שנשענת על עובדות שאכן הורסים את מה שצריך להרוס, גם אז הייתי אומר דיינו, לפחות זה המצב. אבל אנחנו נמצאים היום, אדוני היושב-ראש, בעיצומו של מאבק שהוא מאבק על דמותה של ירושלים, על עתידה ועל שלטון החוק ביחד. ובמאבק הזה, המאבק המשולב הזה, הדרך היחידה להצליח בו היא על-ידי נקיטת מדיניות אכיפה שוויונית, עיקשת, עקבית שתביא להריסתם ולפינוים של כל המבנים הבלתי-חוקיים, של כל הפלישות לקרקע בירושלים בכלל ובמזרח-ירושלים בפרט.

יותר מזה, נדמה לי שאם כך ייעשה, הדבר הזה יקרין על הבעיה הזאת בכל הארץ. הוא יקרין על הנגב, הוא יקרין על הגליל, ואני חושב שאנחנו מצווים לקיים מדיניות נחושה, מאבק עיקש על הקרקע, כדי שלא נעמיד את הדורות הבאים בפני מציאות שלא יוכלו להתמודד אתה.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת, שדיבר בשם הליכוד, חבר הכנסת יריב לוין. כבוד השר המתאם, האם אדוני רוצה לסכם את הדיון מטעם הממשלה? נשמעו פה דברים חשובים. אדוני היושב-ראש, תודה, חברי חברי הכנסת, ברשותך, אבקש להתייחס בכמה דקות דווקא להצעת האי-האמון של סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל חד"ש בנושא התוכנית להריסת מאות בתים של פלסטינים בירושלים. אני אומר את זה שבוע אחר שבוע, ולא רק פה מעל הדוכן, אדוני היושב-ראש, אלא בהרבה מאוד מקומות שאני מופיע בהם ברחבי הארץ, ואני לא מתכוון לטאטא את האמת מתחת לשטיח: אין ספק שיש פיגור תשתיתי ברבים מהיישובים הערביים ומהשכונות הערביות ברחבי מדינת ישראל, ואני חושב שזה האינטרס המובהק של כל אחת ואחד מאתנו פה בבניין, ושל כל אזרחי מדינת ישראל, שהפיגור הזה יודבק, קודם כול כי כך צריך להיות במדינה שבה יש שוויון זכויות, השוויון הזה צריך להיראות בכל מקום, ומעבר לזה, כאשר אנחנו מסתכלים כאן על חיים משותפים במדינת ישראל, אין שום טעם להמשיך להגיד מי אחראי בעבר, שגוף מסוים, או אזרחים מסוימים היו נאמנים בעבר או לא היו נאמנים בעבר. עם כל הכבוד, הנכד של מישהו שגר בירושלים המזרחית, זה לא מעניינו אם הסבא שלו היה נאמן או לא היה נאמן. הוא צריך שהנושא של הבנייה שם יוסדר, כמו שכל אזרח בכפר אחר או ביישוב אחר במדינת ישראל צריך לקבל את התשתיות, את מערכת החינוך הטובה ביותר. אבל אותי מצער מאוד לראות שבמקום שחברי הכנסת הערבים, יחד עם הממשלה, יעזרו לנו לשים את האצבע במקומות שבהם צריך לעשות את אותן תוכניות נקודתיות ולשדרג במשותף, כדי שגם סדר העדיפויות יהיה מתואם, במקום זה, שבוע אחר שבוע רוב האנרגיות הולכות על כך, לתת גיבוי לאנשים שמפירים את החוק, כאילו יש אפליה באכיפה, שהיא אכיפת יתר כלפי האזרחים הערבים של מדינת ישראל, וכולם פה יודעים שהדברים אינם כך.

אדוני היושב-ראש, אני שוב מבקש לדחות ולהסיר את הצעת האי-אמון מעל סדר-יומה של הכנסת.

תודה רבה. שמעתי שיש תכנון משותף בשכונות בירושלים, לגבי כל אזרחי העיר. רבותי חברי הכנסת, השרים, נא כל אחד יתפוס את מקומו. אני לא רוצה שירוצו פה וחלילה מישהו ימעד. השר יצחק כהן, בבקשה, נא לשבת. נא לשבת, רבותי, כדי שנוכל להתייחס להצעות

לפנינו שתי הצעות אי-אמון. השרים, נא לשבת. לפנינו שתי הצעות אי-אמון. אנחנו נפנה קודם כול להצעת סיעת קדימה להביע אי-אמון בממשלה בנושא: אוזלת ידה של ממשלת נתניהו נוכח הקריסה של מערכת הבריאות בבתי-החולים בישראל. רבותי, נא להצביע. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? הצעת האי-אמון של קדימה.

סיעת קדימה להביע אי-אמון

בעד, 31, נגד, 53, אין נמנעים. אני קובע שהצעת האי-אמון של סיעת קדימה לא נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת האי-אמון של סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל וחד"ש להביע אי-אמון בממשלה בשל התוכנית להריסת מאות בתים של פלסטינים בירושלים. נא להצביע. מי בעד? מי נגד?

הצעת סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל חד"ש להביע אי-אמון בממשלה לא נתקבלה. בעד, 6, נגד, 59, שמונה נמנעים. אני קובע שגם הצעת האי-אמון של סיעות בל"ד רע"ם-תע"ל וחד"ש לא נתקבלה. אדוני ראש הממשלה, חברי השרים, חברי וחברותי חברי הכנסת, היום הובא למנוחת עולמים חבר הכנסת לשעבר, סגן השר לשעבר, הרב מנחם פרוש, שהלך לעולמו אמש בשיבה טובה, והוא בן 94. זה עתה חזרתי מן ההלוויה, שבה השתתפו המוני בית ישראל. הרב מנחם פרוש היה שם דבר. במשך שנות דור הוא היה שם נרדף למאבק בלתי מתפשר על היהדות בטהרתה, בקדושתה. אלו רק מקצת מעלילותיו הענפות של איש יקר זה: הוא היה מ"נקיי הדעת בירושלים", איש ירושלים שורשי בכל רמ"ח איבריו, אדם המסור כולו לצורכי ציבור ועוסק בכך כל ימיו, למן ראשית דרכו בתנועת דגל ירושלים, וכמובן באגודת ישראל, ועד יומו האחרון ממש. היה סגן ראש העיר ירושלים, ממניחי התשתית לחינוך העצמאי החרדי, וכמובן כיהן כחבר בבית זה במשך לא פחות מ-35 שנים, והיה גם סגן שר העבודה והרווחה, אשר תפקד כשר לכל דבר במשרד זה. בתום ימי האבל נרחיב בעשייתו ופועלו באזכרה שנערוך לו, בעזרת השם,

לבנו וממשיך דרכו, חבר הכנסת וסגן השר מאיר פרוש, וליתר בני המשפחה היקרה הזאת, אני שולח מכאן תנחומים בשם כנסת ישראל כולה. שלא תדעו עוד צער, ונסו יגון ואנחה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. נקיים עוד ישיבת אבל מיוחדת לרב מנחם פרוש,

חברי הכנסת, הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 106), קריאה שנייה וקריאה שלישית. יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט יעלה ויבוא כדי להציג הצעת חוק זו ולהצביע עליה. להצעת חוק זו אין הסתייגויות, ולכן נעבור מייד עם תום הקראתה והסברתה מעל דוכן הכנסת להצבעה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, רבותי חברי הכנסת, על דעת ועדת החוקה, חוק ומשפט אני מתכבד להביא לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 106) מתן שוחד לעובד ציבור זר. העבירה של מתן שוחד לעובד ציבור זר הוספה לספר החוקים בתיקון 99 בי"ח בתמוז התשס"ח, שבו נקבע שעבירת מתן שוחד לעובד מדינה זר תהיה עבירה פלילית בישראל. הצעת החוק שאנחנו מבקשים לאשר היום באה לפגוע בשני דברים: האחד, להכניס את הסעיף לגדר העבירות שבהן לא תידרש פליליות כפולה. רוצה לומר, רבותי, כבוד שר התחבורה, חבר הכנסת אמנון כהן, אתם לפני הדוכן. פשוט קשה ביותר, רבותי, השר איתן, חבר הכנסת פלסנר, אתם ממש מתחת לדוכן. בבקשה. רוצה לומר שכאשר אזרח ישראלי ייתן שוחד לעובד מדינה זר במקום שמחוץ לישראל, והגדרת הסעיף והעובדות הנדרשות בו יהיו שונות מהמצב בישראל, אפשר יהיה לדון אותו בישראל, למרות השוני בהגדרות של העבירה. הדבר הזה הוא חשוב, משום שהוא בא למלא את ההוראות של האמנות הבין-לאומיות המתייחסות לשוחד לעובדי מדינה זרים, בין היתר אמנת האו"ם, בין היתר אמנת ה-OECD. התיקון השני הוא הרחבת המושג

אנחנו מבקשים להוסיף ישות מדינית זרה, גם אם היא איננה מדינה, כמו הונג-קונג או דברים כאלה, ונוסף על כך, מכיוון שקיימת גם רשות פלסטינית, הוספנו אותה לא כישות מדינית זרה, אלא באופן מפורש כ"המועצה הפלסטינית", וזה כדי למנוע מתן שוחד גם לעובדי מדינה ברשות הפלסטינית, שעל יושרה והגינותה אין צורך לדבר. לכן אני מבקש לאשר את החוק בקריאה שנייה ובקריאה שלישית.

אני מודה ליושב-ראש הוועדה. רבותי, ראש הממשלה, שרים וחברי הכנסת, נא לשבת. אנחנו עוברים להצבעה, ואנחנו מציגים לקריאה שנייה, הואיל ואין הסתייגויות, את הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 106), כפי שהובאה על-ידי יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. אני מאפשר לו להגיע למקום מושבו ורוצה להודיע לגבי ההצבעה הקודמת. השר גלעד ארדן ביקש להודיע כי הצביע בטעות, אף שהוא מקוזז. הואיל וההפרש היה גדול, אין בכך להעלות או להוריד, אבל אני מבקש מכל החברים המקוזזים להזכיר לעצמם בצורה מדויקת לא להצביע. אני אינני משנה את ההצבעה.

רבותי חברי הכנסת, הצעת חוק העונשין (תיקון 106),

קריאה שנייה. נא להצביע. סעיפים 1 2 נתקבלו. 43 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי ההצעה עברה בקריאה שנייה. אדוני יושב-ראש הוועדה מבקש שנצביע בקריאה שלישית. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית. מי בעד, מי נגד הצעת חוק העונשין (תיקון מס' 106)? נא להצביע. חוק העונשין (תיקון מס' 106),

44 בעד, שלושה נגד, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה שלישית ותיכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. אנחנו עוברים לסעיף הבא: הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 83, הוראת שעה) (תיקון), התש"ע 2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציגה יושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ. להצעה זאת אין הסתייגויות, לכן נצביע מייד עם סיום דבריו של יושב-ראש הוועדה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 83, הוראת שעה) (תיקון), שהיא הצעת חוק ממשלתית. חוק הביטוח הלאומי , התשנ"ה 1995, קובע בפרק י' כי מבוטח בגיל הפרישה, התלוי בעזרת הזולת או הזקוק להשגחה, זכאי לגמלת סיעוד. מידת התלות של הזכאי והצורך בהשגחה נקבעים על-ידי המוסד לביטוח לאומי באמצעות מעריך מקצועי. אף-על-פי שהחלטת המעריך המקצועי היא מכרעת לעניין קביעת הזכאות לגמלת סיעוד, הרי עד לתיקון מס' 83 לחוק הביטוח הלאומי, בשנת 2005, לא נקבע הליך של ערר על החלטת המעריך המקצועי, וכל ערעור על שיעור גמלת הסיעוד שאושר לזכאי הוגש לבית-דין לעבודה. באותו תיקון נקבעה זכות הערר על החלטת המעריך המקצועי לוועדת העררים, וכן נקבע הרכבן של ועדות העררים, ואולם הדבר נקבע כהוראת שעה למשך תקופה של שלוש שנים, וזאת כדי לבחון את השלכת פעולתן של ועדות הערר. בשל בעיות של תקציב וכוח-אדם החלה פעילותן, רבותי השרים, אדוני שר הביטחון, אדוני שר התקשורת. בשל בעיות תקציב וכוח-אדם החלה פעילותן של ועדות העררים הלכה למעשה רק בחודש יולי 2009, ולמעשה פעלו שלושה חודשים בלבד, עד לפקיעת הוראת השעה ביום 28 בספטמבר 2009. כדי לאפשר בחינה מעמיקה של פעילותן של ועדות העררים ושל השפעותיהן על החלטות המעריך המקצועי, מוצע להאריך את תוקפה של הוראת השעה ב-30 חודשים נוספים, מיום 29 בספטמבר 2009, שהוא המועד שבו הסתיים תוקפה של הוראת השעה הקיימת. אני פונה אליכם, חברי הכנסת, לאשר את הצעת החוק, המוגשת ללא הסתייגויות, בקריאה השנייה ובקריאה השלישית, בנוסח שהכינה הוועדה.

תודה ליושב-ראש ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, חבר הכנסת חיים כץ.

רבותי, להצעת חוק זו אין הסתייגויות. אם כן, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 83, הוראת שעה) (תיקון), התש"ע 2010, קריאה שנייה, רבותי, מי בעד? מי נגד?

1 2 נתקבלו. בעד, 31, אין מתנגדים, אין נמנעים. רבותי,

אדוני יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת חיים כץ? נצביע בקריאה שלישית. רבותי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 83, הוראת שעה) (תיקון), התש"ע 2010. קריאה שלישית, מי בעד? מי נגד? חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 83, הוראת שעה) (תיקון),

בעד, 35, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת החוק התקבלה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע 2010. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע 2010. הצעת חוק זו היא הצעת חוק ממשלתית, שמטרתה העיקרית היא להסדיר היבטים שונים בנוגע לתעודות סל ולמוצרי מדדים אחרים. תעודות סל הן מוצר תחליפי ליחידות של קרנות נאמנות, אך כיום החוק מתייחס באופן שונה לשני סוגי המוצרים הללו. בהצעת חוק זו מוצע להשוות את ההסדרה החלה על תעודות סל להסדרה הקיימת לגבי יחידות של קרנות נאמנות. התיקון יביא לביטולו של עיוות שנקבע ברפורמת בכר. לפי ההצעה, ייעוץ השקעות בידי מי שיש לו זיקה למוצרי מדדים ייחשב שיווק השקעות,

הוא יהיה רשאי לשווקם בתנאים הקבועים בחוק בלבד. בכך יוגבר הפיקוח עליו ויימנעו ניגודי עניינים. התיקון השני שנכלל בהצעת החוק הוא ביטול דרישת הביטוח כתנאי למתן רשיון יועץ השקעות ליחיד. כיום תאגיד או יחיד המבקשים רשיון יועץ השקעות נדרשים להעמיד בטוחה בדרך של ביטוח או ערבות בנקאית בסכומים ובתנאים הקבועים בתקנות. בהצעת חוק זו מוצע להתיר את דרישת הביטוח כתנאי מקדמי למתן רשיון לתאגיד, אך לוותר עליה ביחס ליחיד המבקש רשיון יועץ השקעות. הטעם להבחנה הוא שהליך קבלת הרשיון בידי יחידים הוא ארוך וכולל בחינות והתמחות, ומטרת ההצעה לאפשר ליחיד שהשלים את כלל הדרישות לקבל את הרשיון גם בלי שהוא מתכוון לעסוק במקצוע סמוך לאחר קבלת הרשיון, ולפיכך לא דרוש ביטוח עבורו. עריכת הביטוח תידרש רק כאשר בעל הרשיון מבקש לעסוק בפועל במתן ייעוץ השקעות. להצעת חוק זו אין הסתייגויות.

אבקשכם לאשר את הצעת החוק המוגשת בפניכם בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. זה המשך להצעה של תיקון מס' 13. אני מבקש לאשר את הצעת החוק הזאת, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. תודה ליושב-ראש ועדת הכספים. אם כן, רבותי, גם להצעת חוק זו אין הסתייגויות. אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע 2010, הצבעה בקריאה

מי בעד? מי נגד?

סעיפים 1 12 נתקבלו. 28 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, ההצעה עברה בקריאה שנייה. אדוני היושב-ראש, אני אמשיך הצבעה לקריאה שלישית.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית: הצעת חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע 2010, קריאה שלישית, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות (תיקון מס' 14), התש"ע 2010, נתקבל. 27 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

אנחנו ממשיכים בסדר-היום. הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 15),

יציג את ההצעה יושב-ראש ועדת הכספים, הרב משה גפני. אדוני היושב-ראש,

אני חושב שבסך הכול אני נותן לזה לזרום מהר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, רבותי השרים, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה והקריאה השלישית את הצעת חוק הבנקאות (רישוי)

התש"ע 2010. סעיף 24א לחוק הבנקאות קובע מגבלות על החזקות של תאגיד בנקאי בתאגידי החזקה ריאליים, המוגדרים באותו הסעיף. מטרתו של סעיף 24א הינה לצמצם את הריכוזיות ואת ההשפעה של תאגידים בנקאיים במשק. בהצעה זו מוצע לצמצם את המגבלה האמורה ולאפשר החזקה ישירה או עקיפה בידי תאגיד בנקאי של אמצעי שליטה בשיעור של עד 1% ביותר מתאגיד החזקה ריאלי אחד. ההנחה היא שההחזקה בשיעור של פחות מ-1% אינה החזקה שיש בה השפעה של התאגיד הבנקאי על תאגיד ההחזקה הריאלי. עוד מוצע לשנות את ההגדרה של תאגיד החזקה ריאלי שמוגדר, בין השאר, ככזה הפועל במישרין או בעקיפין ביותר משלושה ענפי משק המוגדרים בתוספת, כך שתאגיד ייחשב כפועל בעקיפין בענף משק רק אם הוא מחזיק ב-5% או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה. באופן זה מאפשרים לתאגיד להחזיק החזקות בשיעור נמוך מ-5% מבלי שהדבר ייחשב כפעולה לצורך ההגדרה "תאגיד החזקה ריאלי".

מוצע לקבוע כי תאגיד מבטח ייחשב כפועל בענף הביטוח בלבד אף אם הוא פועל בענפי משק אחרים, זאת כיוון שענף הביטוח הוא ענף המשק המרכזי שבו פועל מבטח. כן נקבעה בהצעה הגבלה שלפיה ניתן להחזיק יותר מ-1% מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח אחד בלבד שהונו עולה על 2 מיליארדי שקלים חדשים. התוצאה של הצעת החוק הינה שתאגיד בנקאי יוכל להחזיק בשיעור של יותר מ-1% הן בתאגיד החזקה ריאלי אחד והן בתאגיד מבטח אחד. בנוסף, נקבע כי נגיד בנק ישראל, באישור שר האוצר וועדת הכספים של הכנסת, יהיה רשאי לשנות את התוספת שבה מפורטים ענפי המשק שבהם פועלים תאגידי החזקה ריאליים וכן את שיעור ההון העצמי של התאגידים האמורים. אחד הטעמים שהוזכרו בוועדה לביצוע שינוי כאמור הוא שינוי בריכוזיות הפעילות הריאלית במשק. יצוין כי במהלך הדיונים ועדת הכספים נתנה דעתה לכך כי התוצאה הישירה והמיידית של הצעת החוק האמורה היא כי בנק לאומי יהיה רשאי להמשיך ולהחזיק בחברת הביטוח "מגדל". אנחנו מציינים את הקטע הזה כדי שתהיה שקיפות בהצעת החוק. זאת אומנם הצעת חוק כוללת, והיא יכולה בעתיד להוות נושא גם לגבי בנקים וחברות אחרים, אבל התוצאה המיידית של הצעת החוק הזאת היא שבנק לאומי יהיה רשאי להחזיק בחברת הביטוח "מגדל".

הוועדה בחנה את הטעמים להצעת החוק, והגיעה למסקנה כי קיימים טעמים כלליים המצדיקים את שינוי החקיקה,

לאור מגבלות אחרות שקיימות על תאגידים בנקאיים, לפי סעיף 27ה לחוק הבנקאות (רישוי) וכן לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני), התשס"ה 2005. להצעה זו הסתייגות לדיבור בלבד. לפיכך אבקשכם לאשר את ההצעה האמורה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית.

תודה ליושב-ראש ועדת הכספים. אם כן, רבותי, להצעת חוק זו היתה הסתייגות דיבור, והיא הוסרה. המציעה, חברת הכנסת שלי יחימוביץ, הורידה את ההסתייגות. אם כן, רבותי, אין הסתייגות לחוק זה בכלל. אנחנו מצביעים בקריאה שנייה על הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 15), התש"ע 2010. קריאה שנייה, מי בעד?

סעיפים 1 2 נתקבלו. 28 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים.

רבותי, אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת גפני, קריאה שלישית? מאשר.

אנחנו עוברים לקריאה שלישית, הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 15), התש"ע 2010. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון מס' 15), התש"ע

27 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת החוק נתקבלה. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. סעיף 7 לסדר-היום: הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון), התש"ע 2010, קריאה שנייה ושלישית.

אדלג על ההצעה. לפי בקשת יושב-ראש ועדת הפנים, אני אעבור לסעיף 8: הצעת חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואירן, התש"ע 2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. תציג את הצעת החוק חברת הכנסת ליה שמטוב.

אין לי בעיה עם זה, להיפך. רבותי, כדי לא לעכב, אני לוקח עלי את העניין. אני עובר להצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע 2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג יושב-ראש ועדת הכספים, הרב משה גפני. אנחנו נחזור להצעות החוק כשיושבי-ראש הוועדות יהיו מוכנים. אדוני היושב-ראש, אני מודה לך על הזריזות.

מה שביקשתי אתה קיימת, להעביר את כל החוקים של ועדת הכספים יחד. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה והשלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע 2010. הצעת החוק שבפניכם קובעת פטור ממס על מלגה שניתנת לסטודנט בתקופת לימודיו במוסד להשכלה גבוהה.

ההצעה באה להעביר את המצב הקיים ולקבוע כי מלגות הניתנות בלא תמורה, אין מקום לחייבן במס. עד שנת 2000 היה זה הדין הנוהג. בשנת 2000 החליטה רשות המסים למסות מלגות שונות בטענה שמתקיימים יחסי עובד-מעביד בין המוסד לבין הלומד בו. על מנת להבהיר את המצב המשפטי, הגישו בכנסת השבע-עשרה חברי הכנסת אלכס מילר, רונית תירוש וכן אורית נוקד, גלעד ארדן, אבישי ברוורמן וסטס מיסז'ניקוב, שמכהנים היום כשרים וכסגני שרים, זאת אומרת, זאת בעצם הצעת חוק פרטית, ממשלתית או פרטית? פרטית. פרטית, חבר הכנסת אפללו. לא ממשלתית. אדוני היושב-ראש.

אתה צודק, וטוב שהערת. אדוני היושב-ראש, אני מקווה שאתה מנמק גם את ההסתייגויות שלך, כי יש לך הסתייגויות עליה.

חבר הכנסת אפללו, מה שהתכוונתי הוא שהשרים וסגני השרים, בכנסת הקודמת הם היו חברי כנסת, ואז הם הגישו את ההצעה הזאת. היום הם שרים וסגני שרים, ועכשיו זאת הצעת חוק של חברת הכנסת רונית תירוש ושל חבר הכנסת אלכס מילר, ולהיפך, היינו צריכים להתמודד קשה מול הממשלה כדי להביא את זה לאישור. של השרים האלה. מול השרים האלה. יפה.

לבקשת ועדת הכספים החילה הכנסת השמונה-עשרה על הצעת החוק דין רציפות.

להעביר את זה בכנסת הקודמת לוועדת הכספים, ולא הצליחו. אז היה יושב-ראש קואליציה חזק, אני מציע לבדוק מי היה יושב-ראש הקואליציה. מה, שוב אני אשם? אני אשם. לא, דווקא יושב-ראש הקואליציה הנוכחי במקרה הזה, לשם שינוי,

נא לא להפריע ליושב-ראש ועדת הכספים. הצעת החוק מגדירה מלגה שתיהנה מהפטור האמור וקובעת כי מלגה הינה מענק, פרס או פטור מתשלום שניתן לסטודנט במישרין או בעקיפין בתקופת לימודיו למימון שכר הלימוד ולצורך קיומו בתקופת לימודיו, והכול בלבד שהסטודנט לא מתחייב לתת שירות כלשהו למוסד בעד המלגה. לפי הצעת החוק, התחייבות של הסטודנט להקדיש את מירב מרצו וזמנו ללימודים או שימוש שהמוסד יעשה במחקרו של הסטודנט לא ייחשבו לתמורה. במקור הצעת החוק לא הגבילה את התקופה לקבלת הפטור. במסגרת הדיונים בוועדה ולבקשת רשות המסים ומשרד האוצר נעתרה הוועדה ונקבע שהפטור יינתן למשך תקופת הלימודים בלבד.

כי לעניין תואר אקדמי שני תקופת הלימודים תהיה של ארבע שנות מס מהיום שהחל הסטודנט את לימודיו, ולגבי תואר שלישי תקופה של שמונה שנות מס מהיום שבו החלו הלימודים. נוסף על כך, במהלך הדיונים בוועדה נמצא כי ראוי להחיל פטור דומה גם על מלגה שניתנת לחוקר בתקופת המחקר שלו במוסד מחקרי או במכון מחקר תורני שזכאי לתמיכה לפי חוק יסודות התקציב, אשר מקדמים ועורכים מחקרים בתחומי הפעילות והלימודים המתקיימים בהם וכן מפרסמים מחקרים. הפטור לחוקרים במוסדות המחקר מוגבל גם הוא לתקופה שלא תעלה על 12 שנים, והוא מוגבל גם בתקרה של 90,000 שקלים. במקביל לתיקון פקודת מס הכנסה, וכדי למנוע מצב, את זה אני דרשתי, חבר הכנסת אפללו, ולכן הוספנו את העניין הזה, כדי למנוע מצב שבו לא ייגבה מס הכנסה, אך ייגבה מס שכר בשל המלגות הללו, ערכה הוועדה תיקון עקיף לחוק מס ערך מוסף שבמסגרתו נקבע פטור ממס על שכר כתוב במפורש בחוק, בגין המלגות שמשלמים מוסדות להשכלה גבוהה או מוסדות מחקריים ומכוני מחקר תורניים לחוקר או לסטודנט. היה בוועדה,

מאבק לא קל עם רשות המסים, אבל אנחנו סברנו שאם אנחנו פוטרים ממס הכנסה את המלגות, המוסד יצטרך לשלם מס שכר, ואז, זה אותו דבר. בדיוק. ולכן אנחנו מכניסים בחוק עצמו, וזה מה שאנחנו מבקשים לאשר, גם את התיקון העקיף הזה. מדובר בהצעת חוק חשובה, שמטרתה לעודד ולקדם את הלימודים הגבוהים ואת המחקר מתוך ראייה שלימודים כאמור וביצוע מחקרים יתרמו רבות לפיתוחה של המדינה, לפיכך אבקשכם לאשר את ההצעה האמורה בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה. תודה ליושב-ראש ועדת, אני רק מבקש, אדוני היושב-ראש, מכיוון שיש לי הסתייגויות, ואני חושב שההסתייגויות נכונות, ומכיוון שבזה לא הצלחתי בוועדה לשכנע את רשות המסים, הודיעה הממשלה שהיא רואה בהצעת החוק שלי הצעת חוק תקציבית, בהסתייגויות.

ומכיוון שאני לא רואה פה 50 חברי כנסת, וגם יושב-ראש הקואליציה מבקש ממני שאני אסיר את זה,

אם לא היו שתי הסיבות יחד לא הייתי מסיר, אבל יש שתי הסיבות יחד, אז אני מסיר.

אם כן, רבותי, תודה ליושב-ראש ועדת הכספים. יש כמה הסתייגויות לחברי הכנסת. חבר הכנסת חיים אורון, איננו. יש לו הסתייגות אחת. חבר הכנסת אורי אריאל, יש לך הסתייגויות. אתה מסיר את ההסתייגויות?

אם כן, מסיר. חבר הכנסת אמנון כהן, אני מבין שאתה מסיר.

רבותי, אין הסתייגויות לחוק.

רבותי, יש הסתייגויות.

אני לא רואה הסתייגות של טלב אלסאנע. אני לא רואה. אדוני הנכבד, אין הסתייגויות לחוק, גם יושב-ראש הוועדה הסיר, גם חבר הכנסת אורי אריאל וחבר הכנסת אמנון כהן. אם כן, רבותי, אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה. אם כן, רבותי, מי בעד? מי נגד? הצבעה בקריאה שנייה, הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע 2010. מי בעד? מי נגד? סעיפים 1 2 נתקבלו. 29 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, אני עובר לקריאה שלישית. רבותי, הצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע 2010. מי בעד? מי נגד? חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 175), התש"ע 2010, נתקבל. 31 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כן, הצעת החוק נתקבלה. אני קורא שוב ליושב-ראש ועדת הכספים. הצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון) כן.

נאפשר לו להודות.

יש לו חלק נכבד, לחבר הכנסת אלכס מילר, סגן יושב-ראש הכנסת, מגיעה לו הרבה תודה על הצעת החוק הזאת. אדוני היושב-ראש, גם רונית רוצה להגיד מלה. אני אאפשר לך, אבל כמה שיותר קצר, כדי שלא נמשוך את, אדוני היושב-ראש,

רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, קודם כול אני כמובן רוצה להודות ליושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת גפני, על כך שקידם במהרה את הצעת החוק החשובה מאוד הזאת. התחלנו בהצעת החוק בכנסת השבע-עשרה. חברי כנסת רבים, שרובם הם כבר שרים היום, גם חבר הכנסת מיסז'ניקוב, חבר הכנסת ארדן, חבר הכנסת אבישי ברוורמן, חברת הכנסת רונית תירוש ואנוכי נשארנו שנינו לקדם את הצעת החוק הזאת. אני שמח שהצלחנו לקדם ולהביא בשורה חשובה מאוד לאקדמיה במדינת ישראל. אני רוצה להודות לצוות הוועדה: לשגית, לטמיר ולכל מי שלקח חלק בקידום הצעת החוק. תודה רבה לחברי הכנסת. תודה לחבר הכנסת אלכס מילר, אחד מיוזמי הצעת החוק. תעלה חברת הכנסת רונית תירוש, שגם היא רוצה לברך. אדוני היושב-ראש, תודה, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אני בהחלט מצטרפת לחברי חבר הכנסת מילר, להצעה הטובה הזאת, שעושה צדק כלפי ציבור הסטודנטים. המליאה והבית הזה ידעו הרבה מאוד דיונים על בריחת מוחות, בעלי השכלה גבוהה, ממדינת ישראל, בגלל מצוקת המשכורות, בגלל מצוקת התקציבים למחקרים ולציוד, והנה בא נושא המלגות, ותודה לאל פתרנו בעיה שנמשכה כבר שנים רבות. אני מאוד מאוד רוצה להודות, לא יכולתי ללחוץ את ידו של חבר הכנסת גפני, יושב-ראש ועדת הכספים,

אבל אני רוצה מעל במה זו להגיד לו את מלוא התודות.

חבר הכנסת גפני, שכבר שנים אנחנו מנסים להעלות,

כמנכ"לית משרד החינוך, ניסיתי לדבר על לבם של חברי כנסת כאן,

להעלות את ההצעה הזאת ולהוביל אותה לידי גמר חקיקה.

ותודות לך ולהסכמות שהתקבלו עם ראשי הסטודנטים וות"ת הגענו למיצוי הנושא, ותבורכו על כך. מדינת ישראל תכיר לכם תודה.

תודה לחברת הכנסת רונית תירוש.

אני קורא ליושב-ראש ועדת הכספים להמשך, הצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון), התש"ע 2010, קריאה שנייה ושלישית. יציג אותה יושב-ראש ועדת הכספים, הרב משה גפני.

השר משולם נהרי, לא קשור להסתדרות הציונית. לא קשור להסתדרות הציונית. רבותי, לא להפריע לדובר. לא קשור. לא קשור. לא קשור. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים.

ביקש ממני בין היתר גם חיים ישראלי, שכולנו מכירים לו טובה, הוא היה ראש לשכת שרי הביטחון לדורותיהם,

דרך אגב,

ובקדנציה הזאת קידמנו אותה. אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, רבותי השרים, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון), התש"ע 2010. הצעת חוק זו מקורה בהצעת חוק פרטית שהוגשה בכנסת השבע-עשרה. הצעת החוק הוגשה, הובלה וקודמה על-ידי חבר הכנסת אבישי ברוורמן, שמכהן כיום כשר. עוד הגישו את ההצעה חברי הכנסת שי חרמש ואלכס מילר. חבר הכנסת מילר, אני עובד היום אצלך. השר משולם נהרי, אני רוצה לציין חברי כנסת נוספים שהיו שותפים לחקיקה הזאת. חברי הכנסת הנוספים הם חבר הכנסת שמואל הלפרט, שהיום איננו חבר הכנסת, חבר הכנסת יורם מרציאנו, שהיום איננו חבר הכנסת, איתן כבל, שהיה בינתיים שר והשם שלו ירד מהעניין, אברהם הירשזון, מיכאל מלכיאור, אורית נוקד, שהיא סגנית שר, ויצחק בן-ישראל. הכנסת השמונה-עשרה, לבקשת ועדת הכספים, החילה על הצעת החוק דין רציפות. מדובר בהצעת חוק חשובה, שמטרתה לחזק ולעגן את הנצחת מורשתו של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל. מה אתה מחייך? כן? חוק דוד בן-גוריון, התשל"ז 1976,

כבר יש חוק דוד בן-גוריון. זה לא דבר חדש, קובע את הדרכים להנצחת זכרו של דוד בן-גוריון ומקים לצורך כך שלושה מוסדות: בית דוד בן-גוריון, המכון למורשת דוד בן-גוריון

המכון למורשת דוד בן-גוריון ישמש לכינוס החומר הקשור באישיותו של דוד בן-גוריון ובתקופתו, וכן לימוד ומחקר של תקומת ישראל בארץ. בהצעת החוק שבפניכם מוצע להוסיף ולקבוע כי המכון ישמש גם לפעולות להנצחת זכרו ומורשתו של דוד בן-גוריון. בסדר. הבנתי מה שהוא, גם אני הבנתי, אף על-פי שלא שמעתי. אמרתי לכם שזה לא קשור להסתדרות הציונית. מה שלא עשית במשך הרבה שנים. זה בכלל לא יפה ששני שרים מש"ס יושבים עכשיו יחד. החוק קבע כי מועצת המכון למורשת דוד בן-גוריון תהיה בת 17 חברים, וביניהם שלושה שימונו על-ידי "יד דוד בן-גוריון", שהינה עמותה פרטית, עד ליום ה' בטבת התשס"א, 31 בדצמבר 2000. כן נקבע כי עד לאותו יום תמנה "יד דוד בן-גוריון" גם שני חברים למינהלת צריף המגורים של המכון. לפי החוק "יד דוד בן-גוריון" תשמש עד סוף שנת 2000 כגוף מייעץ ומסייע לשלושת המוסדות שהוקמו להנצחת זכרו של דוד בן-גוריון. בהצעת החוק שלפניכם, אני מציע בשם ועדת הכספים להאריך את המועדים למינוי חברים על-ידי "יד דוד בן-גוריון", כך שסמכות זו תהיה עד ליום ט"ז בטבת התשפ"א, 31 בדצמבר 2020. כן מוצע לקבוע כי "יד בן-גוריון" תשוב ותשמש כגוף המייעץ ומסייע למוסדות מיום תחילתו של חוק זה ואילך, ללא הגבלת זמן. סעיף 19 לחוק דוד בן-גוריון קובע כי הבעלות על החומר שהניח אחריו דוד בן-גוריון וזכות היוצרים בו מוקנות לחברה להפצת משנתו של דוד בן-גוריון למשך 20 שנה. 20 השנה הללו הסתיימו בשנת 1996. לפי החוק, מאותו מועד הבעלות וזכות היוצרים מועברות למדינה. מה שאנחנו מציעים בהצעת החוק,

היות שאתה מתעניין מאוד בחוק הזה, הוא שזכות היוצרים תעבור על-פי הצעת החוק למדינה, והמדינה תהיה הבעלים של הנושאים הללו. בהצעת החוק מוצע לקבוע במפורש כי הזכויות בחומר האמור אכן יוקנו למדינה, אולם הטיפול השוטף מטעם המדינה ייעשה בידי המכון למורשת דוד בן-גוריון.

מה שאנחנו מציעים בהצעת החוק זה מה שהציעו חברי הכנסת שהציעו את הצעת החוק, ואנחנו הגענו לכמה פשרות עם הממשלה. לפי ההצעה הזאת, החומר יועבר לידי המדינה, וזה ינוהל מטעם המדינה על-ידי המכון האמור. להצעה זו אין הסתייגויות. לפיכך אבקשכם לאשר את ההצעה האמורה בקריאה השנייה והשלישית. אדוני היושב-ראש, אני לא מתכוון היום,

להביא חוקים נוספים של ועדת הכספים. אני מבקש רק לאשר את זה.

תודה ליושב-ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני. אם כן, רבותי, גם להצעת חוק זו אין הסתייגויות.

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שנייה, הצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון), התש"ע 2010. מי בעד? מי נגד? קריאה שנייה, רבותי. סעיפים 1 5 נתקבלו. 24 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אדוני יושב-ראש ועדת הכספים, אני עובר לקריאה שלישית.

רבותי, קריאה שלישית, הצעת חוק דוד בן-גוריון (תיקון), התש"ע 2010. הצבעה, רבותי. מי בעד? מי נגד? חוק דוד בן-גוריון (תיקון), התש"ע 2010,

24 בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת החוק נתקבלה. אדוני היושב-ראש, בהצעת החוק של דוד בן-גוריון יש יותר חברים חרדים מאשר חברים ממפלגת העבודה. זה ימות המשיח. אנחנו חוזרים לסעיף 7 בסדר-היום: הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון), התש"ע 2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אזולאי. רגע, הצעת החוק שלנו, עם כל הכבוד. אדוני, אני הולך לפי סדר-היום. דילגת. לא דילגתי. ההיפך, חזרתי. מכיוון שהצעת החוק הזאת עדיין לא היתה מוכנה, עברנו כדי לא לעכב את סדר-היום.

יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה, חבר הכנסת דוד אזולאי. בבקשה. אדוני היושב-ראש, שרים נכבדים, עמיתי חברי הכנסת, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ולקריאה שלישית את הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון), התש"ע 2010, שיזמה הממשלה. בשנת 2008 חוקקה הכנסת את החוק להגנה על עדים, התשס"ח 2008, שהניח את התשתית להקמתה של רשות להגנה על עדים בישראל. הצורך בהקמת הרשות עלה עקב תופעה רחבת היקף של איומים על עדים. תופעה זו נובעת בחלקה מהתרחבותו של הפשע המאורגן בישראל. השלכותיה ניכרות היטב במערכות אכיפת החוק השונות, והיא מקשה על העמדתם של עבריינים לדין ומיצוי ההליכים הפליליים נגדם. במהלך השנה האחרונה החלה הרשות בהכשרת מאבטחים ובהיערכות לקראת קליטת העדים המוגנים הראשונים. כחלק מההיערכות סברו אנשי הרשות כי לא די בסמכויות שניתנו למאבטחים לשם מילוי תפקידם, וכי יש צורך בארבע סמכויות נוספות, שאפרט להלן. הסמכות ראשונה היא הסמכות לעצור אדם ולהביאו לתחנת משטרה אם הדבר דרוש לשם אבטחתו של עד מוגן או מניעת פגיעה בתוכנית ההגנה. המשך החקירה בתחנת המשטרה או המשך המעצר, אם יש בכך צורך, יהיה בידי השוטרים, בהתאם להוראות חוק המעצרים. יש לציין כי מאבטחי הרשות יונחו ויעדיפו להימנע מהשימוש בסמכות המעצר, שכן פעילותם מוסווית בדרך כלל, ושימוש בסמכות עלול לחשוף אותם. סמכות שנייה היא הסמכות להחזיק עד מוגן שהוא אסיר או עצור מחוץ לבית-הסוהר או בית-המעצר, משום שבמקרים מסוימים עלול להתעורר חשש לחייו של העד בין כותלי בית-הסוהר, וייתכן שיהיה צורך בהעברתו למקום אחר. לעניין זה החליטה הוועדה להטיל כמה סייגים: ראשית, נקבע כי ההחלטה על כך תהיה בידי מנהל הרשות בהתייעצות עם נציב בתי-הסוהר או סגנו.

נקבע כי עד מוגן המוחזק במשמורת הרשות יוחזק בתנאים הולמים, שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו, ויהיה זכאי לזכויות שלהן זכאי לפי כל דין כל אסיר או עצור, לפי העניין, אלא אם כן יש בכך כדי לפגוע בעד או בתוכנית ההגנה. לדוגמה, תחול חובה על הרשות לספק לעד המוגן טיפול רפואי, שלוש ארוחות ביום ואוכל כשר.

אם האסיר זכאי להליכה יומית באוויר הפתוח, ובהיותו עד מוגן יציאה מדירת המסתור עלולה לסכן אותו, יהיה אפשר למנוע זאת ממנו. ואם חובה כי בבית-מעצר ישהה רופא 24 שעות ביממה, ברור כי חובה זו לא תחול על דירת המסתור של העד המוגן, אך התכלית תתקיים, היינו הרשות תדאג כי גישה לרופא תהיה 24 שעות ביממה. בנוסף, נקבע כי עד מוגן המוחזק במשמורת הרשות, או שמאבטחי הרשות מלווים אותו ממקום למקום, יראו אותו כמי שמוחזק במשמורת חוקית לכל דבר ועניין. סמכות שלישית שניתנה למאבטחי הרשות היא הסמכות לעצור עד מוגן שהוא אסיר או עצור, אם יש יסוד סביר לחשש שהעד יימלט ממשמורת חוקית. סמכות רביעית היא סמכות כניסה לחצרים שאינם מבנה פרטי סגור, לשם ביצוע פעולות בדיקה, סריקה, אבטחה ומניעה, הדרושות לשם ליווי עד מוגן או אבטחת מקום הימצאו של עד מוגן. השהייה בחצרים תהיה לזמן קצר ככל האפשר. עוד נקבע כי לעניין חובת ההזדהות של מאבטח המפעיל את סמכותו, יוכל המאבטח להזדהות בכינויו הרשמי ולא בשמו האמיתי. כך ניתן יהיה להבטיח כי ניתן יהיה לייחס את השימוש בסמכות למאבטח מסוים, מבלי לחשוף את זהותו בציבור. אדוני היושב-ראש, לבסוף נקבע כי כל הסמכויות שניתנו למאבטחים, הן לפי החוק בנוסחו דהיום והן הסמכויות המוצעות, ניתן יהיה להפעילן לא רק לשם אבטחת עד מוגן, כפי שקובע החוק כיום, אלא גם לשם מניעת פגיעה בתוכנית ההגנה. להצעת החוק הזאת הוגשו הסתייגויות. אבקש מחברי הכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה ליושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה.

רבותי, המסתייגים להצעת חוק זו הורידו את ההסתייגות. אם כן, אין הסתייגויות להצעת חוק זו. נעבור מייד להצבעה בקריאה שנייה.

הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון), התש"ע 2010, קריאה שנייה, מי בעד, מי נגד?

3 נתקבלו. 29 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אדוני יושב-ראש הוועדה, לעבור לקריאה שלישית?

אנחנו עוברים להצבעה בקריאה שלישית על הצעת חוק להגנה על עדים (תיקון), התש"ע 2010. מי בעד? מי נגד? אדוני היושב-ראש, החוק של נסים. תאמין לי, לא צריך להזכיר לי. הוא הבולט ביותר פה, נסים. חוק להגנה על

30 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אם כן, רבותי, הצעת החוק נתקבלה. אנחנו עוברים להצעת חוק לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואירן, התש"ע 2010, קריאה שנייה וקריאה שלישית. תציג את הצעת החוק יושבת-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, חברת הכנסת ליה שמטוב. בבקשה, יושבת-ראש הוועדה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות גאה להביא בפניכם היום חוק אשר במהותו בא לעשות, לפני הכול, צדק היסטורי עם חלק גדול מאזרחי מדינת ישראל היהודים, מי שעלו ארצה ממדינות ערב ומאירן ומהווים היום, יחד עם צאצאיהם, כ-50% מתושבי מדינת ישראל. מדובר בחוק קצר מאוד, אבל עם משמעות היסטורית. מדינת ישראל מכניסה לראשונה לספר החוקים את ההכרה בעובדות ההיסטוריות שעומדות מאחורי עלייתם ארצה של בני ארצות ערב ואירן.

טענות כאילו מדובר בחוק שבא לטרפד את תהליך השלום, ואני רוצה לשלול טענה זו על הסף. אין קשר בין עניינם של הפליטים היהודים לפליטים הפלסטינים. אתחיל בהסבר על סעיפי החוק, שהם פשוטים מאוד. מטרתו של החוק לשמור על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואירן במסגרת ניהול משא-ומתן לשלום במזרח התיכון. מדינת ישראל מתחייבת כי במסגרת ניהול משא-ומתן,

לא תשכח את בניה ותכלול במסגרת הדיונים את סוגיית הפיצוי של הפליטים היהודים. הפליטים, לפי הצעת החוק, הם מי שעלו ארצה לפני או אחרי קום המדינה והם אזרחי ישראל. מדובר באנשים שהיו תושבים באחת מהמדינות כאמור ועזבו אותה, בין היתר בגלל שרדפו אותם בשל יהדותם והם היו חסרי הגנה מפני רדיפה. תנאי נוסף לקבלת פיצוי לפי החוק הזה הוא שאנשים אלה השאירו בארץ מוצאם רכוש הכולל מיטלטלין, כספים, זכויות שהיו בבעלותם, וכן רכוש שהיה בבעלות הקהילה. הצעת החוק הסמיכה את הממשלה להרחיב את ההגדרה של הרכוש בצו, אך לא לצמצם אותה. כמו כן, החליטה הוועדה שהממונה על ביצוע חוק זה הוא ראש הממשלה, מאחר שמדובר בסוגיה לאומית ומדינית ממדרגה ראשונה. הנוסח המונח לפניכם הוא תוצאה של פשרה, לאחר התנגדות ממשלתית מכיוונים שונים. הוועדה נדהמה לגלות כי יש פרק שלם בהיסטוריה היהודית שאנו לא מכירים, שילדינו אינם לומדים בבתי-הספר או במסגרת שירותם הצבאי. בעקבות ההתיישבות היהודית בארץ-ישראל במחצית הראשונה של המאה ה-20 ובעקבות הקמת מדינת ישראל, יהודים במדינות אלה סבלו מהפרה בוטה של זכויות אדם בסיסיות, לרבות גירוש בכוח ונישול מרכוש אישי וקהילתי. יום לאחר החלטת האו"ם מיום 29 בנובמבר 1947 פתחו הממשלות הערביות ברדיפת היהודים וגזלת רכושם. זאת, עוד לפני שהוכרז על הקמת מדינת ישראל. יהודים רבים נרצחו, נחטפו או סבלו אלימות ואיומים. בשנים שקדמו להקמת מדינת ישראל חיו בארצות ערב כ-856,000 יהודים. כתוצאה מהסכסוך הערבי-ישראלי, כ-600,000 יהודים ממדינות ערב והאסלאם עלו לישראל כפליטים. יתר היהודים נאלצו להגר כפליטים לאירופה ולצפון ולדרום אמריקה. אין איש שיכול לחלוק היום על העובדה כי אחרי אלפי שנים של התיישבות השאירו יהודים אלה מאחוריהם רכוש רב, אישי וקהילתי, אדמות, בתים, מבני קהילה כמו בתי-קברות, בתי-חולים, בתי-ספר, מבני תעשייה שהיו בבעלות יהודית ואף כסף ותכשיטים שלא הורשו להוציא משם, וכמובן זכויות כמו פנסיה שצברו לאורך השנים. כל אלה נותרו מאחור. כיום, כמעט לא נותר זכר לאותן מאות קהילות יהודיות.

יציאתם של יהודים אלה תואמות לחלוטין את האמנה בדבר מעמדם של פליטים של האו"ם. הנציב העליון של נציבות האו"ם לפליטים התייחס בשתי הזדמנויות ב-1957 וב-1967, וקבע כי יהודים אלה פליטים שעל האו"ם להגן עליהם. עשיית צדק עם היהודים האלה הוכחשה ונשללה מהם במשך שנים רבות. גילינו עוד בוועדה כי הקונגרס האמריקני החליט, באפריל 2008, שיש להכיר בפליטים היהודים כפליטים לפי אמנת האו"ם ולפצות אותם על אובדן רכושם. ההחלטה מזכירה במפורש את ארצות המפרץ הפרסי, צפון אפריקה והמזרח התיכון. חשוב לציין גם שממשלות ישראל קיבלו לאורך השנים, החל מ-1969 ועד 2005, החלטות ממשלה לגבי טיפול בנושא, אך לצערנו ההחלטות האלה לא בוצעו לאורך השנים. זאת על אף עבודתם המסורה והיסודית של הארגונים השונים המייצגים את יוצאי ארצות ערב ואירן, הפועלים בישראל ומחוצה לה. החוק המונח בפניכם הוא קצר מאוד ועקרוני: ממשלת ישראל לוקחת על עצמה להעלות את הסוגיה של הפליטים היהודיים יוצאי ארצות ערב ואירן, לקבל פיצוי על הרכוש שהשאירו מאחור, כחלק ממשא-ומתן לשלום. הכנסת משאירה לממשלה את שיקול הדעת באיזה שלב לעשות זאת, ומול איזה מדינות לעשות

זה מפריע לדוברת. אני ממש מבקש: תפזרו את ההפגנה. אני מבקשת מחברי הכנסת לתמוך בהצעת החוק החשובה. בהזדמנות זו אני רוצה להודות, קודם כול ליוזם הצעת החוק, חבר הכנסת נסים זאב, לארגונים שיושבים פה, למנהלת הוועדה דנה גורדון, למזכירות, ציפי ודולי, ולעוזרים שלי,

אנה וטליה.

תודה ליושבת-ראש ועדת העלייה, הקליטה והתפוצות, חברת הכנסת ליה שמטוב. אם כן, רבותי, להצעת חוק זו יש מספר הסתייגויות. על-פי הסדר שנעשה עם המסתייגים, קבוצת רע"ם-תע"ל, לכם יש רשות דיבור, חבר כנסת טלב אלסאנע, לך יש רשות דיבור לפי הזמן שהוקצב לכם: 30 דקות. אם הוא ירצה, הוא יכול לקצר את הזמן. זה הכול תלוי בו. רבותי, זה סיעתי, לפי שמות. הזמן שהוקצב להם, לכל המסתייגים: 30 דקות. יכולים לנצל חמש דקות, עשר דקות ופחות מזה, או עד חצי שעה. אדוני היושב-ראש,

כל הזמן סברתי שהיהודים, כאשר היו בחו"ל, הם היו בגלות. לכן גם יש את המשרד של העלייה והקליטה. ולכן השאלה הנשאלת: מתי בעצם היו פליטים, האם כאשר היו בחו"ל או כאשר חזרו למדינת ישראל? האם כאשר היו שם, או כאשר הם כאן? ומה הסיבה, זאת אומרת, לשובם? האם הם חוזרים למדינת ישראל בתור, יהודים, כפי שטוענים, חוזרים אל המולדת, והאם אדם שחוזר למולדת שלו הוא פליט? האם מדינת ישראל היא מחנה פליטים גדול, ומה הפתרון, אם זו ההגדרה? מה שמקומם בכל הנושא הזה, רבותי, הוא השכתוב של ההיסטוריה וסילוף העובדות. אנחנו מדברים על הצעת חוק שמדברת אך ורק על המזרח התיכון ורק על מדינות ערב, כאשר היסטורית, ואין התייחסות ליהודים שהגיעו מאירופה, כאשר אנחנו יודעים שדווקא שם הם נרדפו. בספרד נרדפו. הגלות החלה לא בגלל הפלסטינים, אלא על-ידי הרומים. לפני כמה ימים היה ברלוסקוני כאן, וחיבקו אותו בחום, באהבה. הידיד הכי גדול. הוא דווקא מייצג את חורבן בית שני. אם צריכים לתבוע, אז אולי צריך לתבוע אותו. הוא אחראי לסבל היהודים במשך 2,000 שנה. הוא האחראי לגלות של היהודים, והוא הידיד הגדול ביותר של היהודים, ולא מתייחסים בכלל.

איטלקי, אלה הנכדים שלהם, זה ההמשך. ולכן אפשר להגן עליהם, אם רוצים. הרי הכול עניין של תפיסת, האידיאולוגיה מתיישרת על-פי האינטרסים. ולא שמעתי שאומרים,

בגרמניה, לא אומרים בצרפת, לא אומרים בזמן ממשלת וישי, לא אומרים בתקופת האמנציפציה,

רק במדינות ערב, כאשר אנחנו יודעים היטב שדווקא בתקופת השלטון המוסלמי, זה שלטון תור הזהב של היהדות. המקום שבו היו מקומות היהודים מוגנים, היהודים בעצמם מוגנים, הפריחה התרבותית והדתית של היהודים, בשלטונם של הערבים והמוסלמים. ובאים להגיד שדווקא שם נרדפו ונטבחו, וכל מיני שקרים כאלה? אפשר לבוא ולהגיד: אנחנו רוצים ליצור איזושהי סוגיה פוליטית, כדי להגיד כנגד סוגיית הפליטים הפלסטינים, יש פליטים יהודים, וכנגד הדרישה של מדינות ערב יש דרישה של מדינת ישראל. זו המצאה, צריך להגיד את זה.

תשאלו את היהודים שעלו ממרוקו או מעירק, יגידו לכם שאם צריך לתבוע, לא צריך לתבוע את מרוקו,

חבר הכנסת נסים זאב. צריך לתבוע את התנועה הציונית. היא אשר גרמה, מה עשו כאשר עליתם? היו המעברות, ריססו אתכם ב-DDT. מה עם ילדי תימן? אולי הם אחראים, והם אשר גרמו להגירה ההמונית, הבלתי-מוצדקת, של היהודים מהמולדת שלהם, מהמדינות שלהם, בעירק, בתימן, בתוניסיה, בלוב. אלמלא הפעילות של התנועה הציונית, הכול היה, ממשיכים לחיות, שכנים, מערכת יחסים מצוינת. אני שמעתי איך היו בימי רמדאן, בשכנות טובה, ומשתתפים בחגים,

כי זו האמת. בגלל זה הם כל הזמן מדברים על איך אפשר לחזור לג'רבה, לסדר טיול מאורגן, להגיע לשם. בגלל שטוב שם, בגלל שנהנו שם. אלמלא האשליה "תבוא לכאן" וכאשר הגיעו, הרבה ירדו. והרבה, אם היה ברצונם, לא היו מגיעים. ואחרים הלכו לצרפת, לא הגיעו לכאן. טלב אלסאנע, אני חייב להגיד לך משהו.

חבר הכנסת איתן, אמרת שאני צוחק.

ידידי, 2,000 שנה לא הגיעו.

אבל המפגש, חבר הכנסת מיקי איתן, המפגש הזה, הוא שיצר את הבעיה של הפליטים.

המפגש הזה, העלייה הזו, היא יצרה בעיית פליטים אחת ויחידה במזרח התיכון, והבעיה האחת והיחידה היא הפליטים הפלסטינים. שאלתי אותך איך אתה ואיך אני היינו נפגשים פה בכנסת אם הם לא היו עולים הנה?

אבל באיזה הקשר זה היה? בהקשר היסטורי. זה בדיוק המושג: הרצחת וירשת. באו לכאן, גירשו פלסטינים, יצרו את בעיית הפליטים הפלסטינים,

אנחנו הפליטים. אנחנו גירשנו אתכם, אנחנו הרסנו את הכפרים שלכם, אתם עכשיו במחנות הפליטים בסוריה, בירדן, ואתם הפליטים,

אתם לא קיימים, אנחנו הפליטים.

אבל הם יכלו לשקם, כמו שאנחנו שיקמנו את עצמנו. מי יכול לשקם?

בגלות? בגלות? עלו אלפים בגלל מצוקה, ועלו אלפים בגלל ציונות ואידיאלים. אבל כשבאו הנה, באו כפליטים, בסופו של דבר. ושוקמו. למה לא משקמים את הפליטים הפלסטינים?

מי ישקם אותם?

מי ישקם אותם? מי אחראי על שיקומם? אתה אומר: באו לכאן, היהודים, למדינת ישראל, והמדינה שיקמה אותם. זו המדינה שלהם, שיקמה אותם.

אז אתה רוצה שירדן תשקם אותם? למה ירדן, ובאיזו מידה ירדן אחראית להם? הרי ירדן לא היתה אחראית, ירדן אין לה אחריות, מי שאחראי למצוקה ול"נכבה" של הפלסטינים,

מי שאחראי ל"נכבה" של הפלסטינים זו התנועה הציונית. מי שאחראי למחנות הפליטים בירדן או בסוריה זו התנועה הציונית. מי שאחראי לזה שהיהודים עזבו את הבתים שלהם בירדן,

בתוניסיה,

במרוקו ובתימן זה התנועה הציונית, שהביאה אותם לכאן, ואלמלא זה הם יכלו להמשיך לגור ולחיות, והסכסוך הערבי-הישראלי בוודאי יצר מתחים.

לבוא הביתה למדינה שלהם. אם הם באו לבית,

אז למה הם פליטים? אבל למה הם פליטים? למה להגדיר אותם בתור פליטים? אתה יודע מה? כמו שעכשיו מישהו יגיד לך שהפלסטינים ביהודה ושומרון, הם אשמים בכל דבר ובכל עניין, שישבו בשקט. אתה, מה אתה אומר להם? אתה אומר להם, לא, גם הם רוצים את המדינה שלהם. גם הם רצו את המדינה שלהם. למה אסור להם?

פלסטיני שחוזר למולדת שלו הוא לא פליט.

אבל היהודים שחזרו ממרוקו לכאן,

אז למה הם פליטים? למה הם פליטים? הרי יש הגדרה של פליטים על-פי האמנה הבין-לאומית של האו"ם, למה הם פליטים? אין כאן, או שהם חזרו כי זאת המולדת שלהם, בתוך עלייה. גיס חמישי, אתה יכול להפסיק להתפרע, מופרע אחד. כל הזמן אתה: גיס, אתה יכול לקשקש כל הזמן. חבר הכנסת אורי אריאל. העובדות האלה, אי-אפשר להפריך אותן, והמציאות הזאת, אי-אפשר להתעלם ממנה. אומנם נגרם להם סבל, אבל הסבל, מי שגרם לו, לא אותן מדינות, וצריך להכיר בעובדות. לא יכול להיות שהיום, אני שואל אתכם,

כאשר יש הסכם שלום עם מצרים, למה לא הועלתה הסוגיה הזאת? הרי יש יוצאי מצרים, לא אמרו למצרים: רבותי, אנחנו לא רוצים, עד שמעלים את הסוגיה הזאת. עם ירדן היה הסכם שלום, הרי הרבה מהעולים, חבר הכנסת נסים זאב,

באו ממרוקו. אתה רוצה להגיד מחר, אנחנו לא נכונן יחסי שלום עם מרוקו כל עוד היא לא מוכנה לשלם פיצוי, נניח? הרי אי-אפשר לנהל משא-ומתן, אתה לא הולך לנהל משא-ומתן עם מרוקו. באים ומעלים את הבעיה עם אנשים שהם לא צד לבעיה. הפלסטינים הם לא צד לבעיית היהודים. מה, אתה רוצה כסף, אתה רוצה פיצוי, אז אני רוצה לשכנע שתוותר. תקשיב לי. יש לי פתרון מצוין, והפתרון הטוב הוא הפתרון של הפליטים בכל העולם. מי שחש את זה, הוא יכול לחזור למקום שממנו הוא הגיע. המרוקאים יכולים לחזור למרוקו, התוניסאים לתוניס, כמו שהפלסטינים יחזרו לפלסטין, זה הפתרון. לא יכול להיות שימשיכו ויעלו את הסוגיה הזאת, כאשר אתם יודעים היטב שלחוק הזה אין שום משמעות, ומי שמקפח את יוצאי מדינות ערב או צפון-אפריקה אלו ממשלות ישראל. הרי, חבר הכנסת יצחק כהן, סגן השר, מה אמר ביאליק? תגיד לי, מה אמר ביאליק? ביאליק אמר שהוא שונא את הערבים בגלל שהם מזכירים לו את הספרדים. הבעיה שלכם לא עם מדינות ערב, הבעיה שלכם עם האשכנזים. הבעיה שלכם עם אלה שמקפחים אתכם זה שנים. הבעיה עם אלה שלא מתייחסים אליכם, לא רואים אתכם. יש כאלה שלא מוכנים היום, אחרי 60 שנה, לקבל אתכם בבתי-ספר, מידת ההתייחסות לתרבות של המזרח התיכון,

ממדינות שבאתם. אתם מתביישים לשמוע שירה מזרחית. אתם מתנכרים לשורשים שלכם, בגלל כל הניסיון לרצות את האדונים, האשכנזים, להתרחק מכל דבר שמראה ומזכיר לכם את השורשים שלכם, את המוצא התרבותי, מאיפה באתם, פשוט מאוד טיפחו אצלכם רגשי נחיתות. תראה איך אתה לבוש. אתה לבוש כמו בדואי?

תקשיב לי.

בתור אשכנזי, אתה מתגונן עכשיו, כי אני אומר את העובדות. חבר הכנסת טלב אלסאנע. אדוני השר. תקשיב לי. הם יודעים ערבית, או יודעים מרוקאית. אבל מה פתאום? יגיד שהוא יודע? אסור, בפני האשכנזים, הם יעשו ממנו צחוק. ולכן, סילבן שלום, אני אוהב אותך, אני אגיד לך: אין סיכוי שתהיה ראש הממשלה, אף-על-פי שאתה הכי מתאים, אתה מצוין, כי אתה ממוצא תוניסאי. המוצא שלך, זה הבעיה. הבעיה כאן היא ההתייחסות של האשכנזים, זה שקיפחו אתכם במרוצת השנים.

הנתונים של השכר, האבטלה, העוני, זה מקרי? זה לא מקרי לחלוטין. מידת ההתייחסות במערכת החינוך, במערכת התרבות, באמנות, בכל המישורים, אתם מקופחים. לא מקפחים אתכם אותן מדינות, אלא מקפחים אתכם כי יצאתם מאותן מדינות, כי המוצא שלכם מאותן מדינות, בגלל זה אתם מקופחים. לכן יש לכם כעס על השורשים שלכם, על ההיסטוריה שלכם. אבל הטיפול הוא לא בהצעת חוק, זה טיפול אולי פסיכולוגי, אולי איזשהו טיפול אחר. הצעת החוק הזאת לא תפתור את הבעיה. מה זאת אומרת שאתם מחייבים הצעת חוק שמחייבת את ממשלת ישראל,

הרי כדי לחייב את מרוקו לשלם פיצוי, צריך החוק שם, הפרלמנט של מרוקו יחייב את ממשלת מרוקו.

נגיד שלא תנהל משא-ומתן,

ניהול משא-ומתן זה טובה שממשלת ישראל עושה? השלום זה טובה? זה אינטרס שלך ושלי לעשות שלום, לקדם שלום. ואז אנחנו נמנע, חבר הכנסת סילבן שלום, אתה באמת מאמין שזה שלא יתנהל משא-ומתן לקידום שלום אלא אם משלמים פיצוי, זה הגיוני? זה למנוע את השלום שיש בו רווחה וחיים בגלל בצע כסף, או בגלל הרצון להרוויח פיצוי, אם ובמידה, ולמה המרוקנים ישלמו, הרי אין להם עניין בשלום באזור הזה, הם לא צד למשא-ומתן כאן. החוק הזה חסר היגיון, חסר תכלית, אין לו משמעות, אלא כדי להגיד, לרצות אנשים ארגוניים, שלבי לבי עליהם, כל הזמן הם נאבקים, אבל הישועה,

לא בהצעת החוק, כאן, בממשלת ישראל, בגישה שלה, במדיניות שלה, לכל התרבות של צפון-אפריקה, לכל התרבות של יוצאי צפון-אפריקה,

לבוא ולהגיד להם, לא ננהל משא-ומתן, עם מי?

חבר הכנסת טלב, תן לי, מותר לך לחזור.

אם היושב-ראש יאשר. יש לו שלוש הסתייגויות עכשיו, ואחר כך עוד שלוש הסתייגויות. אם היושב-ראש יאשר, אין לי בעיה. אם לא יאשר, אני משלים את הזמן שעומד לרשותי. בסדר, יש לך ה-17 דקות. אני מרשה. תקשיב, אני מאמין ליושב-ראש. אני עוצר, בסדר גמור.

תודה גם ליושב-ראש. תודה רבה לטלב אלסאנע על כך שנתן לי את הזמן, כי אני פספסתי בחצי דקה לעלות לפניך. היתה לי שיחה עם סגן שר האוצר. אני מאוד מקווה שאתה לא מתנגד לשלום בכלל, ושלום צריך להיות מבוסס על צדק, הרי זה מה שאנחנו שומעים מכם השכם והערב, ששלום חייב להיות מבוסס על צדק.

עשיית צדק, כפי שאתה קורא לה, חבר הכנסת טלב אלסאנע, היא עשיית צדק עם הפלסטינים. על זה דיברת כל הזמן, ועל זה אתה מדבר, וחוזר ואומר, ששלום צריך להיות שלום צודק. עכשיו, כשאנחנו מדברים על עשיית צדק, עשיית צדק זה דבר רחב, זה לא עשיית צדק רק בצד אחד, אלא יש גם אנשים רבים בצד השני, אנשים שנאלצו לעזוב את רכושם, שנאלצו לברוח, לא כי הם פתחו במלחמה. לא כי הם ניסו להרוג את האנשים שהם גרו בתוכם. הם נסו על נפשם כי רצו להרוג אותם, זה ההבדל, לכן אין בכלל מצב של השוואה בין הדברים. אתה דיברת על ג'רבה. אני, כמו שאתה יודע והזכרת, הרי מוצאי מתוניס. ביקרתי בג'רבה, ביקרתי בתוניס, ביקור היסטורי של שר חוץ ישראלי. לצערי הרב, השר הראשון והאחרון מאז בתוניס, אבל זה היה טיסה ישירה עם דגל ישראל, ואני מקווה שיהיו עוד רבים אחר כך. אבל זה לא אומר דבר. מה שזה אומר זה שהיום יש פתיחות, ורצון לקבל אותם כתיירים. אבל אנחנו, כשעזבנו, אמרנו שאנחנו נוסעים לטיול בצרפת, לא אמרנו שאנחנו עוזבים. כי אם היינו אומרים שאנחנו עוזבים, היו בעיות. מאחר שאמרנו שאנחנו עוזבים לטיול, לא יכולנו למכור את הנכסים שלנו, לא יכולנו למכור את הרכוש שלנו, לא יכולנו גם לקחת אותו אתנו, כי אז זה היה ברור שאתה עוזב את המקום. זה לא רק אנחנו, יש דוגמאות של מאות אלפי אנשים שנאלצו להיות בדיוק באותו מצב. הרי יש כאלה, גם, שעברו ביום אחד, הטיסו במבצע "עזרא ונחמיה", במבצע "מרבד הקסמים" "עזרא ונחמיה" זה מעירק, "מרבד הקסמים" מתימן וממקומות אחרים.

כשמדברים על עשיית צדק, האם אתה מצפה שכאשר נהיה בהסכם שלום כולל במזרח התיכון, עם כל העולם הערבי, לא נעשה צדק גם עם אלה שהיו קורבן, בשל העובדה שהם יהודים, הם לא אמרו שום דבר. הם לא דיברו נגד הערבים, הם לא דיברו נגד המדינה שהם גרים בה,

רק בשל היותם יהודים. לכן אני חושב שבעניין הזה אתה היית צריך להיות הראשון שאומר: אני דורש צדק לכול. אני דורש צדק, ושלום צודק פירושו גם להכיר בכך שהיו יהודים רבים שנאלצו לעזוב את ארצם, דרך אגב, זה עזר מאוד למדינת ישראל. אה, זו הנקודה. הציונות הביאה אתכם, לא גירשו אתכם. תן לי רגע. הביאה אתכם. שמו פצצות בעירק. הציונות חוגגת את הרס יהדות בבל. אתם שמחים על הרס הקהילות היהודיות, למה אתה מתרגז? למה אתה מתרגז? תודה. אתה מדבר על צדק? מה עם הפליטים? שכולם יחזרו לארץ שהם באו, חבר הכנסת זחאלקה, שמעו אותך,

חבר הכנסת אורי אורבך, לא משם. יש לך כיסא. האם זה אומר שאני אחזיר אותך לערב-הסעודית, זחאלקה?

הרי אתה באת מערב-הסעודית, מאיפה באת לפה? אז בוא נפסיק. אם אתה רוצה שאני אחזיר אותך לערב-הסעודית, אז אני אחזיר אותך לערב-הסעודית. הרי אתם הגעתם לפה מערב-הסעודית. מאיפה הגעתם? הייתם פה? לא הייתם פה. חבר הכנסת אילטוב, שב בבקשה.

לא בעמידה. אל תדבר כשאתה עומד. פליט הוא זה שלא יכול לחזור. אבל למה זה מרגיז אותך? למה אתה לא מדבר מלה אחת על הפליטים הפלסטינים שהגיעו, מי שיכול לחזור הוא לא פליט. אתם קראתם להם עולים חדשים, לא פליטים. כל מי שנמצא כאן הוא פליט או עולה חדש? הוא מדבר על צדק, חבר הכנסת טלב אלסאנע, היית פה, יש לך עוד 17 דקות, תרשום מה שאתה צריך להגיד, אוקיי? חבר הכנסת זחאלקה. אבל למה אתה מתרגז על משהו שאתה היית אמור לחבק בשתי ידיים? אם היתה לך קצת חשיבה מחוץ לקופסה, לא מייד להתנגד לכל דבר, היית מחבק את הרעיון בשתי ידיים.

שנייה אחת. אבל אתה לא. אתה היית צריך לבוא ולהגיד: אני מדבר על שלום צודק ואני חושב שהם נפגעו.

ספק שיהודי מדינות ערב נפגעו? אין ספק. על-ידי הציונות שהביאה אותם בכוח לפה, והם נפגעו מהציונות שהביאה אותם. תקשיב עד הסוף. חבר הכנסת זחאלקה, שמענו, תודה.

פצצות היו בתוניס? לא היו פצצות בתוניס. מי שהפציץ זה הנאצים, זה כן. וזה הדבר השני שאני אדבר עליו. אבל אם עושים כבר תיקון לעוול הזה, צריך גם להגיע לסיום ותיקון העוול כלפי ניצולי השואה מתוניס ומלוב, שהם היחידים שלא מקבלים, למה, והפרעות בעירק בשכונת עבאס?

אני רוצה להגיד לך, שצריך לחבק את החוק הזה, ואני מצפה שאתה תצביע בעד, לא נגד, שטלב אלסאנע יצביע בעד,

שיבוא ויגיד: אנשים נפגעו, אנחנו צריכים לעזור להם. אתה סתם מדבר, חבר הכנסת טלב אלסאנע, הגענו להבנה שאתה מדבר תיכף,

אתה מוותר על זכות הדיבור?

אז תשב בשקט. תמתין לתור שלך. אני מקבל את הכדור שאתה שלחת ואני אומר עם תוספת קטנה, קבלת החלטת האו"ם 194, שתיהן ביחד. 194. אבל, זחאלקה, אני הולך אתך צעד אחד נוסף. אני כנסת ישראל. מי שמעלה את 194 זה הפלסטינים במשא-ומתן.

אני אמור להעלות את 194? נראה לך נורמלי? הרי הצד השני שאתו אני אנהל משא-ומתן, הוא יעלה את 194. אז מה אתה רוצה,

כנראה ששכחת שאתה ישראלי.

הכנסת תחליט שהיא מכבדת את החוק הבין-לאומי ואת החלטות האו"ם, בבקשה, אבל אתה לא רוצה. זחאלקה, מי שיעלה, ואין ספק שהוא כבר העלה בעבר את 194, היה הצד הפלסטיני. צא מהקופסה. אתה בקופסה סגורה אטומה.

מדובר בהצעת חוק מצוינת.

נסים זאב בעצם. למה אני קורא לך זאב נסים? יש לנו מישהו בליכוד שהוא הפוך, זאב נסים. ההצעה שלך היא הצעה מעולה, אתה זכאי לברכת יישר כוח, או כמו שאנחנו אומרים, חזק וברוך. מי שבירך. מי שבירך מגיע לך. אני חושב שההצעה הזאת היא הצעה שעושה צדק היסטורי עם מאות אלפי אנשים שהגיעו ממדינות ערב וראו בעיניים כלות איך הרכוש שלהם נלקח על-ידי אחרים. כשאני ביקרתי שם והלכתי לראות מה המקום שממנו הגעתי, הם פחדו שאני כבר בא לקחת להם את הרכוש, המשפחות שנמצאות שם.

כשמדברים על צדק היסטורי הרי העולם יהיה זה שיתגייס, העולם הוא זה שיצטרך למצוא את הקרנות המתאימות כדי לתת את התשובות המתאימות, ואני מאמין שממשלת ישראל מהיום תעמוד על כך בצורה ברורה. הקרנות הבין-לאומיות ימצאו את הסכומים המתאימים כדי לפצות את יהודי ערב, ואני בטוח שהדבר הזה יעשה צדק היסטורי עם אותן מאות אלפי משפחות. הייתי רוצה רק להוסיף במשפט אחד. לפני כחודש ימים, ביום השואה הבין-לאומי, העליתי בישיבת הממשלה וגם בישיבת הכנסת את הצורך לתקן את העוול ההיסטורי שנגרם לניצולי השואה יוצאי תוניס ויוצאי לוב, ואני מאוד מקווה שגם הנושא הזה, שהיום הועבר לטיפולו של השר יולי אדלשטיין, ימצא גם הוא את מקומו וגם הדבר הזה יבוא לידי ביטוי בהחלטה שתאפשר גם להם לקבל את מה שמגיע לכל ניצול שואה באשר הוא, ולא משנה מה מוצאו. אני רוצה להודות לך, להודות לכנסת, ואני מבקש מכולם לתמוך בהצעה הזאת פה-אחד, כדי להראות את התמיכה של כנסת ישראל בהצעת חוק כה חשובה.

תודה לסגן ראש הממשלה. אני מזמין את חבר הכנסת טלב אלסאנע. עד שהגעתי להיות משנה, אתה מוריד אותי? אז אני מתנצל כפליים ואני חוזר: אני מודה למשנה לראש הממשלה, חבר הכנסת סילבן שלום, ואני מאחל לך הצלחה בהמשך גם. אדוני היושב-ראש, אני רוצה לומר לשר סילבן שלום שאני באמת תומך במועמדות שלו להיות ראש ממשלה. אני מאמין שלאור הרקע שלו ולאור היכולות שלו, הוא יכול לקדם את השלום. אבל זה שהוא לא יהיה, זה לא בגלל שאני או הרבה כמוני לא רוצים, אלא בגלל שיש התנגדות בתוך הליכוד, בתוך המפלגות, כאשר החלוקה הזו קיימת, של יוצאי מדינות ערב. השר סילבן שלום דיבר על צדק, ואני מסכים אתו. אני מסכים שצריך לעשות צדק. אבל צדק לא ניתן לחלוקה,

יש בעיה שנקראת בעיית הפליטים. אפשר לפתור את כל בעיית הפליטים. כל אחד שמגיע לו, כל אחד שנשללה ממנו הזכות, צריך להעניק לו את הזכות הזאת. אי-אפשר להיות צודק בצד אחד ולדאוג לשוויון ולדרוש צדק, ובצד שני לדגול בקיפוח ורדיפה.

מאמין בזה שזה צדק? אני רוצה צדק לכל מקופח, אני רוצה צדק קודם כול למקופחים ביותר. לפחות אלה בתוך מדינת ישראל, הם מקבלים את הזכויות שלהם, הם נמצאים במדינה שלהם. אבל הפליטים האמיתיים שסובלים במחנות הפליטים, אלה הפליטים הפלסטינים. אז בואו נעשה פתרון כולל, פתרון של בעיית הפליטים במזרח התיכון, יהודים וערבים, יהודים ופלסטינים. לפתור את הבעיה, זה הצדק האמיתי, זה צדק היסטורי. לא צדק סלקטיבי, צדק סלקטיבי על-פי הרצון שלנו, על-פי הנוחיות שלנו, על-פי הבחירה שלנו. צדק אחד מוחלט, ופותרים את הבעיה. אפשר לבוא ולהגיד, הרי אנחנו יודעים שיש ההגדרה של מה זה פליטים על-פי הכרזת האו"ם, לגבי פליטים. מי שעונה על ההגדרה הזו, חבר הכנסת שאמה, אני עזרתי לך בנשיאות היום שהדיון המהיר שלך

לכן אני סבור שצריך לדגול בצדק מוחלט לגבי בעיית הפליטים, כאשר אני רוצה לעשות הבחנה ברורה וחד-משמעית. הפליטים הפלסטינים גורשו בניגוד לרצונם, הם לא הוצאו בטיול מאורגן. היהודים עלו מתוך בחירה ומתוך רצון. לגבי הפליטים יש הבעיה, למה? היה

כן, היה שלמה הלל בעירק, גברתי רונית תירוש. היה שלמה הלל, תקראי מה שהוא כתב, בעירק, בתי-קולנוע בעירק, מה שהוא עשה שם. אתה יודע מה זה "פרהוד"? אנסו אותם ורצחו אותם. את יודעת, אני בדקתי. היהודים שעלו מעירק הם האוכלוסייה הכי חזקה, אפילו בתוך ישראל, ורמת האינטליגנציה שלהם, ההשכלה הכי גבוהה.

שבידע שלהם והבקיאות בשפה הערבית, אין אף אחד כמעט, בודדים במדינת ישראל, ערבים במדינת ישראל, יכולים להתחרות בבקיאות שלהם בשפה הערבית.

והם היו בחברת חשמל ובכל המוסדות וניתנה להם הזדמנות גם בגלל הכישורים שלהם. לדעתי, להגיד שהם היו מקופחים? אני יודע שיש החלטות במדינות ערב, שאומרים ליהודים: תחזרו ותקבלו את האזרחות ותמשיכו לחיות באותן מדינות. אני יודע שבמרוקו היועץ של המלך הוא יהודי, שר התיירות הוא יהודי ושר האוצר הוא יהודי. עד הקמת המדינה, בהקמת המדינה היחס השתנה בצורה קיצונית. נכון, הקמת המדינה גרמה לשינוי ביחס. אז מי אשם בזה? התנועה הציונית, והסכסוך שנוצר כאן, והמתחים. התנועה הציונית,

השר סילבן שלום אמר לחבר הכנסת ג'מאל זחאלקה: תחזור לסעודיה, תחזור למאיפה שבאת. ואני רוצה לומר לכם, היסטורית, כאשר אברהם אבינו הגיע לאזור הזה, הרי הוא קנה את מערת המכפלה ממישהו. הרי הוא לא יכול לקנות מעצמו. והמישהו הזה, שמכר לו בחברון, זה היה פלסטיני. כאשר משה רבנו רצה להגיע לכאן והוא לא נכנס, ויהושע בן נון נלחם, נגד מי נלחם? נגד רוחות רפאים? נגד אנשים הם הפלסטינים. לכן, לא להגיד שעשו, הגיעו. כל הזמן חיו כאן הערבים. כל הזמן חיו כאן פלסטינים. ולכן, אי-אפשר להגיד: אתמול באו, והיום באו. כל הזמן היו כאן, וגם היהודים כל הזמן היו כאן. היסטורית, מאיפה שאני קראתי,

בפלסטין, תמיד היו יהודים, ותמיד היו פלסטינים. תמיד היו יהודים, ותמיד היו ערבים, והם חיו בצורה מצוינת. אנחנו לא נגד פיצויים,

הפלסטינים לא רוצים פיצוי. הם רוצים זכות שיבה, זכות לפתור את הבעיה, שתהיה להם מדינה משלהם, וזכות שיבה משלהם, כמו שיש חוק השבות הישראלי, ולפתור להם את הבעיה, שיהיה פתרון כולל, גם לפלסטינים וגם ליהודים.

חבר הכנסת שטרית, חבר הכנסת שטרית,

מי הכנענים?

הפלסטינים זה מישמעאל. הכנענים מהפלסטינים. תקרא, תלמד היסטוריה, והיבוסים זה הפלסטינים. זה היסטורי. לפני 5,000 שנה גם הם היו כאן. ולכן, העניין הוא, יהושע בן נון, איך? נגד מי הוא נלחם? לא נגד דוד רותם, נגד פלסטינים שהיו כאן. ולמה לא הצליחו להיכנס? כי היו אנשים שהתנגדו. מי האנשים? זה התושבים הפלסטינים שהיו כאן. סליחה? רחב היתה פלסטינית? אני יודע שרות המואבייה היתה פלסטינית. מהצאצאים שלה היה דוד המלך, שהוא יצא ככה, גם הוא מצאצאים פלסטינים. אמא שלו היתה פלסטינית, על-פי ההגדרה מיהו יהודי, מיהו פלסטיני. הוא היה ג'ינג'י, הוא לא היה יכול להיות פלסטיני.

אז אני רוצה להגיד לך, דוד רותם, שהשר דיבר על הסכם שלום כולל במזרח התיכון. השר סילבן שלום דיבר על הסכם שלום כולל במזרח התיכון. מי מונע הסכם שלום כולל במזרח התיכון? מי מונע צדק במזרח התיכון? מי מונע לפתור את הסכסוכים במזרח התיכון?

מי מונע לפתור את בעיית הפליטים במזרח התיכון?

מי מונע שתהיה כאן מערכת יחסים מצוינת?

לא צריך ללמוד ממה שהתרחש באירופה? היו שתי מלחמות, מיליונים נהרגו, והיום מפילים גבולות, מבטלים את הגבולות, עושים דרכון משותף, עושים מטבע משותף. הרי מערכת היחסים

הערבים והיהודים, בין ישראל למדינות הערביות, מבחינה היסטורית, מבחינה דתית, היא הרבה יותר חזקה ממערכת היחסים בין המדינות באירופה. למה צריך לחזור על טעויות של העבר? למה צריך לא ללמוד מטעויות של מדינות אחרות, ולא לחשוב, ואני חושב שמי שמונע שלום,

מערכת יחסים מצוינת, שאנשים שיושבים כאן, גם הם לא יהיו מקופחים, יקבלו מלוא הזכויות כאן. ולכן, אני אגיד לך, האמונה משותפת,

אברהם אבינו משותף, מאמינים באל אחד, היסטוריה משותפת, עמים שמיים, יש הרבה משותף. יש סכסוך, שהוא סכסוך פוליטי, ואפשר לפתור אותו. אבל צריך קצת רצון, צריך קצת הבנה. לא יכול להיות שמה שאתה שונא, אתה מקבל אותו לאחר.

סגן השר יצחק כהן, תגיד לי, בבקשה, סגן השר יצחק כהן, אני לא אדבר על ביאליק, אני אגיד לך, אם העם היהודי, מדינת ישראל נתונה לכיבוש, כיבוש, לא יודע, של מדינה אחרת, אתם, היהודים כאן, מחלקים פרחים לכובש? על-פי ההיסטוריה של העם היהודי, הם לא היו מורדים ונלחמים נגד כובשים? הכיבוש דבר שנוא. כל עם שנתון תחת כיבוש נלחם נגד הכובש. וגם הבעיה כאן באזור שלנו, הבעיה נקראת כיבוש. צריך לסיים אותו, ואז יש יוזמה. אם רוצים שלום כולל, אותך כבשו? את הבדואים כבשו? מה זה? הוא שואל אם אותך כבשו.

פשוט מאוד אתה כנראה, אני יכול להבין את הבורות שממנה אתה מדבר. אתה יודע שיש כיבוש במזרח התיכון או אין כיבוש? מה מעמד ישראל בגדה המערבית? מה מעמד ישראל בעזה? מה מעמד ישראל במזרח-ירושלים? ולכן, אנחנו מדברים, הבעיה הזאת יצרה את הבעיה של הפליטים הפלסטינים. אותך כבשו? סליחה? לצערי, בעזה אין לנו מעמד. למה אין מעמד? מישהו יכול להכניס תרופות לילדים חולים בעזה ללא אישור ישראלי? ממצרים. הציפורים לא יכולות לעוף בשמי עזה, הדגים לא יכולים להיכנס לחופי עזה ללא אישור ישראלי. המצרים הם אחים שלכם, תביאו

נראה אתכם. ולכן, זה שהפכתם את עזה לגטו, מחנה ריכוז גדול של שנת 2010,

חבר הכנסת דוד רותם, תודה. זה לא אומר שאזרחי עזה הפכו להיות בני חורין, עצמאים, חופשיים. הרי הם לא יכולים להיכנס או לצאת ללא אישור של קצין הצבא הישראלי במחסום ארז. תגיד ישר "מחנה השמדה" חבר הכנסת אורי אורבך, יש כללים לקריאת ביניים. קודם כול,

הם לא יכולים להיכנס או לצאת. אפילו תרופות, אפילו קמח אי-אפשר להכניס שם ללא אישור ישראלי. לדבר על עצמאות, לדבר על חירות, ובגדה מה המצב? מה המעמד של הגדה? אין כיבוש בגדה? אין כיבוש בגדה?

אין כיבוש בגדה? ולכן, בתפיסה הזאת, שאתה רואה שהשליטה שלך באחר זה שחרור, כאן נעוצה הבעיה. זה מקור הבעיה. אתה לא חש מה שמרגיש הפלסטיני, הילד הפלסטיני. באיזו זכות אתה מנשל אותו מהזכות לחיות בעצמאות או בחירות? מי נתן לך את הזכות הזאת? למה לא לתת לו את השאיפה לחיות כמוך? כמו הילדים שלך? לתת לו את ההזדמנות לחיות. אתה אומר לדכא אותו, לכבוש אותו, לנשל אותו מהכול, ואז ישתחווה לכובש? אין דבר כזה. עד 67' חבר הכנסת דוד רותם, תן לו לסיים את הזמן שיש לו.

עד 48' מדינת ישראל לא היתה קיימת.

עד 48' לא היתה מדינה, אז מה? לדבר על היסטוריה.

או לספח את הגדה, רצועת-עזה ומזרח-ירושלים למדינת ישראל, ואז בין הים לנהר תהיה מדינה אחת. המדינה הזאת תגשים את השאיפות הלאומיות של שני העמים, גם הפלסטיני וגם הישראלי, ותהיה מדינה דו-לאומית, שכל אחד יש לו זכות הצבעה לפרלמנט. זו אפשרות סיפוח ומדינה אחת,

זו אפשרות אחת. אפשרות שנייה, שתי מדינות, שמדינה אחת מגשימה את זכותם ואת שאיפותיהם הלאומיות של הפלסטינים, מדינה משלהם, וגם מדינת ישראל. יש עוד אפשרויות, כן, חבר הכנסת, תודה. יש עוד אפשרויות. מה האפשרויות? כן, מה האפשרויות האחרות? אתה נותן לו על חשבון הזמן שלך? מה האפשרויות האחרות? חבר הכנסת דנון. האפשרות השלישית, חבר הכנסת דנון, היא להמשיך במלחמה, בהקזת דם הדדית. ובמקום לתת לחיות, ולתת לאחרים לחיות,

ולזרוע מוות באזור,

לכל דבר המחיר שלו. למלחמה יש המחיר שלה, ולשלום יש המחיר שלו. אתם לא רוצים לשלם את המחיר של השלום, אפילו שהמשמעות שלו היא שפורצים גבולות, מפילים חומות, והמזרח התיכון הופך להיות מזרח תיכון אחר, שאתה יכול לצאת מכאן לדמשק, ולטייל, ולהגיע לדובאי לא כדי לחסל מישהו שם, אלא כדי לבקר שם, או לחיות על חרב ולהמשיך להילחם ולהקיז את הדם של האחר. אלה שתי האפשרויות שקיימות. מבורך, חבר הכנסת דני דנון, אל תהיו מומחים, לא הדובר,

לחיסולים. אנחנו בכנסת כרגע, אז אל תהיה מומחה.

הרי אתה יודע, אין חיסול, מוות, שהוא מבורך.

אלא שהתפיסה הזו שמקדשת את המוות היא בעיה בתפיסה היהודית.

הבעיות,

זו בעיה אמיתית בתפיסה היהודית.

כן, אתם מקדשים את המוות, זה חלק מהתפיסה שלכם. מה היה במצדה? שם מקדשים את הדבר הזה, שמישהו הרג את ילדיו והתאבד. זה דבר קדוש, להרוג ילדים, לחסל משפחה ולקדש. מהללים דבר כזה. זה לקדש מוות. מה זאת אומרת? שר החינוך מכניס,

שר החינוך מכניס לתוך מערכת החינוך את אלה שהוצאו לתלייה או נתלו או כל מיני, ומכניס כדוגמה במערכת החינוך. אתה משווה את המתאבדים במצדה למתאבדים שעולים לאוטובוסים והורגים ילדים? אין שום הבדל. שם לכל אחד יש האידיאולוגיה שלו, שם כל אחד חושב שהוא צדק בדרכו. איזו השוואה, אבל הבעיה שאתם מקדשים. חבר הכנסת טלב אלסאנע, אם אתה מדבר אליו, הוא יענה לך. הרי מי שכתב את ההיסטוריה של היהודים, יוסף בן מתתיהו, אילו היה הורג את עצמו, לא היה מי שיכתוב את ההיסטוריה. הוא נחשב כבוגד בעיני היהודים, מי שכתב את ההיסטוריה שלהם. ומי שמקדש כל הזמן את התופעות האלה, שמשון הגיבור, הוא אמר "תמות נפשי עם פלשתים",

הוא התאבד, הרג גם פלסטינים אתו, ומקדשים אותו. זה לקדש את המוות במקום לקדש את החיים. אפשר להגיד שגם הפלסטינים, אומרים לו: או שאתה נשאר בבית שלך, הורגים אותך, או שאתה יוצא והורגים אותך. לכן אני אומר, הגיע הזמן לקדש את החיים, הגיע הזמן לקדש את השלום, הגיע הזמן לחשוב

לא חלק ממנה, ולראות שאנחנו חלק מהבעיה, שאנחנו צריכים להיות חלק מהפתרון, אבל לא פתרון סלקטיבי ולא צדק סלקטיבי, אלא צדק שכולל, שמבוסס על עקרונות אוניברסליים, כל מי שמקופח, כל מי שיש לו זכויות, אתה הגעת ממרוקו, יש לך רכוש,

מגיע לך, תקבל. פלסטיני שנאלץ לעזוב את הבית שלו, ליהודים מגיע לחזור אחרי אלפיים שנה, לו לא מגיע לחזור אחרי 60 שנה?

אלפיים שנה מותר. היום מתנחלים בשיח'-ג'ראח. באיזו זכות אומרים שלפני כך וכך היו פה יהודים? אבל לפני כמה שנים היו פלסטינים. למה הזכויות ההיסטוריות של היהודים הן קדושות והזכויות האחרות של העמים האחרים הן בטלות? למה חוסר הצדק הזה? למה כפל המוסר הזה?

זה גורם לכך שאנשים לא מוכנים לקבל את הצביעות, לא מוכנים לקבל את כפל המוסר.

כאשר אתה מדבר, שאנחנו עושים צדק לכולם, וכאשר השר סילבן שלום עלה והתחיל לדבר על צדק אני קיבלתי את זה, אבל לא צדק סלקטיבי, לא צדק חלקי, לא צדק לפי האינטרסים שלי, אלא צדק מוחלט. אי-אפשר להגיע לצדק מוחלט, צדק כולל, שיעניק גם לצד היהודי וגם לפלסטיני ולפתור את הבעיה. הפתרון: א.

יהודים שרוצים לחזור למדינות ערב, שיחזרו, כל אחד יחזור לאיפה שבא,

מי שרוצה, יקבל פיצוי. כל אחד שיש לו נכסים, לקבל אותם, ג. לקבל את ההגדרה של האו"ם לגבי מה זה פליט,

השלום הוא הפתרון. בואו נפעל יחד לקדם את השלום. בואו נפעל יחד לסיים את השליטה בעם אחר. בואו נפעל יחד לסיים את הכיבוש בעם אחר כך שכולם יחיו ברווחה באזור הזה. כך נתרום גם לילדים, לא רק לעצמנו, גם לילדים שלנו בעתיד, שיחיו במציאות יותר טובה.

תודה לחבר הכנסת טלב אלסאנע. הסתייגות לחבר הכנסת נסים זאב, חמש דקות.

טלב אלסאנע דיבר חצי שעה. אני רוצה לדבר עשר דקות, לפחות קצת להשיב לו.

כל דקה שלך, חמש דקות. זכור ושמור בדיבור אחד, נאמר. אם אני יכול לעשות את זה, בבקשה. הצעת החוק, אדוני היושב-ראש, באה לעשות צדק היסטורי עם הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב אשר הגיעו לישראל לפני ואחרי קום המדינה בעקבות רדיפות, השפלות, רצח וחטיפה של קרוביהם, עיקול כל נכסיהם על-ידי השלטונות של מדינות ערב כולל אירן, אשר הוציאו בהם את זעמם ונקמתם על הכרזת המדינה והתנגדותם לתוכנית החלוקה שנתקבלה על-ידי האו"ם. אסור לנו לשכוח את מה שעברו אותם יהודים. אדוני היושב-ראש, אנחנו קרובים לפרשת זכור, זכור את אשר עשה לך עמלק. עמלק זה ראשי תיבות: עירק, מצרים,

הקומוניסטים. כולם יחד חברו יחדיו. העוול הכי גדול זה שאנחנו מתעלמים מסבלם ומכאבם, וטלב אלסאנע, אתה אמרת לי שתבוא לאודיטוריום בשבוע שעבר ותתרשם. אם אתה היית מגיע לשם, אני מבטיח לך שאתה היית גם מזיל דמעה, אני מכיר את הלב הטוב שלך. חבל שלא היית שם. אתה מדבר מחוסר ידיעה. באל"ף, זה כלול בכול. בלמ"ד אפשר להכניס גם את לבנון. אתה חושב שיהודים בלבנון לא סבלו? לראשונה באה הצעת החוק לתקן עוול לאומי ובין-לאומי על כך שתהליך השלום במזרח התיכון לא התחשב מעולם בנושא הכאוב והמכריע של הפליטים היהודים מארצות ערב. הקונגרס האמריקני השכיל לתקן את העוול בשנת 2008, כאשר הטיל על נשיא ארצות-הברית את החובה לדרוש פיצוי הולם לפליטים היהודים, נוצרים ואחרים מארצות ערב, ובכל עת שעולה נושא הפליטים הפלסטינים במסגרת המשא-ומתן לשלום באזור. עכשיו הגיע העת שגם כנסת ישראל תיטול חלק במשימה לצד הממשלה. נמצאים אתנו, אדוני היושב-ראש, נציגי הארגונים של הפליטים היהודים יוצאי מדינות ערב, ברוכים הבאים, אשר השמיעו את זעקתם ואת כאבם של מאות אלפי יהודים בוועדת העלייה והקליטה וכן בשבוע שעבר במפגש המיוחד שהתקיים באודיטוריום הכנסת, שבו השתתפו יושב-ראש הכנסת, חבר הכנסת רובי ריבלין, חבר הקונגרס האמריקני מר אליוט אנגל, יושב ראש ארגון JJAC, מר סטנלי אורמן, שר המשפטים הקנדי לשעבר, פרופסור ארווין קוטלר, השר לשעבר מר רפי איתן, השר זאב בנימין בגין, סגן שר החוץ דני אילון, סגן שר האוצר הרב יצחק כהן, חברת הכנסת ליה שמטוב וראשי הארגונים של היהודים יוצאי מדינות ערב. במהלך הדיונים בוועדת העלייה והקליטה שמענו סיפורי זוועה על הורים, אחים או קרובי משפחה שנחטפו על-ידי השלטונות ועקבותיהם לא נודעו עד היום. למה לא קמה ועדת חקירה בין-לאומית ודרישה מהאו"ם ומהזירה הבין-לאומית לדרוש צדק ואמת מכל שלטונות מדינות ערב אשר ביצעו את הפשעים האלה? עדה אחת סיפרה כי אביה, עורך-דין מהחשובים בעירק, נחטף על ידי השלטון, ועד היום אין לה שמץ של מידע על גורל אביה, ואותו דבר שמענו בשבוע שעבר את אחד העדים שפרץ בבכי, מלבנון, שגם כן, חטפו את אביו, והוא נרצח. ממשלות ישראל במשך כל השנים ניסו אולי לא להעלות את נושא הפליטים היהודים כדי אולי לא לגרום, אני הקמתי את היחידה הזו כשהגעתי למשרד המשפטים. נכון, וחזק ואמץ על זה. באמת יישר כוח. קודם לכן היה חשש שאולי אם אנחנו נעלה את הנושא הזה, נגרום לצד שכנגד, לפלסטינים, להעלות את הנושא במקביל. ראינו לאן הובילה המדיניות של ההשתקה ושל שתיקה מאז קום המדינה. העולם יודע רק על הסבל של הפליטים הפלסטינים, והנרטיב של הפליטים היהודים יוצאי ארצות ערב, לצערי, נגוז. ישנם גם חברי כנסת, כמו שראינו, שאינם מכירים את ההיסטוריה, וחושבים שהיהודים הגיעו כולם על כנפי נשרים לארץ-ישראל מתוך אידיאולוגיה וציונות בלבד. יתר על כך, בגלל השתיקה הרועמת של מדינת ישראל בעניין הפליטים היהודים מארצות ערב, מדינות ערב השכילו להבליט ולהשריש את בעיית הפליטים הפלסטינים יותר ויותר, סירבו לכל ניסיון ומאמץ בין-לאומי לשקם אותם, ופיתחו דור שני ושלישי של פליטים, כדי שיוכלו להשתמש בהם ככלי לנגח ולהרוס את מדינת ישראל, על-ידי דרישת זכות השיבה. הם לא סתם ממשיכים להיות מסכנים, יש להם האג'נדה שלהם. העולם, לצערי הרב, נפל בפח, ויודע רק על הפליטים הפלסטינים, שמספרם במקור היה כ-600,000 איש, ולעומת זאת, מספר הפליטים היהודים שברחו מהרדיפות בארצות ערב היה קרוב ל-900,000 עד מיליון איש. לפי הערכות של האו"ם, ערך הנכסים שהשאירו הפליטים הפלסטינים הוא בין 2 ל-3 מיליארדי דולרים, כאשר הנכסים שהשאירו יהודים יוצאי מדינות ערב הוא בין 7 ל-8 מיליארדים. מעבר לנושא הכלכלי, בהחזרת ערך הנכסים שהוחרמו מקהילות יהודיות, שגורשו מארצות ערב לאחר השפלות, דיכוי ורדיפה חסרי תקדים על-ידי ממשלות ארצות ערב, כנקמה על הכרזת הקמת המדינה היהודית, הצעת החוק באה גם להביא לתודעת העם היושב בציון,

שכנעת את כולם. השאלה היא אם אתה,

יש לי עשר דקות. אתה רוצה שאתן לך עוד עשר דקות?

אני רוצה לסיים.

לא כל פעם נואם בצורה כזאת ובאריכות כזאת,

אני תמיד מנסה לקצר. אתם מכירים אותי, אני כמעט לא מדבר. אני לא בא לשכנע אתכם, אני רוצה את זה לפרוטוקול.

אני לא מעביר לפרוטוקול. אני רוצה להשמיע את זה באוזניכם. אז כמה זמן אתה צריך? אני צריך את עשר הדקות שלי. עוד לא עבר.

אתה רוצה עוד חמש?

יש לו הסתייגות לעשר דקות, שתי הסתייגויות. קיבל חמש דקות, עכשיו ניתן לו עוד חמש.

הצעת החוק באה גם להביא לתודעת העם היושב בציון ודעת הקהל העולמית את נושא הפליטים היהודים מארצות ערב, כפי שהגדיר זאת חבר הפרלמנט הקנדי ושר המשפטים לשעבר, פרופסור ארווין קוטלר: "הנכבה השנייה" שקרתה במזרח התיכון. הם קוראים את לזה "נכבה" של הפליטים הפלסטינים, על עצם הקמת מדינת ישראל. לנו היה "נכבה" הם רדפו את היהודים, הם שחטו, טבחו בהם. צריכים לומר את האמת סוף סוף. החלטת הקונגרס בנושא מגדירה את יהדות יוצאי ארצות ערב כפליטים על-פי אמנת האו"ם בנושא הפליטים. אם האו"ם מכיר בכך, אז לפחות אנחנו נכיר בעצמנו. העובדה היא שקהילות יהודיות שלמות, אשר חיו במשך דורות בארצות ערב כאזרחים, הוכרזו על-ידי ממשלות ערב "אויבי המדינה" מייד עם הכרזת הקמת מדינת ישראל, סבלו מרדיפות,

והחרמת הנכסים שלהם, אשר הופנו למלחמה נגד המדינה החדשה שרק קמה, ואף גורשו בחוסר כול מהמדינות האלה. יש להדגיש כי הצעת החוק אינה באה לדרוש את זכויות הפליטים היהודים לשוב למולדתם, כפי שרוצים לטעון חלק מחברי הכנסת הערבים. הקהילות היהודיות בארצות ערב מעולם לא טענו כי ארצות אלה הן מולדתם. הגדרה זו קשורה אך ורק למדינת ישראל, שהיא המולדת של העם היהודי. הצעת החוק באה לדרוש את זכויות האדם הלגיטימיות של היהודים יוצאי ארצות ערב בעקבות הפרות גסות ואכזריות של זכויותיהם. ההתמקדות הבין-לאומית הבלעדית בפליטים הפלסטינים הינה עיוות היסטורי משפטי ממדרגה ראשונה, וגם מבחינה אסטרטגית ומדינית. אי-אפשר להשוות את הנסיבות שגרמו לבעיית הפליטים הפלסטינים מצד אחד והפליטים היהודים מצד שני. העובדות ההיסטוריות הן שרוב הפליטים הפלסטינים הדורשים זכות שיבה ברחו מבתיהם בעקבות הסתה של מנהיגי ערב, אשר קראו להם לעזוב את בתיהם עד שהמדינה היהודית תובס. חלק קטן עזבו מפחד המלחמה, שהחלה עם פלישת ארצות ערב למדינה, וחלק קטן יותר אכן ברחו בגלל הקרבות, כפי שזה קורה בכל המלחמות.

הפליטים היהודים עזבו את בתיהם ואת נכסיהם עקב נקמה ומסע מכוון מצד ממשלות ערב, אשר החרימו את הנכסים שלהם והשתמשו בהם למטרת המלחמה נגד "האויב הציוני", ביטלו את האזרחות שלהם, רדפו אותם, עינו אותם ושללו מהם כליל את כל זכויות האדם,

אני רק רוצה לומר, אדוני היושב-ראש, העניין של החדרת נושא הפליטים היהודים מארצות ערב לתודעה היא כלי יעיל למאבק נגד הדה-לגיטימציה, לא לדבר בטלפון שם, חברת הכנסת פאינה. שנעשה עד היום ברחבי העולם לעצם קיום מדינת ישראל כמדינה יהודית. כדי להגיע לשלום אמת יציב ובר-קיימא יש צורך בחיבור של החסד והאמת ושל הצדק והשלום. כדכתיב: "חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו". אז אם יהיה צדק היסטורי, זה יכול לקרב את השלום. אני רק רוצה לומר לך, טלב אלסאנע, אתה לא יכול להתעלם. הורי באו מעירק, ואני רוצה לומר לך, בתקופת ה"פרהוד", זה היה עוד קודם הקמת מדינת ישראל, ב-1941, אמי זוכרת, היא יכולה לבוא ולהעיד פה, שיותר מ-80 יהודים נרצחו ב-1941. עם הגעתם ארצה השאירו רכוש כמעט ב-2 מיליארד דולר. אתה לא יכול לשכוח את הסבל של יהדות מצרים, שגם שם סבלו רבות, וגם עונו קשות וגם גורשו, והשאירו נכסים במיליארדים. גם יוצאי לוב, אותו הדבר, 140 יהודים נטבחו. אז אתה בא ואומר שהיהודים עברו רק בגלל ציונות, או שאומר ג'מאל זחאלקה שבגלל שמו איזושהי פצצה הגיעו 250,000 יהודים, עזבו את עירק? אתה מאמין בשטויות האלה? לכן, אדוני היושב-ראש, אם באמת רוצים לקרב את השלום, ואם יש בכלל חלום לשלום, אני חושב שזה מה שיקרב את השלום. אף אחד לא דורש מהפלסטינים פרוטה אחת, ודאי לא מטלב אלסאנע. אני מבטיח לך, אף אחד לא תובע ממך שום דבר. התביעה היא מהעולם, שיכיר בזכויות של אותם יהודים, של אותם פליטים, שגורשו ועונו במשך עשרות שנים. תודה, אדוני.

חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. ניתן לחבר הכנסת זאב להגיע למקומו. אשאל את חבר הכנסת טלב אלסאנע, שמייצג את כל אלה שהגישו הסתייגויות: אתה רוצה להצביע על כל ההסתייגויות, או שאתה מוריד אותן?

מוריד.

אני מודה לך.

ההגדרה של הפליטים, תגיד לי על איזו הסתייגות להצביע. אתה מדבר על סעיף 1, חבר הכנסת נסים זאב, אשאל אותך בינתיים: אתה מוריד את ההסתייגויות שלך? אני מודה לך. סעיף 2, סוגיית הפליטים הפלסטינים. אתה מתכוון לסעיף 2 בהסתייגות שלך, נכון?

ובסעיף 3, במסגרת דיון בסוגיית הפליטים הפלסטינים. שאר ההסתייגויות להוריד. אנחנו נעשה לפי בקשתך. חברי חברי הכנסת, אם כך, נצביע קודם כול על שם החוק, כהצעת הוועדה. מי בעד ומי נגד, אנחנו עוברים להצבעה. שם החוק נתקבל. בעד, 33, נגד, 1, נמנעים, אין. אם כך, אני קובע, לשם החוק, כן. שם החוק, כהצעת הוועדה, עבר בקריאה שנייה. אל תפריע, חבר הכנסת טלב אלסאנע. בסוף אני לא אצביע על מה שתבקש. תן לנו לסיים. חבר הכנסת טלב אלסאנע, בשם קבוצת רע"ם-תע"ל, הוריד את כל ההסתייגויות לסעיף 1. אנחנו מצביעים כהצעת הוועדה. סעיף 1 נתקבל. בעד, 33, נגד, 1,

אין. סעיף 1 עבר, כמובן, בקריאה

אנחנו ממשיכים לסעיף 3. אדוני רוצה שנצביע על ההסתייגות. אנחנו עוברים להצביע על ההסתייגות של קבוצת רע"ם-תע"ל. צריך להזכיר שחבר הכנסת נסים זאב הוריד את ההסתייגות שלו, ומצביעים רק על ההסתייגות של קבוצת רע"ם-תע"ל לסעיף 3. ההסתייגות של קבוצת סיעת רע"ם-תע"ל לסעיף 3 לא נתקבלה.

1, נגד, 32. אם כך, אני קובע שההסתייגות לסעיף 3 של קבוצת רע"ם-תע"ל לא התקבלה. אנחנו עוברים להצבעה על סעיף 3 כהצעת הוועדה. סעיף 3, כהצעת הוועדה, נתקבל. בעד, 32, נגד, 1, אין נמנעים. אני קובע שסעיף 3, כהצעת הוועדה,

אני רוצה לשאול אותך, חבר הכנסת טלב אלסאנע, לאחר סעיף 3 יש לכם הסתייגויות. אתה ביקשת להוריד?

אם כך, גם סעיף 4 אתה, סליחה. כהצעת הוועדה, כי אין הסתייגויות.

מצביעים על סעיף 4, כהצעת הוועדה. סעיף 4 נתקבל. בעד, 35, נגד, 1, אין נמנעים. אם כך, אני קובע שסעיף 4 עבר, כהצעת הוועדה. אנחנו סיימנו את כל ההצבעות. החוק עבר בקריאה שנייה ללא הסתייגויות. אנחנו עוברים עכשיו להצבעה בקריאה שלישית.

לשמירה על זכויותיהם לפיצוי של פליטים יהודים יוצאי ארצות ערב ואירן, התש"ע 2010, נתקבל. בעד, 35, נגד, 1, אין נמנעים. אני קובע שהצעת החוק של חבר הכנסת נסים זאב לשמירה על

ערב ואירן, התש"ע 2010, נתקבלה. נאפשר לחבר הכנסת נסים זאב זמן קצר להודות, ואנחנו ממשיכים בסדר-היום. לא אמרת תודה לכל עם

לאחר מכן אני רוצה להודות למנהלת הוועדה דנה גורדון, עורכת-הדין של הוועדה נירה לאמעי, גם בשם יושבת-ראש הוועדה ליה שמטוב, שגם כן מודה יחד אתי. אני מודה גם לחברת הכנסת ליה שמטוב על עבודתה הנפלאה, כמה שהיא שקטה, אבל מים שקטים חודרים עמוק. יש לנו את הנכבדות רות ורעות במשרד המשפטים וגם מר ז'אן קלוד. יש לנו את אהרן מור, מרכז השבת הרכוש היהודי במשרד הגמלאים, והבנות יעל יעקובי ואורלי רחמיאן ממשרד הגמלאים, שהן החיילות של סגנית השר חברת הכנסת לאה נס,

עושה רבות בעניין ותמשיך לעשות, ואנחנו מודים לה על כך. אני מודה גם לעמי מהל ולמיכל גור-אריה ממשרד החוץ, לאורלי פישמן ממשרד ראש הממשלה, וכמובן לארווין קוטלר שלא נמצא פה, אבל הוא ליווה את החוק הזה בצורות שונות, והוא למעשה השגריר של מדינת ישראל בעולם בנושא הזה. אני רוצה להודות לכל יושבי-ראש הארגונים הנכבדים:

תוניסיה, בלי לפגוע באף אחד, כולם נכבדים. אבל יש לנו גם כן להודות למר איציק דבש שהוא כמו שאומרים, "דבש וחלב תחת לשונך". במתק שפתיו, בשכנועים שלו ובליווי שלו הוא תרם רבות. תודה רבה לכולם. בעזרת השם נצא לדרך ברגע הזה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. הודעה לסגנית המזכיר, בבקשה.

ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה שנייה ולקריאה שלישית: הצעת חוק לתיקון פקודת הרופאים (מס' 10), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (מס' 3), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הכלכלה, הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 4), התש"ע 2010, שהחזירה ועדת הכספים. כן הונחו על שולחן הכנסת צווים: החלטת ועדת הכספים לגבי צו היטלי סחר (היטל יבוא הנובע מהסכם העדפה) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ע 2010, ההחלטה האמורה תקבל תוקף בתום שבעה ימים מיום הנחתה כאמור, אם לא יודיע חבר הכנסת לפני כן על רצונו שהכנסת תבטל אותה, החלטת ועדת הכספים לגבי צו תעריף המכס והפטורים ומס קנייה על טובין (תיקון מס' 9), התש"ע 2010. גם ההחלטה האמורה תקבל תוקף בתום שבעה ימים מיום הנחתה כאמור, אם לא יודיע חבר הכנסת לפני כן על רצונו שהכנסת תבטל אותה.

תודה לסגנית המזכיר. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. זהו, שיהיה שקט, חברים. אנחנו ממשיכים בסדר-היום. חברי חברי הכנסת, הודעת הוועדה לזכויות הילד על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות, התשס"ח 2008. יושב-ראש הוועדה לזכויות הילד, חבר הכנסת דני דנון, הבמה שלך. בבקשה.

ושם אתם מפריעים, חברים. חברת הכנסת לאה. רבותי השרים, חברי הכנסת, ברצוני להודיע על רצונה של הוועדה לזכויות הילד להחיל רציפות על הצעת חוק הפיקוח על מסגרות לפעוטות. אדוני היושב-ראש, החוק הזה הוא חוק חשוב מאוד, שהוגש על-ידי חבר הכנסת זבולון אורלב, והוא ביקש להחיל רציפות. חבר הכנסת אורלב התחייב בפני הממשלה לקדם את ההצעה בתיאום עם הצעת החוק הממשלתית אשר תונח בקרוב על שולחן הכנסת. מדובר בהצעת חוק שבאה להסדיר בפעם הראשונה את הרישוי והניהול של מסגרות לפעוטות. היום הנושא הזה פרוץ לחלוטין. נושאים רבים, שכוללים פיקוח, האכלה, תזונה, עניינים של מטפלות, כרגע אין שום פיקוח בנושא הזה. בפני הוועדה הובאו כמה בקשות והסתייגויות של ארגוני מטפלות, שטוענות שהחוק הזה עלול לפגוע בזכויות שלהן, מכיוון שהוא יחייב אותן לשיפורים רבים במסגרות שהן עובדות, דבר שישליך, הוצאות רבות, חבר הכנסת זאב, אני מבקש ממך. הוועדה התחייבה בפני המטפלות שהנושאים האלה יבואו לדיון ויובאו בחשבון בהכנת החוק. ככל שיידרש נערוך שינויים גם בהצעה הממשלתית אשר תובא בפני הוועדה. לאור האמור ולאור התמיכה הממשלתית וההתחייבות של חבר הכנסת אורלב, אני מבקש לתמוך בהצעה המובאת היום לקראת דיון על רציפות במליאה. תודה לחבר הכנסת דנון. כמובן, יש 14 יום למי שרוצה להציע התנגדויות. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום, ואנחנו עוברים להצעת חוק המכס, הבלו ומס הקנייה (ביטול פטור מיוחד) (תיקון) (פטור למוסד ציבורי), התש"ע 2010. יציג את החוק חבר הכנסת אברהם מיכאלי. חבר הכנסת אמנון כהן, אני מקווה שאתה לא רוצה להפריע לאברהם מיכאלי. זו קריאה ראשונה? קריאה ראשונה. מי שרוצה להירשם לדיבור, בבקשה.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, אנחנו מביאים את הצעת חוק המכס, הבלו ומס הקנייה (ביטול פטור מיוחד) (תיקון) (פטור למוסד ציבורי), התש"ע 2010, ובעצם כבר דנו בזה בוועדת הכספים ואישרנו שם לקריאה ראשונה. אדוני היושב-ראש, מדובר פה בתיקון, ובעצם המטרה של החוק הוא לפטור ממכס, מבלו וממס קנייה טובין שמייבא מוסד ציבורי אשר נתרמו לו והמיועדים לחלוקה ללא תמורה למחוסרי יכולת וללא יצירת רווח. אדוני היושב-ראש, מוצע פה בחוק הזה בעצם שהפטור יינתן למוסד ציבורי שמטרתו הציבורית היא סעד או בריאות והוא פועל שנתיים לפחות. התיקונים שבעצם עשינו, אפילו מההצעה הקודמת, מההצעה שגובשה בטרומית, בתיאום עם האוצר, שיחולו כמה תנאים להחלת הפטור, ובעצם התנאים האלה מנויים פה בנוסח שמונח לפנינו. מדובר פה במוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה, שמתקיימים בו כל אלה: 1. מטרתו הציבורית היא סעד או בריאות, 2. הוא נקבע לעניין סעיף 46 לפקודה, ויש בידו אישור מרשם העמותות כמשמעותו בחוק העמותות, על ניהולו התקין לגבי שנת המס שבה הוא מייבא טובין, 3. הוא פועל שנתיים לפחות, 4. הוא מייבא טובין שנתרמו לו, המיועדים לחלוקה ללא תמורה למחוסרי יכולת או לפעילותו השוטפת של המוסד. בעצם ההצעה היא שאותו מוסד, שמחלק את אותם טובין שמביאים לארץ, בגלל המחסור בתרומות בכסף, שהמוסד לא מצליח לגייס, מביא אותם לארץ, ועל-פי הסיכומים עם האוצר, על-פי הסיכום עם רשות המיסוי, בעצם הוא יוכל לייבא טובין עד 2 מיליוני ש"ח לשנה, והמשלוחים האלה ייעשו בחלוקה לארבעה, או אפילו יותר, במשלוחים קטנים יותר. כל מה שהבנו בוועדת הכספים, והאוצר לוקח על עצמו את כל הרגולציה, שלא תהיה פה הברחה כזאת או אחרת של סחורות למטרות אחרות מאלה שמנויות בחוק. שיקול הדעת שנגבש לקריאה השנייה והשלישית, למטרות ציבוריות נוספות כאלה או אחרות שיזכו את אותם מוסדות ציבוריים בפטור ממסים ייקבעו תקנות מיוחדות, ואם הם לא יעמדו בקריטריונים של החוק, בקריטריונים מסוימים, גם על-פי התקנות המיוחדות האלה יהיה מותר לתת גם להם את הפטור, מטעמים מיוחדים. לוועדת הכספים של הכנסת עדיין לא הוגשה הערכת משרד האוצר לגבי העלות התקציבית של הצעת החוק, אבל אנחנו מדברים פה בחוק שקיבל את הסכמת הממשלה, ולכן לא מדובר פה בחוק תקציבי. לכן אבקש מהחברים לאשר את החוק, אדוני. תודה, אדוני, חבר הכנסת מיכאלי. אני מזמין את ראשון המתדיינים והמתייחסים להצעת החוק, חבר הכנסת

אדוני היושב-ראש, רבותי חברי הכנסת, אני מוכרח להגיד שאני פשוט משתומם איך ממשלה יכולה בכלל לאשר הצעת חוק כזאת, שמתקרבת לזה. אני אומר לחברי הכנסת: רבותי, החוק הזה הוא פתח למכבסת כסף. יש פה סכנה גדולה מאוד. תחשבו רגע שכל עמותה שקיימת בארץ, ויש 36,000 עמותות, יכולה להביא עד 2 מיליוני שקל לארץ מוצרים שנתרמים לטובתם של נזקקים, פטורים ממכס, מבלו וגם ממע"מ,

בהצעת החוק המקורית כתוב "מע"מ", אבל פה כתוב רק בדברי ההסבר. כתוב ש"בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה בוועדת הכספים של הכנסת הוסכם עם רשות המסים כי במקביל לקידום הליכי החקיקה המוצעים יתקין שר האוצר צווים שתכליתם לפטור טובין כאמור גם ממס ערך מוסף". אני עוד לא מכיר שום דבר שפטרו אותו ממע"מ במדינת ישראל. עכשיו תגידו לי, אתם נורמלים? נראה לכם שהדבר הזה בכלל יכול להיות הגיוני?

אני מבין שאלה שרוצים את טובתן של העמותות,

כוונתם בטח טובה. אין לי שום דבר נגד המציעים, הם רוצים לעזור לעמותות, וזה בסדר, אבל ממשלה לא יכולה להתנהג ככה. כי אם מותר להביא בגדים ומותר להביא ציוד רפואי, למה אי-אפשר להביא אמבולנסים בלי מע"מ? למה אי-אפשר להביא כלי נגינה בלי מע"מ? למה אי-אפשר להביא את כל הדברים האחרים בלי מע"מ ובלי מכס ובלי בלו?

מה יקרה לכל התעשיות בארץ שמייצרות בגדים? אם אני יכול להביא בכל שנה ב-2 מיליוני שקל בגדים מסין לנזקקים, הרי העלות שלהם היא אפסית לעומת מחירי הטקסטיל בארץ, מי המטורף שיעשה פה תעשייה בארץ?

והרי אין בעיה למצוא נזקקים. עמותות, למה רק 36,000 עמותות? יקומו עמותות אחרות שיפעלו שנתיים ויקבלו את האישור לפי סעיף 46 לחוק, ויוכלו גם כן להביא ציוד לנזקקים ולחלק לכל דכפין. מה זה "נזקק"? מי מגדיר מה זה נזקק? שירותי הרווחה קובעים מה זה נזקק? מה, רק נכה הביטוח הלאומי קובע מה זה נזקק? ציוד רפואי, יש פה חברות, אדוני היושב-ראש, שמייצרות ציוד רפואי. נגיד שנביא, סתם, נביא דוגמה, מכשירי שמיעה, נביא מזרקים, נביא מוניטורים לבתי-חולים, נביא כלי ניתוח, מה שאתם רוצים להעלות על הדעת. מה יקרה לכל התעשיות והמוסדות והיבואנים שמביאים את הסחורות האלה לארץ, הם יפשטו רגל? אני מתפלא איך ממשלה, איך שר אוצר יכול להישאר בתפקידו אחרי שהוא תומך בחוק הזה.

אדוני היושב-ראש,

הייתי במשרד האוצר, אני מתפלא איך אגף התקציבים שותק. אגב, אמר חבר הכנסת מיכאלי, בצדק, שאגף תקציבים לא הגיש הערכה תקציבית של היקף החוק. אני מוכן להגיד לכם, הרי הוא פחד. אני אסביר לך למה הוא פחד: אם יש 36,000 עמותות, ונגיד שרק חצי מהן יביאו רק חצי מהכמות שמותר להן בשנה, נגיד רק מיליון שקל בשנה, יש 36,000 עמותות, אז 18,000 עמותות זה 18 מיליארד שקל.

מישהו מעלה על הדעת שיביאו לארץ יבוא ב-18 מיליארד שקל בפטור ממע"מ? אני סתם עושה תרגיל תיאורטי פשוט. איך אגף התקציבים שותק על דבר כזה? איפה קיימת ממשלה כזאת? חברים, הרי זה לא שווה את הנייר שעליו זה כתוב, כי ביום שהממשלה הזאת לא תהיה קיימת, החוק הזה יבוטל בו ביום. נראה לכם, הרי זה לא רציני. אם מישהו היה אומר: אני מגדיר בחוק, חבר הכנסת מיכאלי, דברים מסוימים,

ד' שהם פטורים, והעלות המקסימלית שלהם היא y, אתה אומר שזה הגיוני.

אתה עוזר לקבוצה מסוימת בנושא מסוים שיש אתו בעיה.

יכולה להיות עמותה שהיא ישרה ובסדר, אבל תסלח לי, חבר הכנסת מיכאלי, בהיותי שר האוצר עשיתי בדיקה של העמותות במדינת ישראל, ולצערי מצאתי שבכל אלפי העמותות יש עמותות שמחזור הכספים שלהן הוא כזה ש-110% ממנו זה רק שכר המנהל. לא מדובר בעמותה אחת או שתיים,

לכן נקבעו כללים שלפיהם השתתפות המדינה בעמותות האלה מותנית בשכר שמקבלים מנהליהן. אז איך אתם יכולים

והקואליציה, אני אומר לך, שלטון כבר יש לכם. אתם מחזיקים שלטון בקואליציה מאוד רחבה. למה הממשלה צריכה לתת יד למהלכים כאלה, תסלחו לי שאני אומר, שהם מושחתים? זה הרי פתח נורא ואיום לשחיתות ולהלבנת כסף וזה יעלה ביוקר למשק הישראלי. אני מתריע בפני הממשלה, בפני שר האוצר, אם יש בכלל מישהו ששומע, וגם בפני הקואליציה: חברי הכנסת שיצביעו בעד החוק הזה, אתם נותנים יד לפתח ענק לשחיתות במדינת ישראל. אני מציע, אדוני היושב-ראש, להתנגד להצעת החוק הזאת. אני אומר את זה לחברי הכנסת מכל סיעות הבית. תודה לחבר הכנסת מאיר שטרית. חבר הכנסת אורי אריאל, לא נמצא כאן. חבר הכנסת יוחנן פלסנר, לא נמצא כאן. חבר הכנסת יואל חסון אכן נמצא כאן, ואני מזמין אותך,

אחריו, חבר הכנסת שלמה מולה, ואחריו לפי הרשימה, חבר הכנסת חיים אורון. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הצעת החוק הזאת באה כנראה מכוונות טובות, אבל מצטרפת לכל אותם חוקים שנוצרים ונולדים כאן מתוך ראייה צרה, ללא חשיבה לאומית, ללא ראייה לאומית. הרי הצעות חוק כאלה היו והונחו על שולחנה של הכנסת ואף ממשלה קודמת לא חשבה ולא שקלה, ולא היה שר אוצר אחד פה ששקל או הסכים לתת את תמיכתו להצעת חוק כזאת. אין לי שום טענה, חברי חברי הכנסת, כלפי המציע, חבר הכנסת מיכאלי, וגם לא כלפי מי שתומכים בהצעת חוק הזאת. הם מציעים ומבקשים את הצעת החוק הזאת כבר שנים, שנים. כנסת אחר כנסת הם מביאים את הצעת החוק הזאת ומנסים להעביר אותה, גם בקואליציה, אבל תמיד, תמיד, ברגע האמת, קול האחריות

על קול הפופוליזם והסקטוריאליות. צריך להבין שהגורמים הרלוונטיים, ראש הממשלה ושר האוצר, שום דבר, נותנים לכל דבר לעבור. ממשלה שאמורה להיות ממשלה לאומית היא ממשלה סקטוריאלית, היא ממשלה שרואה את קיומה והישרדותה ותו לא. האם אתם חושבים, חברי חברי הכנסת, ששר האוצר בנימין נתניהו היה תומך אי-פעם בהצעת חוק כזאת? בואו נגיד שראש הממשלה בתקופת שר האוצר נתניהו, אריאל שרון, היה מתבלבל והיה רוצה להעביר את החוק הזה.

מה אתם חושבים שהיתה עמדת שר האוצר נתניהו? שר האוצר נתניהו הוא היה נותן להעביר דבר כזה? ראש הממשלה נתניהו יעביר את זה, וגם שר האוצר יעשה מה שהוא יגיד לו.

כי זה או זה או משבר ממשלתי, משבר קואליציוני. זה או להעביר את החוק או לאיים בהפלת הממשלה. לא רק החוק הזה הוא דוגמה. אמר השר לשעבר שטרית,

ויכול להיות שגם אני הייתי תומך בזה, כי אני מבין את הבעיות והצרכים של העמותות. אני בעצמי עמדתי בראש תנועת נוער שהיא עמותה, אם היו מדברים נקודתית,

מתייחסים לסכומים, עושים את הצעת החוק לא כללית כזאת אלא יותר מדויקת ומפורטת, אולי אפשר היה לדון ולשקול. אבל הצעת החוק הזאת באה, אדוני היושב-ראש, רק מתוך מקום אחד: הישרדות, הישרדות, הישרדות. היא לא טובה למשק, היא לא טובה לאוצר המדינה, היא לא טובה בהשלכות שעלולות להיות לה בעתיד. היא הצעת חוק רעה, ואני מקווה מאוד שבעתיד הקואליציה וחברי הקואליציה,

אדוני היושב-ראש, ראש הממשלה, שנושא באחריות, יתעשתו וירדו מהצעת החוק הבעייתית הזאת.

תודה לחבר הכנסת יואל חסון. אני מזמין את חבר הכנסת שלמה מולה,

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, האמת היא שהצעת החוק הזאת נראית מאוד מאוד מאוד תמימה. כמו שהשר לשעבר שטרית אמר, זאת מכבסת כספים לכל מיני גופים, והיא באמת לא באה לשרת את עמותות הצדקה, שראויות לכל מתן אפשרות להביא מוצרים בסיסיים שיכולים לסייע לאנשים. במה מדובר? במה אנחנו עוסקים? אנחנו מדברים על פטור ממכס לעמותות שיהיו בסופו של דבר קשורות לאוניברסיטאות, לבתי-חולים, לגופים ציבוריים אחרים. מחר בבוקר כל גוף שידע שהוא יכול להקים עמותה ולקבל פטור עד 2 מיליוני שקל, יהיה פה ריבוי אין-סופי של הקמת עמותות שהמטרה שלהן היא רק להביא עוד כסף, עוד דבר פטור ממכס. מה, נפלתם על הראש? מחר בית-חולים מסוים יכול להקים 20 עמותות, אף אחד לא יוכל להגיד לו לא להקים. כל עמותה יכולה להביא מכשיר ששוויו

אתם פשוט עוטפים את הדבר הזה בעטיפה לא ראויה, לא נכונה, שלא מכבדת אתכם, חברי הכנסת שהצעתם את ההצעה הזאת. כשדנו בוועדת הכספים, חלקכם אפילו הסכמתם שלא ראוי שהחוק הזה בכלל יבוא לעולם. אבל אם חלקכם הסכמתם בוועדת הכספים, תואילו לבוא לכאן ותגידו לציבור למה אתם חושבים שכן. אנסתם את רשות המסים. הם באו והתפתלו, לא ידעו מה לעשות, איזו תשובה לתת. שום הסבר הגיוני אין לזה. אני חושב שאפילו אי-אפשר לאכוף את הצעת החוק הזאת. הרי צריכים להיות פה עשרות, הרבה מאוד, מפקחים שיבדקו את העמותה.

באיזה מקום? איך יבדקו את זה? לכן, ברשות המסים אמרו שנחלק את הכסף לארבע פעימות, את 2 מיליוני השקלים האלה, עוד 500,000 ועוד 500,000, בצורה כלשהי. למה אתם מקשים את החיים? אני אומר לכם שאילו הייתם מסכמים אתנו על מה מדובר, באילו עמותות, מה בדיוק הנושאים שבהם כן צריך לתת פטור, יש נושאים שצריך לתת עליהם פטור, אבל כרגע יש מנגנון שמאפשר לתת פטור. כך גם אמר נציג רשות המסים. אם הוא אמר את זה, למה לא להגיד שתהיה ועדה, ובמקום שמשרד האוצר יקשה, הוא יאפשר לעמותות מסוימות להביא ולתת להן פטור? אבל לא עושים את זה. חברים, זה לא הגיוני,

זה מדרון חלקלק שאין לו סוף. לכן אני מציע, נכון, הקואליציה הזאת שיש לכם היא אוטוסטרדה של אנשים שמעבירים כל דבר. אבל אני אומר לכם: בסופו של דבר יכול להיות שהנזק של הסיפור הזה יהיה יותר גדול מהתועלת. מחר האוצר יבוא ויגיד: רבותי, הסיפור הזה עולה לנו הרבה כסף, אנחנו לא אוכפים את החוק, אי-אפשר, אז עשיתם נזק אדיר.

במקום לתת אוטוסטרדה של עמותות שיקבלו פטור שיעלה מיליונים,

יכול להיות שמוטב שתחשבו פעם נוספת.

תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. אני מזמין את חבר הכנסת חיים אורון, ואחריו חבר הכנסת יצחק וקנין, ויסיים, חבר הכנסת נסים זאב, וגם חבר הכנסת אמנון כהן רשום פה. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפי דעתי, לפני שאנחנו מאשרים את החוק הזה, צריך לגייס תרומה למעון לנפגעי תקיפה. לפי דעתי מוטל לפנינו גורם שקוראים לו ממשלה, שהותקף באופן ברוטלי, והוא לא מצליח להשתחרר מהתקיפה. אבל האסון, מעבר למה שהוא גורם לעצמו, הוא גורם נזק נורא לכולנו. בנושא הזה שבו מדובר, אדוני היושב-ראש, אני תלמיד של חבר הכנסת יצחק וקנין, הוא עולה לפה עוד מעט. הוא שכנע אותי כמה וכמה פעמים בוועדת הכספים, כשזה עלה בשנים קודמות, בתור ראש עמותה. הוא אמר: געוואלד, תעצרו את זה, זה טירוף מה שאתם מציעים פה. הוא השתמש במלים יותר קשות

מה אתם בדיוק עושים פה עכשיו?

אנחנו פותחים פתח

בפטור מכל המסים. אדוני היושב-ראש, לפני שנתיים אני, בדחילו ורחימו,

כאשר היה הסיפור של תרופות מצילות חיים, אתה זוכר? הצענו, חברי הכנסת מש"ס: בואו, על תרופות מצילות חיים שרופא נתן עליהן רצפט, ורופא שני אישר אותן, זאת אומרת לא רופא אחד, על התרופה הזאת החולה עצמו יקבל פטור ממע"מ.

החברים שלי ברשות המסים, אמרו: ג'ומס,

בוא תשיג תקציב, נוריד את מחיר התרופות האלה, אבל לא דרך המע"מ. ויעידו חברי חברי הכנסת אמנון כהן ויצחק וקנין שאני אומר דברים מדויקים. תרופות מצילות חיים, אמרו: אסור, זה כלי לא טוב.

באיזו אלימות השתמשתם כלפיהם שהם אמרו: עכשיו אנחנו מסכימים? מה עשיתם להם? הישרדות. מה אתה חושב, כפו, מה עשיתם להם? יש גבול, חברי הכנסת. הרי פתחתם פתח כפתחו של אולם. אפילו לא צריך במתנה. במלחמת לבנון הראשונה, אני זוכר, טיפלתי במכולה של טרנזיסטורים. קיבלנו מתנה, אנחנו, מיהודי, אולי לא יהודי אפילו, באיטליה, מכולה של טרנזיסטורים, ואמרנו: תנו להכניס אותם לארץ. אמרו: אי-אפשר. אז היה מכס של 100%. המכולה נזרקה לים בסוף, איפה שר?

כי לא יכולנו להביא אותה, לא היה לנו כסף לשלם, והיא נזרקה לים. יש במכס אין-סוף דוגמאות כאלה שאפשר היה להביא דברים פטורים ממכס,

אני לא רואה שיש פה שר. לא צריכים שרים, אין ממשלה ואין שרים, יש פה שחיתות גמורה. מה את מחפשת ממשלה פתאום. אין דין ואין דיין. יש שר, אבל הוא מתחבא בפינה. הרי השר, הוא מטלפן. השר מתחבא מבושה. לא. הרי רק אין שר אוצר, כמו שר האוצר הקיים, שהיה יכול לתת לדבר כזה לעבור. תאמין לי, אתה יודע שאני צודק. אורי יוגב הוא שר-אוצר-על.

מה, אני נגד עמותות, פחות מאשר אתם? אני נגד אזרחים, פחות מאשר אתם? תפסיקו את הסיפור הזה, זה לא יכול לעבוד. זה פתח שלא יהיה אפשר לקיים אותו.

אגב, בדברי ההסבר, כבר קראתי פה איזה שלושה חוקים בכנסת, אין עוד דברי הסבר כאלה,

לא יודעים מה עלות החוק כי האוצר עוד לא יודע, וזה וזה וזה וזה וזה אנחנו נעשה בקריאה השנייה והשלישית. מה תעשו בקריאה

אם מה שכתוב פה יתקיים, אני אביא תרומה מטורקיה, אני אקנה בתרומה הזאת בגדים מסין, אני אביא אותם לארץ בלי מכס ואני אחלק אותם. לא רוצה להגיד מה יקרה בדרך, אני רק אחלק אותם. למי? לפני בחירות, אחרי בחירות? באמצע בחירות. למה אתה מפליג עד כדי כך?

יעלה אחרי יצחק וקנין ויספר לך מה הוא אמר שיעשו ועשו. הוא לא מסיעתי, הוא מסיעתך, והוא ראש עמותה מאוד חשובה, שתורמת כל הזמן, והוא יגיד לך למה הוא התנגד לזה.

אני יודע שתמיד אתה שואל אותי כי אני,

משרד הרווחה חילק 100 מיליון שקל לקרנות שנותנות מזון ולבוש. זה כן, זה בסדר. בתקציב, לפי תבחינים. אבל זה בסדר. השר נהרי, זה מצוין. 100 מיליון, זה בסדר, זה מצוין. השר נהרי, היה צריך לתת מיליארד לעמותות במשבר,

לא 100 מיליון, מיליון, על-פי תבחינים, על-פי קריטריונים, אתה יודע על מה אני מדבר, אתה יודע על מה אני מדבר. זה לא מה שאתם עושים פה. אין תבחינים, אין קריטריונים. כל שבועיים מאשרים בוועדת הכספים 100 עמותות עם סעיף 46, ובצדק. 100 עמותות מאשרים כל שבועיים, אתם יודעים את זה. כן, אבל אתה יודע, יש 60,000 עמותות כאלה. כל אחת תעסוק עכשיו בייבוא? תעצרו את זה. תודה לחבר הכנסת חיים אורון. אני מזמין את חבר הכנסת יצחק וקנין, ואחריו, חבר הכנסת אמנון כהן. איציק, סליחה שסיבכתי אותך.

מה שיש לי בלב יש לי בפה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, אני לא מתכחש אפילו למלה אחת שאמר ידידי, חבר הכנסת ג'ומס. הנושא הזה הועלה כמה פעמים, ולא פעם אחת,

אבל אני חייב להגיד שדווקא בפעם האחרונה שהצעת החוק הזאת עלתה על שולחן הכנסת היא היתה של חברי כנסת מקדימה. אני מחדש לכם מה שאתם אולי לא יודעים ולא זוכרים, בכנסת הזאת? בכנסת הקודמת, וגדעון סער הוביל את זה מטעם הליכוד כאשר הוא היה באופוזיציה, בקדנציה הקודמת. פעם אחת בוועדת הכספים, כפי שאמר ג'ומס מלה במלה, אני עמדתי ואמרתי: רבותי, זה יכול להיות פתח, הייתי באופוזיציה, ואני הייתי בקואליציה, ואז בוועדת כספים, כשליצמן היה יושב-ראש, לפני כחמש שנים, אמרתי: רבותי, זה פתח גרוע מאוד, זה יכול להביא נזק גדול

בקדנציה הקודמת הביא את זה גדעון סער עם חברי קדימה וחברים מהגמלאים. היו כמה חברי כנסת שהביאו את ההצעה, ואני יכול להגיד לכם, בשנייה האחרונה בוועדת הכלכלה אני הפלתי את זה. האוצר, דרך אגב, זו לא הפעם הראשונה שהאוצר מסכים. גם בפעם הקודמת בועז סופר, בשנייה האחרונה בוועדת הכלכלה היתה להם הסכמה לנוסח כלשהו של הצעת החוק. הם הסכימו עם גדעון סער, וזה היה צריך לעבור. אני באתי לוועדה ואמרתי: רבותי, אתם עושים פה מעשה שלא ייעשה, הסברתי את הדברים, אמרתי למה אני חושב שלא, וברגע האחרון זה נפל בהצבעה. היתה הצבעה והפילו את זה. הצעת החוק הזאת הועלתה שוב. אני אמרתי את דברי בוועדת הכספים, אבל יש קצת שוני בהצעת החוק. זה לא בדיוק שאין מגבלות, יש מגבלות, יש מגבלות על מוצרים ספציפיים, מוצרים רפואיים וביגוד והנעלה. אני רוצה להסביר משהו. יש פה בעיה שהרבה עמותות מקבלות במשך השנים תרומות מחוץ-לארץ של ביגוד, של הנעלה, של מוצרים רפואיים, וכשאלה מגיעים לפה הן לא מסוגלות אפילו לשלם את המכס על הסחורה הזאת, זאת אומרת, הסחורה תקועה בנמל עשרות פעמים. אין ברירה, או שזורקים אותה לים,

אני לא יודע בדיוק מה עושים אתה, אני לא יודע בדיוק מה הטיפול בדברים הללו. נוצר מצב שחלק מהעמותות האלה, שמקבלות את זה כתרומה, לא יכולות לקבל את הסחורה, כי הן חייבות לשלם.

בחוק לא כתוב, צריך מיקרופון, השני צריך טלוויזיה.

ג'ומס, אתה סומך על היושר שלי, ואני דיברתי אישית עם בועז סופר. הרי גם בוועדה אני טענתי את אותן טענות בישיבה האחרונה. לאחר ישיבת הוועדה דיברתי אישית עם בועז סופר מרשות המסים, והוא אמר: רבותי, אנחנו הולכים להגביל את זה בצורה כזאת שזה יהיה למוצרים רפואיים, הנעלה וביגוד בלבד. כשהעמותה תרכוש את הסחורה בחוץ-לארץ הסחורה שתגיע לא תהיה פטורה, אלא רק אם היא תקבל תרומה מחוץ-לארץ מתורם שתורם את המוצרים. העמותה לא יכולה לרכוש את זה בחוץ-לארץ, היא חייבת לקבל את זה כתרומה. לא, זה לא כתוב פה.

אני מקווה,

ג'ומס, אני חייב לסכם את הדברים, מכיוון שאתה ציטטת אותי. השר משולם, תאמין לי, השר משולם, הדיון הזה בנושא הזה חשוב כל כך, ואני מסכים גם לדברים שאמר מאיר שטרית וגם,

למה שאמר ג'ומס. הדבר הזה יכול להיות דלת מסתובבת, ואת זה אמרתי בוועדה גם בפעם הראשונה וגם בפעם השנייה. החשש הגדול של "לפני עיוור לא תיתן מכשול" שיהיו פה פיתויים שראשי העמותות לא יעמדו בהם. מדובר פה בכסף גדול, לא בכסף קטן. אבל לאחר שדיברתי עם בועז והוא אמר את כל מה שהוא אמר, אלה המגבלות שאני מאמין שיכניסו אותן, ואני לא מאמין שרשות המסים תיתן לזה בצורה גורפת, אני לא יודע, אני לא מאמין. אני מאמין שאם יוכנסו התיקונים הראויים להצעת החוק הזאת ויהיו ההגבלות,

צריך הגבלות לדבר הזה, אני מאמין שהצעת החוק הזאת תהיה הצעה טובה.

חבר הכנסת אמנון כהן, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

השר, חברי חברי הכנסת, אני חושב שהחוק הזה אחד החוקים הטובים לאוכלוסיות החלשות במדינת ישראל. אנחנו מדברים על מיליון וחצי אזרחים מתחת לקו העוני, על מעל 700,000 ילדים שנמצאים מתחת לקו העוני, והמדינה למעשה צריכה לטפל בהם בעצמה. אבל המדינה החליטה שהעמותות יטפלו באוכלוסיות החלשות, הן בצורכי מזון והן בדברים אחרים, וכפי שציינו כאן חברי, הממשלה גם אישרה לחלק סכום של 100 מיליון שקל לעמותות שמתעסקות בנושא של מזון, כי ראתה צורך בכך. אדוני היושב-ראש, הייתי בתפקיד סגן ראש עיר ועשיתי איזה פרויקט לקהילה האתיופית, חבר הכנסת מולה, חבר הכנסת מולה, היה פרויקט לקהילה האתיופית. אמרו שלנשים אתיופיות קשה לצאת מהבית לעבוד, כי יש להן הרבה ילדים בבית, ואז היה לי תורם מחוץ-לארץ שתרם לי 50 מכונות תפירה. אמרו: נעשה הסכם עם מפעלים של תפירה, הן יעבדו בבית, יקבלו את המכונות, מפעל "אלמז" באשדוד. ואז עשיתי ברמלה, כן?

תרמו לי את המכונות, אני מגיע למכס, המכס רוצה 12,000 שקל. אלה מכונות שצריכות להגיע לקהילה האתיופית,

שיעבדו בבית. לא יודע איך לשחרר את זה מהמכס, לא יודע איך לעשות. וזה ששלח את כל המכונות רוצה לבוא לראות איך זה עובד. מה אני עושה? אי-אפשר להוציא מהעירייה כסף, זאת החלטת מועצה, עירייה, סיפורים, עניין של שלושה חודשים. אני אומר דבר כזה: כרגע לא מדובר על מכונות תפירה. הגבילו את החוק והגבלנו את החוק בוועדת הכספים לתרופות, למכשירים של נכים ולנושא של הנעלה והלבשה. רק עמותות שמתעסקות בזה, ורק עמותות שיכולות לייבא את זה, זאת אומרת לא דרך חברות או בדרך כזאת. הסוגיה הזאת, שייתכן שינצלו לרעה את החוק, תמיד קיימת, כמו בכל דבר.

אנחנו לא סוגרים את עינינו. שאלתי את רשות המסים, שהיא למעשה הממונה על האכיפה של הנושא הזה. אמרתי: אתם מוכנים ואתם מסוגלים להתמודד עם האכיפה? אז הם אמרו חד-משמעית שכן. אנחנו עושים דבר טוב ומתכוונים לדבר טוב. אם יתברר שיש גופים שמנצלים זאת לרעה, כמובן אנחנו נעשה חושבים מחדש ונשים מגבלות אחרות. על מה שאנחנו מתבססים היום, כל הגופים המקצועיים אומרים שהם יודעים לתת את המענים האלה כדי שהחוק לא ינוצל לרעה, והחוק הזה כרגע מאוד נחוץ למען השכבות החלשות והעמותות שפועלות למענן.

אדוני היושב-ראש, אנחנו חייבים תמיכה של כולנו,

ואם יש עדיין פתח כזה או אחר, בהכנה לקריאה שנייה ושלישית אפשר עוד לדבר על זה. תודה לחבר הכנסת אמנון כהן. אני מזמין את חבר הכנסת יוחנן פלסנר. אחרון הדוברים יהיה חבר הכנסת נסים זאב. תודה רבה. אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, חברי חברי הכנסת, מה עומד פה על הפרק, אדוני היושב-ראש? לא מדברים על עזרה לנזקקים. לא מדברים על סיוע. זה לא מה שעומד על הפרק, חברי. מה שעומד פה על הפרק זה לפעור פער, לפעור בור גדול במעטפת המכס של מדינת ישראל. משהו שכבר הרבה מאוד זמן והרבה מאוד,

אני לא מטיל ספק בכוונות הטובות של חברי הכנסת ושל המציעים עצמם, אבל מה שאנחנו כאן מאפשרים, יש, חברים, 36,000 עמותות במדינת ישראל. 36,000 עמותות. כולם יודעים שהפיקוח על עמותות במדינת ישראל הוא,

במקרה הטוב לוקה בחסר, מאוד מוגבל, מאוד חלקי, מאוד בעייתי. מישהו כאן באמת חושב ברצינות,

אפשר לרשום עמותות חדשות בקלות תהומית וחדשות לבקרים. עכשיו, זהו. פתחתם פתח: 2 מיליוני שקל, להביא מכולות, בלי ביקורת, בלי בקרה. מי עכשיו אומר שמחר לא יירשמו 1,000 עמותות חדשות, ויביאו ציוד ויכניסו אותו למדינת ישראל,

עכשיו ילבינו גם תרומות.

אין מספיק פיקוח גם כך, מכניסים עכשיו חוק שאין בו שום היגיון חוץ מהיגיון אחד, היגיון של להמשיך לקפל. ראש ממשלה שנכנע ומתקפל לכל גחמה, ומשרד אוצר שכבר איבד את היכולת שלו לעמוד מול השרים ובצורה מקצוענית להגיד: חברים, עד כאן.

צריך לשמור על הקופה הציבורית, צריך לשמור על היושר הציבורי, צריך לשמור על האינטרסים של הציבור. לא בכדי אתם רואים כאן דיון בחוק הזה בשעה כה מאוחרת, שנשארו הרבה חברים, כי מבינים שהפעם, הדבר הזה, אסור לתת לו לעבור. אם במקרה ובטעות הוא יעבור בקריאה ראשונה, אנחנו נילחם בוועדות ונעביר את המסר הזה לכל עם ישראל, שאת הכסף הציבורי צריך לשמור, ולא צריך לאפשר לכל המגזר הזה, שיש עליו כל כך מעט פיקוח, לפעור בור כל כך גדול במעטפת המכס של מדינת ישראל רק בגלל גחמות, רק בגלל שיש כאן ראש ממשלה חלש שלא מעניין אותו שום דבר חוץ מהכיסא שלו.

תודה לחבר הכנסת יוחנן פלסנר. אני מזמין את חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, כמה אפשר לבכות ולקונן על העניים ועל המצב, שהממשלה, די כבר. בחייך, די.

עכשיו אתם מבינים למה צריך לפטור את התרופות ממס? כי פה אנשים מקבלים מהר כאבי ראש. תאמין לי, מחלה כמוך, שום תרופה לא תעזור. אדוני היושב-ראש, טוב, אני, תגיד לי מה זה "הבלו"? שלמה המלך אומר: "הבל הבלים אמר קהלת". בשביל ההבל הזה אתם מקימים פה קול צעקה. מי שמביא ביגוד והנעלה, אדוני היושב-ראש, בקונטיינרים, ובאמת, לא הרבה עמותות, אני אומר לך ואני יודע את זה. עמותות החזירו קונטיינרים בחזרה לחוץ-לארץ כי לא יכלו לשלם את המכס על זה, יש ועדת חריגים,

אתם רוצים פיקוח? אפשר להגביל את הפיקוח, אתה יודע שבועז סופר אמר: יש מנגנון, אתם פשוט, התיאבון שלכם, מה זה "התיאבון שלכם"? מה, אני עומד במתרס השני? הרי אתה כל כך זועק את זעקת העניים והמסכנים והאומללים. אתה זועק כל הזמן שהממשלה לא עושה מספיק. סוף-סוף הממשלה עושה מעשה, אומרת: אני מוכנה לעזור לעניים, לנזקקים, אז אתם באים ואומרים: לא, זו בעיה של העמותות. אין פיקוח על העמותות, אז שיהיה פיקוח. תודה.

אז שיהיה פיקוח. ממשלת החלומות שלכם וממשלת הבלהות, אוקיי. תודה. מה זה, באמת? אתם כל הזמן רק רק פוגעים בממשלה הזאת. באמת, זה מתוך תסכול. יואל חסון. חסון. חבר הכנסת זאב, אתה פונה אליו, יש לו זכות להחזיר לך. אני יודע, אין לי שום בעיה עם זה. אתם רוצים לעזור לעניי ישראל או לא, תגידו? אל תהיו צבועים. מה עשיתם לעניי ישראל?

מה עשיתם? לא רוצים לעזור, אני רוצה להבין, למה הייתם רגועים עד לפני שעליתי לבמה? מעניין. נמצאים בתוך הממשלה, הייתם כמעט רדומים, מה קרה? חברי חברי הכנסת, די, די. חבר הכנסת יואל חסון, די.

יש לי ראש ממשלה מצוינת.

הוא צריך לדבר עם ראש הממשלה. הוא לא יכול, הוא צריך, אוקיי. אדוני, מי מהשרים הולך לדבר עם ראש הממשלה? לא, לא, באיזה תקנון זה כתוב?

ראש הממשלה בעצמו, בכתב. חבר הכנסת פלסנר, אתה מוכן, מופז אנו בנושא הזה, הנה, הממשלה הולכת ליפול. לא נכון. ראש הממשלה, שונה החוק, שונה החוק. ראש הממשלה, אדוני, הפסקה. זה לא יכול להיות.

אני לא עושה.

מגלי, ביקשה את זה קודם דליה איציק, אתה ממלכתי. אני ממלכתי.

אתה מדבר עכשיו לא לעניין, השר.

אני, אני בודק. אז, אל תבלבל את המוח. תסלח לי.

ראש הממשלה. לא תהיה הצבעה עכשיו.

אז, בבקשה, לשבת במקום שלך. לא יושבים בכיסא הזה בכל מצב. אדוני, אמרת עשר דקות, צריך לצלצל. אוקיי. אפשר לצלצל בבקשה? הם הטעו אותנו. תסלח לי, חבר הכנסת דני

שלוש דקות ממתי? אני זוכר שישבת פעם על הכיסא הזה. יש פה 20? יש חתימה. ממתי אתם יורדים לפרטים כאלה? מה קרה? אדוני היושב-ראש, אפשר להמשיך בבקשה? זה נראה כמו מפלגת קדימה,

חוזר, אנחנו עושים הצבעה אחת.

יהיה בעד העברת הצעת החוק בקריאה ראשונה ונגד האי-אמון. מי שנגד, יהיה נגד החוק ובעד האי-אמון שהוצע כאן. אדוני השר, נא לשבת.

פה זה כנסת ולא משחק. נא לשבת. אדוני השר אטיאס, אני מזמין גם אותך לשבת. אנחנו עוברים להצבעה שמית, ואני הגדרתי את ההצבעה. שתי הצבעות בהצבעה אחת. למישהו מהנוכחים לא ברור על מה אנחנו מצביעים? בבקשה. אנחנו מתחילים בהצבעה שמית. נא לא להפריע. איפה 20 איש? נא לא להפריע. התחלנו. נא לשבת. איפה 20 איש? הם צריכים להיות פה. חבר הכנסת

אני אשוב ואקרא בשמות אלה שלא היו: רוחמה אברהם-בלילא, אינה נוכחת עפו אגבאריה, אינו נוכח רחל אדטו, אינה נוכחת יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח יעקב אדרי, אינו נוכח יצחק אהרונוביץ, אינו נוכח אורי אורבך, אינו נוכח זבולון אורלב, אינו נוכח דניאל אילון, אינו נוכח טלב אלסאנע, אינו נוכח אלי אפללו, אינו נוכח אופיר אקוניס, אינו נוכח גלעד ארדן, אינו נוכח אורי אריאל, אינו נוכח זאב בנימין בגין, אינו נוכח זאב בוים, אינו נוכח אריה ביבי, אינו נוכח זאב בילסקי, אינו נוכח בנימין בן-אליעזר, אינו נוכח מיכאל בן-ארי, אינו נוכח דניאל בן-סימון, אינו נוכח רוני בר-און, אינו נוכח אבישי ברוורמן, אינו נוכח מוחמד ברכה, אינו נוכח אהוד ברק, אינו נוכח אילן גילאון, אינו נוכח גילה גמליאל, אינה נוכחת מסעוד גנאים, אינו נוכח אברהם דיכטר, אינו נוכח ניצן הורוביץ, אינו נוכח צחי הנגבי, אינו נוכח יצחק הרצוג, אינו נוכח דניאל הרשקוביץ, אינו נוכח מתן וילנאי, אינו נוכח חנין זועבי, אינה נוכחת ג'מאל זחאלקה, אינו נוכח ציפי חוטובלי, אינה נוכחת דב חנין, אינו נוכח ישראל חסון, אינו נוכח שי חרמש, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח שלי יחימוביץ, אינה נוכחת משה יעלון, אינו נוכח אליהו ישי, אינו נוכח איתן כבל, אינו נוכח יצחק כהן, אינו נוכח חיים כץ, אינו נוכח יעקב כץ, אינו נוכח ישראל כץ, אינו נוכח ציפי לבני, אינה נוכחת לימור לבנת, אינה נוכחת אורלי לוי אבקסיס, אינה נוכחת אביגדור ליברמן, אינו נוכח עוזי לנדאו, אינו נוכח שאול מופז, אינו נוכח משה מטלון, אינו נוכח אלכס מילר, אינו נוכח סטס מיסז'ניקוב, אינו נוכח יעקב מרגי, אינו נוכח דן מרידור, אינו נוכח אורית נוקד, אינה נוכחת לאה נס, אינה נוכחת סעיד נפאע, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח חנא סוייד, אינו נוכח מרינה סולודקין, אינה נוכחת גדעון סער, אינו נוכח יוסי פלד, אינו נוכח מאיר פרוש, אינו נוכח עמיר פרץ, אינו נוכח אברהים צרצור, אינו נוכח פניה קירשנבאום, אינה נוכחת איוב קרא, אינו נוכח מירי רגב, אינה נוכחת ראובן ריבלין, אינו נוכח כרמל שאמה, אינו נוכח יובל שטייניץ, אינו נוכח מאיר שטרית, אינו נוכח נחמן שי, אינו נוכח סילבן שלום, אינו נוכח יוליה שמאלוב-ברקוביץ, אינה נוכחת שלום שמחון, אינו נוכח ליה שמטוב, אינה נוכחת

אינה נוכחת זהו? יש מישהו שנמצא באולם ולא הקריאו את שמו ולא השתתף בהצבעה?

אם כך, בבקשה. אני מחכה לתוצאות. חברי חברי הכנסת, בעד הצעת החוק בקריאה ראשונה, 24, ונגד האי-אמון, 24. נגד הצעת החוק, 11. אם כך, אני קובע שהצעת החוק עברה בקריאה ראשונה ותעבור לוועדת הכספים להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית, והאי-אמון נדחה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להמשך סדר-היום: הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה שלא כדין, הגברת האכיפה), התש"ע 2010. אני מזמין את שר המשפטים, השר יעקב נאמן, להציג את הצעת החוק. בבקשה, אדוני השר. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בשנים האחרונות הלכה והתרחבה התופעה של העסקה שלא כדין של עובדים זרים בענפים שונים במשק. לפי

הוועדה לעיצוב מדיניות בנושא עובדים לא ישראלים, בראשות פרופסור צבי אקשטיין, שהוגש למנכ"ל משרד האוצר, פוגעת התופעה בשוק העבודה ובכלכלה בישראל. מטרת הצעת החוק שבפנינו היא להפחית את הביקוש לדרכי העסקה בלתי חוקיות באמצעות ייעול והגברה של האכיפה בעבירות על חוק עובדים זרים הנעברות בידי מעסיקים. עבירות של העסקה שלא כדין לפי חוק עובדים זרים נאכפו בשנים האחרונות באמצעות חוק העבירות המינהליות, אלא שמורכבות העבירות והשיעורים הגבוהים של הקנסות המינהליים הביאו לכך ששיעור גבוה של נקנסים ביקשו להישפט בבית-המשפט בשל העבירה של העסקה שלא כדין. תוצאה זו רוקנה במידה רבה מתוכן את מטרת היעילות שעמדה מאחורי הפיכתה מלכתחילה לעבירה מינהלית. על-פי נתוני משרד התמ"ת, כמחצית הנקנסים מגישים בקשה להישפט בגין עבירה של העסקת עובד זר שלא כדין, ולרוב הבקשות קודמות גם בקשות ביטול מן התובע במשרד התמ"ת. לשם השוואה, בעבירות תנועה שהן עבירות קנס, רק כ-1% מהנקנסים מבקשים להישפט בגין העבירה. התוצאה של המספר הרב של בקשות ביטול ובקשות להישפט היא

שהאכיפה המינהלית תייעל את ההליכים ותביא לסיומם במהירות, היא גורמת לסרבולם, להליכים ממושכים בפני התובע במסגרת בקשות לביטול הקנסות, ובסופו של דבר מסתיימת בהליך פלילי בבית-המשפט ביותר ממחצית מהמקרים. על כן מוצע לבטל את תחולת העבירות המינהליות על סעיפים 2(א),

ו-(ב) העסקה שלא כדין של עובד זר, ובעניינן להגיש מלכתחילה כתבי אישום במקום שבו קיימות ראיות לכאורה לביצוען. בנוסף, מוצע להחמיר את הענישה בגין עבירות של העסקה שלא כדין של עובדים זרים. במסגרת זו מוצע לקבוע קנסות מינימום משמעותיים, תוך התייחסות לעבריינים חוזרים.

מוצע לקבוע חזקה בחוק בדבר העסקת עובד זר במקרקעין על-ידי המחזיק בנכס. על מנת למנוע הליך משפטי במקרים הקלים יותר מוצע להסמיך את התובע לערוך, במקרים המתאימים לכך, הסדר מוסכם עם החשוד של סגירת תיק מותנה, שמתנה את סגירת התיק בתשלום קנס בשיעור מחצית קנס המינימום הקבוע לעבירה ובמניעת המשך ביצוע העבירה בעתיד. לאור האמור לעיל אני מציע לאשר את ההצעה בקריאה ראשונה ולהעבירה לוועדת החוקה, חוק ומשפט לצורך הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.

תודה, אדוני השר. אנחנו עוברים לדיון על הצעת החוק. אלה שנרשמו: חבר הכנסת אורי אריאל, לא נמצא כאן. חבר הכנסת יעקב כץ, לא נמצא כאן. חבר הכנסת יואל חסון, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת שלמה מולה, חבר הכנסת אריה אלדד וחבר הכנסת נסים זאב. בבקשה, אדוני. אני אשב פה עד אמצע הלילה. אל תאיים עלינו, חבר הכנסת זאב. אל תאיים עלינו, תישאר. אנחנו רוצים אותך פה. אדוני היושב-ראש, חברי חברי הכנסת, הנושא ששר המשפטים הציג בהצעת החוק, היא הצעת חוק חשובה ורצינית מאוד בעיני, והיה לי חשוב לדבר על הנושא הזה בעיקר בשל העובדה שאני קיימתי בוועדה לביקורת המדינה דיון רחב מאוד, רחב היקף,

העובדים הזרים במדינת ישראל. אדוני השר, גם ביקרתי בסיור עם יחידת "עוז" בדרום תל-אביב, באזורים שאני מצטער לומר שאיבדנו אותם. איבדנו אותם. אני הסתובבתי שם, והייתי בטוח שאני נמצא בארץ זרה. אני אומר בצורה ברורה: מצד אחד יש תחומים מסוימים, כמו הסיעוד, החקלאות, שהעובדים הזרים נחוצים בהם, וצריך לעשות רגולציה רצינית ומשמעותית שתאפשר את העובדים הזרים האלה שם, אבל מצד שני, אדוני השר, להילחם עד חורמה בעובדים שנכנסים לכאן לא כעובדים, וגם במי שהם עובדים ולא נשארים לעבוד אלא באים לבנות בית בישראל, ומעמידים בסכנה את הצביון של מדינת ישראל. אדוני השר, זה אחד הדברים שמטרידים אותי באמת. ממשלת ישראל עלתה בזמן, לפני שלוש שנים, על העניין הזה שיש פריצות גדולה בתחום ההגירה, וגבולה של ישראל פרוץ ומעמיד בסכנה הצפה של מאות אלפי מהגרים לא חוקיים שרוצים להשתקע בישראל ולהקים בית בישראל. כשאני הסתובבתי באזור התחנה המרכזית בתל-אביב לא ראיתי עובדים זרים, לא ראיתי אנשים שבאים לעבוד, ראיתי אנשים שבאים להשתקע, להקים בית, ראיתי עסקים פורחים, מסעדות, משפחות, ראיתי שם מדינה בתוך מדינה, שהיא לא מדינת ישראל. אני אומר לכם, חברי חברי הכנסת, הסכנה בפריצות הזאת היא סכנה אמיתית, ולכן כל חוק שמגביר את הפיקוח על עבודה זרה במדינת ישראל הוא חוק מבורך. אבל רציתי לומר משפט נוסף, ואני אשמח, רבותי השרים, אם תקשיבו לי בעניין הזה.

לאחרונה שמעתי הצהרות ונהניתי לומר שאני תומך בראש הממשלה על ההצהרות האלה. לפני כמה שבועות ראש ממשלת ישראל הודיע באופן רשמי על הקמת הגדר בגבול בינינו לבין מצרים. אני הייתי באמת, שמעתי את זה ברכב, הייתי מבסוט. החלטה אמיצה, מורכבת, משמעותית,

החלטה חשובה, שצריך לעשות אותה. אמרתי: הנה החלטה שאני באמת תומך בראש הממשלה,

והייתי מאוד שמח. אבל לאחרונה שמעתי שבא שר הביטחון, ואמר: סליחה, אין החלטה כזאת, אין כסף לזה, אי-אפשר לבצע את זה. רבותי השרים, אם יש משהו שחשוב שתעשו בממשלה הזאת זה להקים את הגדר הזאת ולמצוא את הכסף כדי להקים את הגדר הזאת. תשלמו פחות למחויבויות קואליציוניות ותקימו את הגדר הזאת, כי אני אומר לכם שאם לא תהיה גדר, אנחנו נוצף כאן ונוצף כאן, ונאבד את הזהות שלנו כמדינה יהודית. זה באמת בסכנה. לא רק הערבים מסכנים אותנו בעניין הזה אלא גם ההגירה הזאת, ומדינת ישראל הפכה להיות אטרקציה להגירה לא חוקית,

למען השם, במשהו תקימו את הגדר הזאת, ולפחות תהיה נקודת זכות אחת לממשלה הזאת. תודה רבה. למען השם. למען השם, תקימו את הגדר הזאת, וגם למען עם ישראל.

אני מזמין את חבר הכנסת שלמה מולה.

אדוני היושב-ראש, רבותי השרים, אני רוצה להגיד לך, אדוני שר המשפטים, הצעת החוק הזאת היא הצעת חוק הומנית. אני חושב שמדינת ישראל, דווקא כמדינה שרוב האנשים שבאו אליה, האנשים באו לכאן אומנם כיהודים במסגרת חוק השבות, אבל עדיין יש סממנים של הגירה. ככאלה, אנחנו צריכים לנהוג באנשים שבאים אלינו הביתה בהגינות, ביושר הנדרש ועל-פי חוקי מדינת ישראל, החוקים ההומניים שלה. אם נדרש, גם לעשות תיקונים. טוב עשה שר המשפטים שהביא את הצעת החוק הזאת.

אדוני שר המשפטים, הבעיה היא לא החקיקה הקיימת, הבעיה היא הדלת המסתובבת של הבאת עובדים זרים למדינת ישראל. הבעיה היא הפרצה הקיימת של רבבות ואלפים של אנשים זרים שמגיעים אלינו מדרומה של מדינת ישראל. אני אומר לך, אדוני שר המשפטים, אני לא יודע מתי אדוני הסתובב בתחנה המרכזית הישנה בתל-אביב. אני רוצה לומר לך שאנחנו, יחד עם משטרת ישראל, לפני כחודש ימים, במסגרת הוועדה למעמד האשה, ביקרנו בתחנה המרכזית. הלב נצבט, כואב לראות כמה אלפים של אנשים נמצאים בתל-אביב, בחצר האחורית שלנו, חלקם הגדול ללא זכויות בסיסיות, מסתתרים, ואנחנו שואלים את עצמנו: האם זאת המדינה שאנחנו רוצים לראות? אנחנו יודעים מה קורה היום בערד,

ואני חושב שטוב יעשו אם תהיה אכיפה יותר גדולה סביב הנושא הזה של בעיית העובדים הזרים. במקביל, גם לנהוג ביתר רוחב לב לגבי ילדי עובדים זרים, לאפשר להם להשתקע בארץ אם הם לא מכירים מקום אחר. זה צו השעה שלנו כמדינה יהודית. אני חושב שאם יש 1,000 ילדים קטינים שנמצאים כאן, נולדו כאן, אולי זאת הזדמנות טובה לאזרח אותם, גם לתת להם זכויות, שוויון, אבל גם לדרוש מהם את חובת האזרחות שלהם. אדוני שר המשפטים, אבל הבעיה היא בסך הכול, כמו שאמרתי: מביאים לפה אלפים של עובדים ולא בטוח שאותם העובדים הולכים לארץ המוצא שלהם. לכן, אנחנו מצד אחד מבכים, למה יש הרבה עובדים זרים, אבל אנחנו מצליחים להביא בסיטונאות. זה נכון, אני אומר, אדוני שר המשפטים, יש אפשרות שהאדם העברי, היהודי, יעבוד בחקלאות. לא קורה שום דבר אם יעבדו בסיעוד, לא קורה שום דבר אם יעבדו בעבודה מועדפת, הממשלה תיתן להם יותר סיוע כדי שמקומות העבודה האלה יהיו עבריים ואטרקטיביים. אבל בהיעדר תפיסה כזאת, זה נכון שתהיה חקיקה כזאת, זה נכון גם שאותם עובדים זרים, שנמצאים אצלנו בבית, נתייחס אליהם בצורה הומנית.

בהצעת החוק הזו, אדוני שר המשפטים, בניגוד להצעת החוק הקודמת, אנחנו נתמוך. חבר הכנסת אריה אלדד, בבקשה. אחרון המתדיינים, חבר הכנסת נסים זאב. אדוני היושב-ראש, תודה, אדוני השר, החוק שהבאת בפנינו הוא חוק חשוב, ולו מהיבט אחד. נניח שבארץ רחוקה, ממש לא כאן ולא עכשיו, נחשד שר בכיר,

הרוצה לשקר ירחיק עדותו, נניח שהוא שר ביטחון באותה ארץ רחוקה. שר הביטחון באותה ארץ רחוקה נחשד בהעסקת עובדת זרה. אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה שאם,

לא יעלה על הדעת, אבל אם חס וחלילה יימצאו החשדות הללו נכונים, לא הייתי רוצה לחיות בארץ כל כך רחוקה, שבה אפשר לפטור שר ביטחון שעוסק בעבודה זרה מהסוג הזה באיזשהו קנס סמלי. אני חושב שזאת צריכה להיות עבירה שיש עמה הרבה מאוד קלון.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד. חבר הכנסת נסים זאב. חברי בצד הימני, יושב-ראש ועדת הכנסת, תודה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הגמרא אומרת: "לאו עכברא גנב אלא חורא גנב". זאת אומרת, כשאנחנו רואים שחסר בשק האורז חלק מהאורז, אז אנחנו יודעים שהעכבר בא ולקח חלק מהאוכל. אבל מי האשם פה?

אלא הפרצה לגנב. היינו בסיור באילת, ואני חוזר ואומר את זה, ורואים גדר תיל בקושי בגובה של מטר, מקסימום, שבחלקו גם בכלל לא קיים, וזה בעצם הגבול שלנו עם מצרים. אנחנו מדברים על 600,000 סודנים, אדוני היושב-ראש, שממתינים היום במצרים כדי להיכנס לתחומי מדינת ישראל. המאפיה של הבדואים שם עובדת מאוד חזק. מקבלים על כל ראש שמעבירים, אם הוא מגיע לתל-אביב, כמו שאמר מולה, והוא מתבייש לראות אותם בתל-אביב, הם מקבלים 4,000 דולר על כל ראש שמגיע לתל-אביב. ואם הוא חוצה אתו את הגבול הוא מקבל 2,000 דולר. יש לנו בממוצע בין 50 ל-60 סודנים כל יום. אז אנחנו עכשיו באים ודנים, במה? איך נעניש את המעסיק? אז נעניש אותו, אז נחמיר אתו, אבל מה אנחנו עושים עם כל האלפים שנכנסים לתחומי מדינת ישראל? מה, אנחנו עיוורים? לא רואים מה שנעשה יום-יום? אני הצעתי איזושהי הצעה, ואני אומר שאפשר לעשות מעשה. אם מערכת הביטחון, בשיתוף פעולה עם הוועדה לעובדים זרים והוועדה למלחמה בנגע הסמים, אם כולם יחברו יחדיו אפשר, לפחות ברמה של מודיעין, לעשות עבודה ולמנוע חדירה של מסתננים יום-יום. זה לא עולה הרבה, אז להפסיק לבכות, צריך רק לעשות מעשה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, אלה שרוצים להשתתף בהצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס' 14) (העסקה שלא כדין, הגברת האכיפה), התש"ע 2010, לוועדת הפנים והגנת הסביבה נתקבלה. בעד, 17, נגד, אין, נמנעים, אין.

אני קובע שהצעת חוק עובדים זרים (תיקון מס'

(העסקה שלא כדין, הגברת האכיפה), התש"ע 2010, עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת הפנים והגנת

נאמן, להציג את החוק. נרשמו כמה דוברים, ואנחנו ממשיכים.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק לתיקון פקודת סימני מסחר

להעברתה לוועדת חוקה, חוק ומשפט. תודה רבה. תודה, אדוני השר. נרשמו כמה מחברי הכנסת להתדיין בהצעת החוק. הם יכולים גם לוותר. חבר הכנסת חיים אורון, לא נמצא כאן. חבר הכנסת אורי אריאל, לא נמצא כאן. חבר הכנסת משה גפני, מוותר?

מוותר. חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, לא נמצא כאן. חבר הכנסת נסים זאב, אני מניח שמוותר. יואל חסון, לא נמצא כאן. אנחנו עוברים להצבעה. נא לשבת, מי שרוצה להצביע. ההצעה להעביר את הצעת חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 7),

לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה. בעד, 12, נגד, אין, נמנעים,

אם כך, אני קובע כי הצעת החוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 7), התש"ע-2010, עברה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת חוקה, חוק ומשפט להכנתה לקריאה שנייה ולקריאה שלישית. חברי חברי הכנסת, אנחנו ממשיכים בסדר-היום: הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (תיקון מס' 3), התש"ע 2010. אני מזמין את שר המשפטים, השר יעקב נאמן, להציג את החוק. בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, הצעת החוק המוגשת על-ידי הממשלה מבקשת לתקן את סעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות, התשנ"ג 1993. סעיף 5 לחוק קובע מהו השיעור המרבי של הריבית שנושה יכול ליטול מלווה בהלוואה חוץ-בנקאית שהסעיף חל לגביה. הסעיף האמור קובע כי, ואני מצטט: "שיעור העלות הממשית של האשראי" סוף ציטוט, לא יעלה בחישוב שנתי, ציטוט: "על שיעור עלות האשראי המרבי" סוף ציטוט, המוגדר בסעיף 5(א) כפי-2.25 מן העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא-צמוד הניתן לציבור בידי הבנקים, ושחושב בידי בנק ישראל ובהתאם לפרסומיו. בחלוף השנים הרכבו של סל האשראי הלא-צמוד הניתן לציבור בידי הבנקים השתנה. חלקו היחסי של האשראי הלא-צמוד שמקורו ביתרות החובה בחשבונות עובר ושב ירד משמעותית, בעוד שחלקן היחסי של הלוואות אחרות עלה. משמעות הדבר היא כי הריבית המחושבת היום, על-פי ההגדרה, נמוכה באופן יחסי מזו שחושבה בעבר בעת חקיקת החוק, שכן הריבית על יתרות החובה בחשבונות עובר ושב הינה גבוהה באופן משמעותי מזו של הלוואות שאינן צמודות. בעקבות תיקון שנעשה בסעיף 15 לפני כשנתיים בתקנות הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות (קביעת סכום לעניין סעיף 15(ב)(1)

התשס"ז 2007, חל סעיף 5 לחוק, והמגבלה הקבועה בו, לגבי שיעור הריבית המרבית על הלוואות עד 1 מיליון שקלים חדשים. בכך הוחלה תקרת הריבית על רובן המוחלט של ההלוואות הצרכניות ועל חלק מההלוואות לעסקים. שינוי זה חייב עריכת בדיקה לגבי אופן חישובה של הריבית המרבית, אשר העלתה כי יש לערוך התאמה ביחס לגובה הריבית שניתן לגבות מלווים אלה. מוצע על כן לתקן את סעיף 5 לחוק כך שחישוב הריבית ייעשה על בסיס הריבית לגבי חשבונות העובר ושב ולא על בסיס העלות הכוללת הממוצעת לאשראי הלא-צמוד, זאת מכיוון שהריבית החלה על מסגרות האשראי בחשבונות עובר ושב משקפת בקירוב רב יותר את הסיכון שנושאים עמם לווים חוץ-בנקאיים, וחישוב המתבסס עליה יאפשר למלווים החוץ-בנקאיים לקבוע ריבית

המתחשבת בסיכון זה. עוד מוצע, כדי לאפשר גמישות, להסמיך את המפקח על הבנקים, בהסכמת שר המשפטים, לעדכן בצו את ההגדרה לפי הצורך, עם שינוי העתים. אבקש מהכנסת להעביר את הצעת החוק בקריאה ראשונה ולהעבירה לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט. תודה לאדוני שר המשפטים. נרשמו חברי כנסת. חבר הכנסת יואל חסון, לא נמצא. חבר הכנסת שלמה מולה ביקש להסיר. חבר הכנסת נסים זאב, גם כן לא מדבר. אנחנו עוברים להצבעה על הצעת החוק. נא לשבת.

את הצעת חוק הסדרת

(תיקון מס' 3), התש"ע 2010, לוועדת החוקה, חוק ומשפט נתקבלה.

הצעת חוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות (תיקון מס' 3), התש"ע 2010, עברה בקריאה ראשונה, והיא תועבר להכנתה לקריאה שנייה ושלישית לוועדת החוקה, חוק ומשפט. חבר הכנסת נסים זאב הודיע לפרוטוקול שהצבעתו לא נקלטה, ובכך נסתפק, זה לא ישנה את תוצאות ההצבעה. חברי חברי הכנסת, אנחנו עוברים להצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ע 2010. יציג את החוק השר מיכאל איתן. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת,

אני מתכבד להביא לאישור מליאת הכנסת בקריאה ראשונה את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ע- 2010. חוק שירות ביטחון קובע, בסעיף 40, פטור משירות צבאי מטעמי הכרה דתית. הסעיף קובע כי פטור מחובת שירות ביטחון יינתן לכל מיועדת לשירות ביטחון אשר הצהירה באופן ובמועד שנקבעו בתקנות כי טעמים שבהכרה דתית מונעים אותה מלשרת בשירות הביטחון,

שומרת על כשרות בבית, אדוני יכול להגיד לי למה הוא מפריע במליאה?

כל הכבוד. בבקשה, אדוני. אני אחזור: כי היא שומרת על כשרות בבית ומחוצה לו, וכן כי אינה נוסעת בשבת.

המגבשים את הפטור הזה פורשו על-ידי בית-המשפט העליון בהחלטה משנת 1981 בצורה הבאה. אומר בית-המשפט: אין ספק שיש לראות את שלושת התנאים הנ"ל לא רק בהצטברותם, אלא גם מבחינת המשמעות הכוללת העולה מהם. התנאים המוחשיים, כגון שמירה על כשרות בבית ומחוצה לו ואי-נסיעה בשבת, אינם בגדר רשימה סגורה וממצה,

יש בהם משום קביעת תחומים המקיפים כל מה שבתוכם וסביבם ואת כל אשר מתבקש מהם כמסקנה סבירה. משמע כי רק מי שמקיימת את כל הכללים שהם בגדר מרכיבים טבעיים וחיוניים לאורח חיים דתי, תוכל לשכנע את בית-המשפט כי טעמים שבהכרה דתית אכן מונעים ממנה לשרת בשירות הביטחון. ההסדר שנקבע לגבי ביטול פטור מטעמים שבהכרה דתית הוא הסדר ייחודי ושונה מההליך לגבי שאר סוגי הפטורים, שלגביהם מוסמך הפוקד לעיין מחדש בהחלטתו במקרה של שינוי בנסיבות.

על-פי החוק הקיים, רק הרשעה של המצהירה בעבירה של שבועת שקר המתייחסת למועד מתן התצהיר מביאה לביטול הפטור.

אם זמן קצר לאחר מתן התצהיר קיימות בידי הפוקד ראיות ברורות כי תנאי הפטור אינם מתקיימים, אין הוא יכול לבטל את הפטור. הסדר חוקי זה מאפשר ערוץ נוח להשתמטות מגיוס. על-פי הערכות הצבא, קיים כיום מספר לא מבוטל של מיועדות לשירות ביטחון אשר מנצלות לרעה את הוראות החוק בעניין זה. הצעת חוק זו מטרתה למנוע ככל הניתן ניצול לרעה של הזכות לקבלת פטור מחובת שירות ביטחון,

באמצעות הטלת חובה על מיועדת לשירות ביטחון שניתן לה פטור מטעמי הכרה דתית, להודיע על נסיבות שבהן חדל להתקיים תנאי מהתנאים שלגביהם הצהירה ושעל בסיסם ניתן הפטור, ובעקבות כך ביטול הפטור בנסיבות אלה. כן יאפשר החוק, בנוסח המוצע, לקיים הליך של עיון חוזר, בהחלטה על ביטולו של הפטור כאמור, במקרים שבידי צה"ל ראיות המפריכות את ההצהרה. לאור רגישות הנושא מוצע לקיים ועדת ערר מיוחדת למקרים שבהם החליט פוקד על ביטול פטור שניתן על בסיס הצהרה בדבר הכרה דתית כאמור, וזאת בעקבות הנתונים שנמצאים בידיו. כן מוצע כי החלטת ועדת הערר תעמוד לביקורת שיפוטית בפני בית-המשפט לעניינים מינהליים, ואנו מציעים כי הסדר זה של הערר על החלטת הפוקד יעמוד בתוקפו לתקופה של שנתיים, שבהן ייבחן יישומו. אני מבקש ממליאת הכנסת לאשר את הצעת החוק ולהעביר את המשך הדיונים לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

תודה לשר מיכאל איתן. נרשמו חברי כנסת. אני אקריא, ומי שירצה להשתתף, בבקשה: חבר הכנסת מיכאל בן-ארי, לא נמצא כאן. חבר הכנסת אורי אריאל, לא נמצא כאן. חבר הכנסת יוחנן פלסנר, בבקשה. אתה מוותר?

אז בבקשה, אדוני.

אל תהיה פראייר. בשביל זה אתה חבר כנסת. לציבור יש זכות לדעת מה קורה. אני הולך להוציא הודעה ב"המודיע". חברים, מה עומד על הפרק? על הפרק עומד עכשיו, אדוני היושב-ראש,

תודה רבה לך, וחברי חברי הכנסת, אדוני השר, עומד על הפרק שיטפון של הצהרות כוזבות. שיטפון. 10% מבנות ישראל בגיל 18, 10% מהמיועדות לשירות ביטחון, מצהירות הצהרה כוזבת

הן אומרות: אני דתייה, ולכן הן מקבלות פטור משירות צבאי. אלה נתונים של אגף כוח-אדם של הצבא. הבנות שנמצאות במסגרות החרדיות ובמסגרות של הציונות הדתית, הממלכתי-דתי, זה עומד על בערך 27%, והבנות שמקבלות פטור מטעמי דת, עומד על כ-38%.

10% 11%. זה שיטפון, ואת השיטפון הזה צריך לעצור, ואת השיטפון הזה צריך לבלום, ולכן קמה הצעה סבירה,

שיוצרת שוויון בין בנים ובנות בהקשר הזה, הצעה של חבר כנסת מישראל ביתנו, מטלון, וחבר הכנסת ישראל חסון. את ההצעה הזאת צריך להעביר, בהצעה הזאת צריך לתמוך, זו ההצעה שיש בה את המרכיבים שמאפשרים להתמודד עם הבעיה. עיכבו את ההצעה, כי אמרו: אנחנו מביאים הצעה ממשלתית. ומה הביאו? הביאו הצעה מדוללת, מדולדלת, מינימלית, שלא פותרת את השיטפון, אלא אחרי שכבר יש שיטפון, באים לנסות לייבש כמה מהשלוליות הקטנות, וזה מה שהממשלה הזאת יודעת לעשות.

דודו רותם, במקום לשבת כאן ולחכות בכיליון עיניים ולהישאר עד אישון לילה כדי להעביר את ההצעה, ואחר כך תוכל לרחוץ בניקיון כפיך ולהגיד:

הבאנו משהו לפתור את הבעיה, תהיה אמיץ, ופעם אחת אולי נראה הישג של ישראל ביתנו בקואליציה הזאת, ולא עוד ניצחון לש"ס, לא עוד ניצחון לש"ס, ועוד פעם הם מקפלים אתכם וגם בעניין הזה. מה יקרה אם בדגל אחד, בנושא אחד, תיאבקו למען הציבור שלכם? ועזוב רגע את הציבור שבחר בכם, מה עם מדינת ישראל? ככה לאפשר את כל ההצהרות הכוזבות האלה ולשיטפון הזה להמשיך? וחברים, אני מודה שבהצעה הזאת יש שיפור. הדלתא היא קטנה, היא כמעט בלתי נראית,

אבל זה אכן שיפור של המצב הקיים. אבל אם בגלל השיפור הזה אתה תשב ותגיד: פתרנו את הבעיה, ואת השיטפון אנחנו לא נפתור, אז אני מעדיף שלא נקבל את השיפור הזה. תודה רבה, אדוני. למה כשהיית אתה בקואליציה לא עצרת את השיטפון?

חבר הכנסת

הוא כבר סיים. אתה רוצה שהוא יישאר עוד קצת? הוא פנה אלי ישירות. מאה אחוז, אין לי בעיה. פגעת בי אישית. חבר הכנסת יואל חסון, לא נמצא כאן. חבר הכנסת שלמה מולה, בבקשה. אחריו, חבר הכנסת אריה אלדד, חבר הכנסת משה גפני,

וחבר הכנסת נסים זאב, שהוא אחרון הדוברים. אדוני היושב-ראש, אדוני השר,

אני לא יודע למה שלחו אותך להציג את החוק. החוק הזה היה צריך להיות מוצג על-ידי שר הביטחון וסגן שר הביטחון, הרי בסופו של דבר זה העניין, ואני מניח שאמרו לך להציג. דווקא אתה אדם הגון,

אני משוכנע במיליון אחוז שאתה לא שלם עם החוק הזה. אני יכול להגיד שאתה לא שלם, כי נטל השירות הצבאי צריך להיות שוויוני. יש כאן אוטוסטרדה של חוקים, ומה לעשות, נכנעים שוב ושוב בגלל הסכמים קואליציוניים,

אני יודע שהחרדים, דעתם לא נוחה בכלל, כי מדובר במידה מסוימת בנגיעה בסטטוס-קוו.

אני מניח שהמצב הנוכחי היה יותר טוב לכם, אבל תראו מה קורה, למרות הכול. עכשיו אנחנו יודעים להגיד בוודאות:

ביתנו היא מזמן איננה ישראל ביתנו, היא ש"ס ביתנו. כל מה שש"ס מציעה, היא חותמת, כל מה שש"ס מאיימת, הם חותמים. איפה השירות האזרחי שאתו הלכתם לציבור? איפה הנטל שצריך להיות מחולק בין האנשים, בין האזרחים? דודו רותם, אני מסתכל עליך, אני שואל אותך שאלה פשוטה: למה חלק מהאנשים יקבלו פטור וחלק מהאנשים לא יקבלו פטור וישרתו בצבא? ואתם נותנים לזה יד. למה, כשמדובר בשירות במדינת ישראל, חלק יישאו בנטל? למה אתם לא יכולים לבוא ולהגיד: לא שירות צבאי, אבל כן שירות אזרחי? למה אתם, ואתם באים היום בידיים נקיות, פתאום אתם רוצים להיות גיבורים. איפה אתם? איפה אתם?

איפה אתם? איזה צביעות של ישראל ביתנו. איזה צביעות, הצביעות שלכם, תאמינו לי, באמת כבר נמאסתם. אתם לא הולכים על שום נושא שאליו אתם הלכתם. אני אגיד לכם אפילו יותר מזה. בנושא המדיני אמרתם שאתם תפילו את שלטון ה"חמאס". איזה שלטון "חמאס", איזה, שום דבר. בנושאים האזרחיים, ברית הזוגיות, איפה ברית הזוגיות ואיפה אתם? תאמין לי, הרב גפני, אתם המנצחים הגדולים, אתם הגיבורים הגדולים. ישראל ביתנו יכולים לשבת כל יום חזק על הכיסא, אבל מאומה לא קורה, והציבור ממשיך לשלם את מחיר ההפקרות של ישראל ביתנו. מה זה הדבר הזה? עכשיו אתם מכניסים את הצבא לתוך העניין, שהצבא עכשיו יחליט מי תקבל פטור ומי לא תקבל פטור. שלא נדבר על מפלגת העבודה, היא מפלגה אבודה,

לא שר הביטחון שלה, לא הסגן שלו. כאשר מדובר בשירות צבאי, צריך להיות נטל שוויוני. אתם צריכים להילחם על זה. החרדים,

כולם צריכים לתת שירות צבאי, ולא שאתם תכניסו, אוטוסטרדה,

עוד חוק שמרחיב, אבל מצופה באיזשהו ציפוי כזה שבו אפשר לעבוד על האזרחים. האזרח לא יסלח לישראל ביתנו, בטח לא למפלגת העבודה. הרב גפני, תנוח לך, שב בשקט, תאמין לי, שום דבר לא קורה. אתם שולטים במדינה הזאת. תודה לחבר הכנסת שלמה מולה. אני מזמין את חבר הכנסת אריה אלדד. בבקשה. אחריו חבר הכנסת גפני, אלא אם כן אתה תוותר. לא מוותר, לא מוותר. אחריו, חבר הכנסת דוד רותם, ותמיד חבר הכנסת זאב ידבר אחרון, רק שלא ידבר עכשיו בטלפון. הוא מקבל הוראות,

אנחנו עוסקים באותה נערה שהלכה ללשכת גיוס והצהירה שהיא דתייה, שומרת מסורת, שומרת שבת, שומרת כשרות, ונסעה בשבת לאכול טרפה כשהיא לבושה בגד לא צנוע. בה אנחנו עוסקים.

ודאי שראוי היה, לא מספיק שהיא נסעה בשבת, לא מספיק שהיא לבושה לא צנוע, לא מספיק שהיא הלכה לאכול טרפה?

השם והכתובת שמורים במערכת. חבר הכנסת אלדד, היא בפנקס הבוחרים של קדימה. על כל פנים, אני מסכים עם חבר הכנסת יוחנן פלסנר, שאמר שראוי היה שהמליאה הזאת תקבל את הצעת החוק הרחבה יותר והכוללת יותר, אבל גם החוק הנוכחי, המונח בפנינו, יותר טוב מכלום. הוא יותר טוב מהמצב הקיים.

תודה לחבר הכנסת אריה אלדד. אני מזמין את חבר הכנסת משה גפני. בבקשה, אדוני. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, ככל הנראה יש פה חברי כנסת חדשים, שלא היו בקדנציה הקודמת. בקדנציה הקודמת היתה הצעת חוק דומה, מצמצמת מבחינת העניין, תיכף אני רוצה לדבר גם על העניין עצמו, אבל אני הייתי באופוזיציה, סיעת יהדות התורה היתה באופוזיציה, ואני ביקשתי מראש המפלגה שלכם, בקדימה, שהיה גם ראש הממשלה, וממזכיר הממשלה, ביקשתי לא להביא את החוק הזה. קדימה היתה בממשלה, אנחנו היינו באופוזיציה, ונעתרו לבקשה שלנו, ולא הביאו את החוק עד סוף הקדנציה. לא הביאו את החוק. קצת לא הבנתי, האמת היא שלא חשבתי לעלות לדבר, לא הבנתי, נדמה לי שחבר הכנסת פלסנר וחבר הכנסת מולה הם מקדימה. אני רוצה שתדעו שרק הליכוד יכול. זאת אומרת, חוקים חוקים דתיים, איך צעקת, בפתוס כזה, כל הכבוד לך,

איזה נאום חוצב להבות, שכולם ישרתו. בעזרת ישראל ביתנו, תיכף אני אדבר על "כולם ישרתו", אבל כולם ישרתו, כאילו שבאת עכשיו מהמאדים. היית בשלטון, אנחנו היינו באופוזיציה, יהדות התורה. בכלל לא היה צריך לספור אותנו. אני ביקשתי מישראל מימון, פה מאחורי המליאה, אמרתי לו: אני מבקש ממך, אל תביא את זה. הייתי באופוזיציה. הוא לא היה צריך אותי, לא היה הסכם קואליציוני, והוא אמר: בסדר. הוא הלך לשאול את ראש הממשלה, את אריאל שרון, ואחרי זה היה עם אהוד אולמרט, הוא שאל אותם, והם אמרו לו: גפני מבקש, אל תביא. זה מה שהיה, לא לפני שנות דור. אז עכשיו אתם עומדים פה ותוקפים את ישראל ביתנו?

אם הוא הסניגור שלכם, אני מודאג. לא, אני לא מגן של ישראל ביתנו. אני מגן של האמת. קודם של האמת. האמת היא שאם הצופה בכם היום רוצה לדעת את האמת, אם אתם דוברים אמת, כן או לא, אז אני רוצה להגיד לצופים שבידיכם היתה אפשרות להביא את החוק הזה. הייתם בשלטון ואת החוק הזה לא הבאתם.

תוקפים את ישראל ביתנו, תתקפו את ישראל ביתנו. בסדר, לא חשוב, בזה אתם שותפים.

אני רוצה להגיד לך, חבר הכנסת מולה, אני שאלתי את יוחנן פלסנר: אתה רוצה שאני אצביע נגד החוק? אני אצביע נגד החוק. אבל תבטיח לי שבמהלך הקדנציה הזאת לא תביא את החוק של ישראל חסון. הוא אמר: לא, אני לא יכול להבטיח. תמים אני לא. זאת אומרת, אני חרדי אומנם, בסדר, אני מתנצל, אבל תמים אני לא. מה אומר החוק של ישראל חסון? עכשיו, תדעו לכם, אנחנו ישבנו עם נציגי הצבא הרבה ישיבות, והם אומרים, בין היתר: יש, למשל, העולים מקווקז, או מגרוזיה, אצלם שהבת תלך לצבא? זה ייהרג ובל יעבור. הצבא גם לא רוצה לגייס אותן. הוא לא רוצה לקחת בנות או חיילות כשזה הורס את המשפחה. הוא לא הולך לקחת אותן. מה מציע ישראל חסון? ישראל חסון אומר כך: בת שלמדה בבית-ספר ממלכתי תהיה חייבת ללכת לצבא. כלומר, מה שאתם אומרים, קדימה, אתם אומרים לעולים מקווקז,

זה לא המקרים היחידים. אני אומר את העמדות המקצועיות של הצבא, אתם אומרים להם: הבנות שלכם תהיינה חייבות ללמוד בבית-ספר דתי. זה מה שאתם אומרים. נכון, שיתגייסו. זה מה שאתם אומרים.

אנחנו אומרים שילכו לצבא, שיעשו שירות לאומי. חברי הכנסת,

אני מבקש לשים את האמת במקומה. אין ססמאות. אנחנו חברי כנסת, אנחנו מצביעים ומכריעים גורלות במה שקורה בעם הזה. אני אומר לכם, ואתם יודעים את זה, ואם אתם לא יודעים תדעו עכשיו, אנחנו ישבנו עם נציגי הצבא, ויש קבוצות באוכלוסייה שהן אינן דתיות והצבא פוטר אותן. הם לא רוצים להעמיד צבא במדינת ישראל שיהרוס עדה שלמה. עדה שלמה, ולא אחת. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, אם היית מבטיח לי, חבר הכנסת פלסנר, שאתה לא מביא את החוק של ישראל חסון עד סוף הקדנציה, אני מצביע נגד החוק הזה. אני אגיד לך למה. אני רוצה להצביע נגד, אבל אני פוחד ממך, כי אתם לא דוברים אמת. בכלל, אנחנו חושבים שגיוס בנות חובה אסור שיהיה. גיוס בנות צריך להיות רשות. למה? גם מבחינת הצבא, כשהיה דיון, לקחת טייסת, הצבא אז אמר לבית-המשפט העליון: היות שגיוס בנות הוא חובה, לא כולן מתאימות לעניין הזה. היו הולכות לצבא אלה שבאמת מתאימות, שהן רוצות ללכת,

אבל מה אני יכול לעשות, אני מציע את זה כל קדנציה, לא שומעים בקולי,

אני נגד גיוס בנות חובה, אבל, אין ויכוח בינינו לבין הצבא, ואין ויכוח בינינו לבין משרד הביטחון, ולא חשוב מי זה השר, זה יכול להיות מישראל ביתנו, זה יכול להיות מפלגת העבודה,

מכל מקום. אומרים ככה: מי שמשקרת חייבת לעמוד לדין או שחייבת להתגייס.

זה לא העמדה שלי. העמדה שלי היא שגיוס בנות צריך להיות רשות, אבל זאת העמדה, אנחנו מקבלים את זה. זה בחקיקה. כל הדיון שמתקיים ושהתקיים אתכם בקדימה בקדנציה הקודמת, האם היא צריכה להגיע קודם לבית-המשפט או שהיא צריכה קודם להגיע לוועדת ערר, הדיון הוא בעיקרון טכני.

אין ויכוח לגבי הרמאיות, בסדר. אין ויכוח לגבי הדתיות. אין ויכוח לגבי הקווקזיות, אין ויכוח, הצבא לא רוצה אותן. הצבא גם לא רוצה לגייס בכוח. הוויכוח הוא על קבוצה אחת גדולה באוכלוסייה, שזו הקבוצה המסורתית. והקבוצה הזאת, המשפחה והבת לא רוצות שהיא תתגייס לצבא, כל כבודה בת מלך פנימה, זאת המסורת שהם הביאו אתם מאלפי שנים. עליהן מדובר. אומר הצבא: עליהן אני לא מדבר, אני מבין את זה, אני מדבר על הרמאיות. ואנחנו חוששים, ביהדות התורה וגם בש"ס, אנחנו חוששים מהזליגה, שיכולה להיות פצצה חברתית בלתי רגילה. והנאומים של שוויון לא רלוונטיים פה בכלל. איזה

אין ויכוח לגבי הרמאיות, אין ויכוח לגבי הדתיות, תודה. יש ויכוח לגבי המסורתיות.

אתם בקדימה שוברים את כל הכלים החברתיים הקיימים במדינת ישראל. אני אומר לכם שאתם נוהגים בחוסר אחריות. זה דיון חברתי מהמדרגה הראשונה. אני מתנגד לגיוס בנות חובה. תודה לחבר הכנסת גפני. זו מדיניות הממשלה. חבר הכנסת דוד רותם. ישראל ביתנו, גיוס בנות. עכשיו מה קרה? ההצגה נגמרה. הוא סיים לדבר, מה קרה? לא אתה, אני מדבר על החברים שמעירים כשאתה כבר ירדת. אתה אמרת מה שאתה מאמין.

אדוני היושב-ראש, אדוני השר, רבותי חברי הכנסת, זה דבר מדהים. הזיכרון של חלק מחברי הכנסת, ובעיקר של חברי קדימה, הוא בערך זיכרון של עכבר שלא זוכר מה היה לפני שעתיים, ובוודאי לא זוכר, קח אחריות על מה שאתה עושה עכשיו. בוודאי לא זוכר מה היה לפני שנה. אין לכם מה להגיד לציבור שלכם, זה בדיוק דמגוגיה, חברי הכנסת, גם שלמה מולה, גם יוחנן פלסנר. שוב אתה מתקפל, לנושא האזרחי שלכם. אני אתן לכם עכשיו כמה שאתם רוצים קריאות ביניים,

שמענו אתכם, תנו לחבר הכנסת רותם להביע מה שהוא רוצה. תסלח לי. היית פה, אמרת מה שרצית. זיכרון, תודה, אילטוב. בבקשה, אדוני, אתה בזכות דיבור. רבותי, רק לפני שנה

אז תקשיב, אז אולי תבין.

כי אם אתה כל הזמן תחשוב מה להגיד לי, אתה לא תבין מה אני אומר. רק לפני שנה היתה זו קדימה שאמרה לישראל ביתנו: רבותי, תעשו אתנו קואליציה, מה שאתם רוצים אנחנו מסכימים. בדיוק בגלל הנושאים האלה. אבל שכחתם. רק לפני שבוע שאלתי אתכם מעל הדוכן הזה, כשהגשתם אי-אמון, אמרתי לכם: רבותי, אני נורא רוצה להפיל את הממשלה, אבל אני רואה שציפי לבני אמורה להקים ממשלה חדשה, תגידו לי עם מי אתם הולכים לקואליציה. מה צעקתם לי?

ואז שאלתי אתכם: רבותי, ואיך תעבירו עם ש"ס את ברית הזוגיות? אז אמרתם לי: אל תדאג, כשנהיה בשלטון ברית הזוגיות לא חשובה. רבותי היקרים,

כל אלה שהיו פה, כולל אתה. אני רוצה לראות איך תצביע ביום רביעי,

אני אצביע נגד ברית הזוגיות שלכם, מסיבה אחת פשוטה, זה ברית הזוגיות שלך, ברית הזוגיות שאתם מציעים היא ברית הזוגיות כדי לפגוע בממשלה וכדי לפגוע בישראל ביתנו. אין לכם עניין לפתור את הנושא הזה. אז תוכיח שאתה בעד, אני לא צריך להוכיח לך שום דבר, חבר הכנסת מולה. תשתזף באופוזיציה. תגיד לי, מי הגיש הצעת חוק לתיקון חוק החמץ? האם את הצעת חוק החמץ הגישו ש"ס, נראה לך, האם את הצעת חוק החמץ הגישה אגודת ישראל או יהדות התורה?

את הצעת חוק החמץ, לתקן את החוק ולפגוע בהחלטה של בית-משפט, הציעה קדימה.

אז אם הם עושים דבר טוב אז אתה צריך לתקוף אותם? קדימה לא מסוגלת לעשות דבר טוב, הרב גפני. הם לא רוצים לתקן את חוק החמץ. הם רוצים להביך את הקואליציה. יש להם רק עניין אחד. אתה יודע שהקואליציה תחמיץ, ואז אולי הם יוכלו לפנות אותה, כמו שהם מנסים לעשות עם חמץ במכולות. אבל, רבותי חברי הכנסת של קדימה, זה לא יעזור לכם, העם הזה לא מטומטם. הרי כל אותן משתמטות, אפשר להעמיד אותן לדין. אין שום בעיה. מי שמגיש הצהרת שקר, אפשר להעמיד אותו לדין. בא החוק הזה, והממשלה, מתוך התחשבות בסיעות הדתיות, אומרים: אנחנו לא רוצים להרוס את הכול. אנחנו רוצים לאפשר ועדת ערר, אנחנו רוצים לאפשר לבדוק את זה. רבותי, תבדקו מי המשתמטות. תבדקו באיזה ספר בוחרים, באיזו מפלגה הן רשומות, ואחר כך תבואו בטענות. תודה לחבר הכנסת דוד רותם. חבר הכנסת נסים זאב, אחרון הדוברים. אחר כך נעבור להצבעה.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני, יהיה לי קשה להצביע בחוק הזה, אני אומר לכם גם מדוע. מה אתה הולך לעשות? קשה לי להצביע בעד החוק, וגם נגד,

כי הצעת החוק היא אנטי-דמוקרטית בעליל.

החוק הזה פוגע בחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, חופש דת ומצפון. מה קורה בעצם? מחייבים את הבנות להיות דתיות. 24 חודש היא חייבת ללכת עם רעלה, לפי מה שמולה רוצה.

היא צריכה להוכיח שהיא דתייה, כן. זה מה שאתה אומר. כאילו זה הצעת חוק של ש"ס, יש לנו איזה אינטרס.

תראה, מולה. אתה יודע שנשות ש"ס לא צריכות את החוק הזה, ולא נשות אגודת ישראל.

אז אתה מדבר על אותן נשים חילוניות. נשות קדימה צריכות את החוק הזה כי הן מצהירות שקר, נכון, אז אנחנו עוזרים להן. במקום שיגידו תודה רבה, שאנחנו מגינים על הציבור שלכם, על אותן נשים שהן באמת, לא צריך את ההגנה, הן צריכות את זה. אתה לא צריך. אותה אשה, אותה צעירה שחושבת שהיא לא יכולה להתגייס מטעמי דת ומצפון, דת ומצפון, תזכור מה אני אומר לך, מצפון.

איזה מצפון? מי אתה רוצה שיגן עליך? מי אתה רוצה שיגן עליך, אתה יכול להגיד לי? באמת.

מה, אני לא מספיק יודע להגן על עצמי? לא הבנתי מה אתה רוצה פה. אז עכשיו, מה קורה? הצעת החוק הזאת, אדוני, אנחנו בעצם כופים על אותן נשים, מחייבים אותן 24 חודש להיות דתיות. אני רוצה לשאול אותך, מולה, מה קורה אם אותה אשה החליטה להיות חילונית? היא היתה דתייה, הצהירה אמת בזמן שהצהירה, ואחרי שבוע היא חוזרת בשאלה. אתה רוצה לכפות עליה להיות דתייה? תודה. זה החוק. אז אני אומר לך,

יש תשובה מאהבה ויש תשובה מיראה. מה שהחוק הזה בעצם בא ואומר זה: תהיה תשובה מיראה. בלית ברירה אני חייבת להישאר בתשובה, אני חייבת להיות דתייה. ואני לא רוצה שתהיה תשובה מיראה, שתהיה תשובה רק מאהבה. תודה. תודה לחבר הכנסת נסים זאב. השר מיכאל איתן רצה להתייחס לדוברים, ונעבור לאחר מכן להצבעה. לא הייתי יכול להתאפק ולא לנצל את הזכות הניתנת לי להשיב לדוברים, כאשר שמעתי כאן

חבר הכנסת גפני נזעק נגד העובדה שמכריחים בנות ללכת לבית-ספר תיכון דתי, ואיך חבר הכנסת נסים זאב נזעק שמחייבים בנות להישאר דתיות גם בתקופה שהן בעצם רוצות לחזור בשאלה. ואני, אני בכלל לא יודע מה זה קשור לחוק. החוק לא מדבר על דתיים ולא מדבר על חילונים ולא מדבר על מסורתיים, והוא לא רוצה לפגוע. רק דבר אחד הוא רוצה לשמור: מה שעמד פה חבר הכנסת גפני ואמר: אני, בראש ובראשונה, רוצה את האמת. החוק רוצה את האמת. והחוק אומר, שאם חדל להתקיים, לגבי מיועדת לשירות ביטחון, תנאי מהתנאים שלגביהם היא הצהירה, בהתאם לסעיף קטן (א) המבחנים של הכרה דתית, הכרה דתית. היא אומרת שהיא דתית ואנחנו,

לא אנחנו, החוק מכבד את ההצהרה, ובעקבות ההצהרה הזאת הוא מטיל הוראה לא לגייס אותה. והפוקד צריך להתחשב בכך. ועכשיו מסתבר, או שלא אמרה אמת, או כמו שאתה אומר: שינתה את דעתה.

אתה לא רוצה שיכפו עליה להמשיך הלאה ולהיות כאילו דתייה, שתעשה הצגה, כי גם אתה רוצה את האמת,

זאת האמת. אתם יכולים להגיש הצעת חוק שאומרת שמי שהצהירה, ההצהרה תקפה ל-24 חודש קדימה. לכל החיים. אבל לא המצב הוא כזה. המצב הוא, שאנחנו אומרים שאם היא לא דתייה יותר, מה הטעם לא לגייס אותה? מה הטעם? אז בואו נחזור רגע אחד לפרופורציות. היתה כאן התחשבות גדולה מאוד בנשים בבנות, שהצהירו. הטיפול הוא בכפפות של משי, והכוונה היא לא לכפות ולא לפגוע במסורתיים, ולא בדתיים ולא בחילונים. הכוונה היא שאם החוק דורש לדבר אמת,

השתנו נסיבות, שתודיע: השתנו הנסיבות, ויגייסו אותה.

היא לא רוצה להתגייס, והיא רוצה לשמור על צביון חיים דתי? זו בעיה שלה, אבל אתה גם לא מעריך את זה, גם אני לא, שמי שעושה את זה, את הדת, קרדום לחפור בו, רק להתחמק משירות צבאי. תודה לשר מיכאל איתן. אנחנו, חברי חברי הכנסת, עוברים להצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ע 2010, לוועדה שתקבע ועדת הכנסת נתקבלה. בעד, 8, נגד, 3, אין

הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (פטור מטעמי הכרה דתית), התש"ע 2010, התקבלה בקריאה ראשונה ותועבר לוועדת חוץ וביטחון להכנתה, אני מבקש לוועדת הכספים. אני מבקש לוועדת חוקה. אז ועדת הכנסת,

ועדת הכנסת תקבע באיזו ועדה תהיה הצעת החוק. חברי חברי הכנסת, ועדת הכנסת תקבע באיזו ועדה?

אמרנו שוועדת הכנסת תקבע באיזו ועדה תידון הצעת החוק לקראת קריאה שנייה וקריאה שלישית.

2010, בשעה 16:00. ישיבה זו נעולה.